אני חייב לומר שאני מאוד אוהב ומכבד את ידידי הרב יעקב מרגי, אבל לא מבין מה מקור השאלה. מה מקור השאילתה, אתה מוכן להסביר לי? אני מחזיק בידי שאלון שנשלח בדיוק, כהאי לישנא, מרשות המסים. אוקיי, אבל להעסיק פרלמנט שלם בשביל

כדי באמת לסייע למשק ולחלק את הנטל באופן שווה, שלא ישתמע שיש לי עניין. אבל גם כשאנחנו נלחמים מלחמה עיקשת בהון השחור ובמעלימי המס ובעבירות כאלה ואחרות, שומה עלינו להמשיך ולעמוד ולשמור בקנאות על צנעת הפרט. יש לזה עוד השלכות רבות: לא כל אחד מבין בחוקי המס כמוני וכמוך, אזרח תמים שלא שמר ניירת ולא יודע מה ההשלכות של כן לענות, לא לענות, אני חושב ששיטות אחרות ויותר יעילות, שרשות המסים יודעת לנקוט, כמו שעושים בענפים אחרים, לפנות בצורה אקטיבית, אני חושב שיש לשקול זאת מחדש. תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה, חבר הכנסת אורי מקלב, שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי סגן השר, אתה אמרת שאתה לא יודע מאין אנחנו שואבים את השאילתה שחבר הכנסת מרגי שאל.

אני רק אקריא לך את המכתב הרשמי של רשות המסים. היא כותבת: אדון וגברת נכבד/ה, שלום רב. הנדון: דרישה לקבלת מידע. על-פי הנתונים המצויים ברשותנו הותקן מזגן אצלכם. בתוקף סמכותי, ועל-פי סעיפים 135 ו-137 לפקודת מס הכנסה, אבקשך למסור לי פרטים על התקנות המזגן בטופס המצורף. הנך נדרש להשיב על פנייה זו תוך 30 יום ממועד קבלתה. אני אתן לך את המסמך. רצוף בזה: שאלון. איך שילמת, בצ'ק? במזומן? כולה התקין מזגן. הוא שילם הכול. אני לא מבין, עד איפה הגענו? יש ויכוח אם מלשינון זה דבר טוב או לא טוב. יש ויכוח על זה. יש אפשרות, יש קו טלפון שמי שחושב להלשין על זה שהוא קיבל שירות או לא, אוקיי, ויכוח. אדם שלא רוצה, "בתוקף סמכותי" אתה דורש ממנו? הוא התקין מזגן. גם להגיד לי כאן שהמזגנים זה איזה ענף שיש בו הלבנות הון בצורה כזאת שצריכים לקבל עשרות-אלפי אנשים שבסך הכול קנו מזגן אחד ב-3,000 שקל: מי התקין? איך התקין? כמה התקין? עד איפה הגענו? תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. לאחר מכן סגן שר האוצר ישיב לכולם. תודה לך, אדוני היושב-ראש. פעמיים תודה, גם על רשות הדיבור וגם על אישור השאילתה הדחופה הזאת. אני ראיתי את המסמך הזה לקראת הדיון כאן, ואני חייב להגיד, אדוני סגן השר, שאני ממש השתוממתי. אדוני סגן השר, המסמך כפי שהוא מנוסח, מנוסח כמסמך של דרישה. אדוני אומר את האמירה המרגיעה, שרשות המסים לא תחייב אף אחד, וזה כמובן המצב המחויב, הנכון והרצוי, אבל לא כך מנוסח המכתב. אני יודע שכשאזרח מקבל מכתב מרשות המסים, קודם כול הוא נכנס לשעה של דאגה ומתחיל לבדוק מה קרה ואיפה הוא לא בסדר, אפילו אם הניסוח רך. אבל על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בניסוח מאוד מאוד תקיף, אמירות "נדרש", אמירות בלשון ציווי. הדבר הזה, אדוני סגן השר, לדעתי, מחייב פעולה שלכם במשרד האוצר, כולל הנחיה לרשות המסים מהם הגבולות של הפעולה כלפי אזרחי ישראל. תודה, חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. על ראשון ראשון. חברי חבר הכנסת מרגי, מי שהיה בעבר בצד השני של המתרס, מי שדאג שהציבור ישלם מס אמת, ועשית עבודה נפלאה בעניין הזה, אתה מבין שרשות המסים מעת לעת עושה כל מיני מבצעים, פעם זה התקנת מזגנים, פעם זה אולמות שמחות. אבל שוב, אני חוזר ואומר, גם להרגיע אותך, חבר הכנסת דב חנין: אין לרשות המסים כוונה לנקוט הליכים כלשהם נגד אזרח שיבחר שלא להשיב על הפנייה.

אולי כדאי לשנות את הנוסח. אז אני אמליץ עליך להיות מנהל רשות המסים.

תארגן מבצעים יותר ידידותיים למשתמש. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן ולכל השואלים. ואנחנו נזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. בבקשה, אדוני. סגן שר הביטחון ישיב על כמה שאילתות דחופות. הראשונה שבהן, שמספרה 21, היא מאת חברת הכנסת רחל עזריה, הנושא: חשש לפגיעה במתגייסות הדתיות. חברת הכנסת רחל עזריה תקרא את נוסח השאילתה.

כבוד היושב-ראש וכבוד סגן השר, בחמש השנים האחרונות הוכפל מספר הדתיות המתגייסות לצה"ל. לאחרונה סוכם עם מינהלת השירות האזרחי נוהל שלפיו במקום להגיע לצבא ולרבנות, נציג האולפנה ירכז ויעביר טפסים לבקשות לפטור מטעמי דת. דבר זה עלול ליצור לחץ נגד גיוס בקרב הבנות. תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. בבקשה, אדוני סגן השר. לאחר מכן, שאלות נוספות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא חל כל שינוי במדיניות הצבא בנושא מתן פטור משירות צבאי בגין טעמים שבהכרה דתית. זה כמה שנים האולפנות אוספות ומעבירות את כלל הצהרות הדת של תלמידותיהן לצה"ל באופן מרוכז, והמשך התהליך מתנהל ישירות מול המיועדות לשירות ביטחון. נוסף על כך ניתנת האפשרות למיועדת לשירות ביטחון להתנהל מול לשכת הגיוס באופן ישיר. אני רוצה לומר כאן מילה אישית. גם בתקופתי כמנהל בתי-הדין הרבניים ההסדר הזה היה קיים, זה אומר כבר לפני למעלה מעשר שנים, אני כבר שש שנים לא במערכת, כך ששום דבר לא השתנה בעניין. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת לחברת הכנסת רחל עזריה. כמו כן, שאלות נוספות לחברי הכנסת שרן השכל ודב חנין. לצערי, המידע לא מדויק, שכן בעבר זה היה הנוהל, ואז הנוהל הזה בוטל, ונערות האולפנה הולכות לבד ומסדירות את ענייניהן,

אחת הסיבות לקפיצה במספר המתגייסות. אתמול אנחנו היינו ביום הוקרה לחיילות צה"ל, וגם כבוד היושב-ראש בעצמו דיבר על הנחת שיש לנו מהזינוק במספר החיילות המתגייסות. זה נוהל ישן שהוחזר. הוא לא היה לפני שנה ושנתיים, הוא היה בעבר, לפני שש ושבע שנים, הוא בוטל ועכשיו הוא הוחזר. ואנחנו עלולים לראות מצב שבתוך שנה ושנתיים תהיה ירידה במספר המתגייסות הדתיות, דבר שאף אחד מאתנו לא מעוניין בו. תודה, חברת הכנסת רחל עזריה. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה, גברתי, שאלה נוספת. בוקר טוב, השאלה הנוספת: לנוכח מה ששמענו אתמול על מינוי הרב הצבאי הראשי החדש של צה"ל, שהתבטא נגד גיוס נשים בכלל,

האם זה לא יפגע בגיוס חיילות דתיות ובמוטיבציה שלהן להתגייס לצה"ל? תודה לחברת הכנסת שרן השכל. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. בהמשך לאותו עניין של מינוי הרב הצבאי המיועד, צוטט המיועד לתפקיד הרב הצבאי בעיתונים כמי שכתב: "אין לקיים פקודה המנוגדת להלכה או מונעת קיום מצווה" הדברים מופיעים במירכאות כפולות, אני לא קראתי אותם במקור, אבל אני קראתי אותם כפי שהובאו בעיתון, "הומוסקסואלים הם אנשים חולים", "נשים פסולות לעדות בגלל האופי הסנטימנטלי שלהן", "אונס של נשים נוכריות יפות מראה בזמן מלחמה, ניתן להתייחס אליו אחרת בגלל שיקולים של טובת הכלל", "מחבלים פצועים צריך להרוג ודינם כדין חיות". אדוני סגן השר, אני רוצה לומר בזהירות, אני את המועמד לתפקיד הרב הצבאי הראשי לא מכיר באופן אישי, אני גם לא שמעתי אותו אומר את הדברים, ואני מצטט את הדברים כפי שהם הופיעו בעיתון. אני אומר את זה בצורה ברורה. השאלות שלי: 1. האם עשיתם בירור לגבי האמירות המיוחסות למועמד לתפקיד הרב הצבאי הראשי? 2. אם נעשה בירור כזה, האם הציטוטים האלה מדויקים? 3. אם נעשה בירור כזה והציטוטים האלה לא מדויקים, מה נעשה כדי לתקן את העובדות ולהביא את הדברים על דיוקם? 4. אם נעשה בירור והציטוטים האלה מדויקים, האם הם מבטאים את עמדת משרד הביטחון?

מתי ובאיזו צורה אתם מתכוונים לעשות את הבירור הזה? תודה, חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. אני אשתדל לענות על השאלות. חברת הכנסת רחל עזריה, כפי שאמרתי, הנוהל הוא נוהל ישן. לפי מה שאני יודע, הנוהל מעולם לא בוטל, הוא קיים. יכול להיות שהנוהל במקומות מסוימים לא מולא במלואו. הרי בסופו של דבר כל בת מתנהלת בעצמה מול לשכת הגיוס. היא לא זקוקה לשום מתווך. מקומות שבהם יש בנות שמתאגדות יחד ורוצות לפעול ולהגיש בקשה לפטור במשותף, אז המוסד החינוכי מסייע להן. אין בזה כל בעיה וחשש להקטנת מספר הבנות שיתגייסו לצבא. בת שרוצה להתגייס, היא יודעת מה המחיר או מה היחס של מחנכיה, והיא בהתאם לזה פועלת. אף אחד לא צריך, מה זאת אומרת, לומר לה איך לנהוג ומה לעשות, מה המחיר, ואני חושב שפשוט העובדות שבידייך לא נכונות. אני זוכר את זה כבר לפני שנים רבות כמנהל בתי-הדין. אנחנו רוצים שהיא תצטרך לשלם מחיר? זה לגיטימי? לא, לא שמעת מה שאמרתי. שרוצות להתגייס. אבל זה מה שאנחנו יוצרים. כל בת שרוצה להתגייס יודעת את זה לבד,

היא לא זקוקה לאף אחד.

היא לא זקוקה, היא יודעת,

להסתיר את זה,

תקשיבי, אני מסביר לך. תקשיבי.

מי שרוצה להתגייס יכולה להתגייס. היא לא זקוקה לשום שירות של אף אחד והיא עושה את זה בעצמה, ואף אחד לא ימנע את זה ממנה. מי שאיננה רוצה להתגייס, לא מאמינה שצה"ל עוזר לה,

מי שלא רוצה שהבנות יתגייסו עוזר להן. יש רבנים חרדים שאוסרים על חרדים להתגייס, ואנחנו אומרים להם שאסור להם להתנקם בהם, והבנות הדתיות, אנחנו מאפשרים את זה. ובהחזרת הנוהל, זה מה שאנחנו עושים, מה פתאום. הנוהל הזה בא לסייע. במקום ש-20 או 30 בנות,

יש מוסדות של, אז תעשו את זה במקום אחר, מה זה "מקום אחר"? אבל שם הן לומדות. זאת הפנימייה שלהן. זה יותר קל להן, מה זה?

זה גם בבית-ספר מקיף וגם, למה הן צריכות ללכת כל אחת,

באולפנה שחוזרים, למה כל אחת צריכה ללכת להפסיד יום לימודים אחד או לפעמים יותר מיום אחד? גם בלשכת גיוס מפסידים יום לימודים בצו ראשון,

אני חושב שהדברים,

אבל אנחנו רוצים שהן יתגייסו. מה, משרד הביטחון לא רוצה שהבנות הדתיות יתגייסו? מה, זה, אני חושב שהסברתי, דברים מאוד ברורים. אני לא מבינה, אבל אתה יוצר מצב, משרד הביטחון, קודם כול זה נוהל לא של משרד הביטחון, של לשכת הגיוס בצבא. לשכת הגיוס מאפשרת למוסדות להגיש את בקשות הפטור במצורף, ביחד, בלי שיהיה צורך שכולן תבואנה. זה היה בעבר ובוטל, ועכשיו אתם מחזירים את זה. זה לא בוטל מעולם. נו, אני עוד פעם אומר. זה ועוד איך בוטל.

יש לי בקשה אליך.

מכיוון שקיימנו אתמול יום יפה,

כפי שאומרת חברת הכנסת עזריה, התייחסתי לנושא הזה, יש לכם כרגע ויכוח עובדתי. אומרת חברת הכנסת עזריה שהנוהל היה, בוטל והוחזר, ואדוני סגן השר אומר: למיטב ידיעתי לא הייתה מציאות כזאת, הנוהל תמיד היה, תמיד היה. נכון.

אז אם אפשר את הוויכוח העובדתי הזה, אני מוכן לבדוק את זה. לפתור ולהשיב לחברת הכנסת רחל עזריה בסדר.

אני חושב שזה חשוב, כי הטענה שלה מאוד פשוטה: כשיש לחץ חברתי, והיא מכירה את המציאות, וכשבא ראש האולפנה, או המחנכת, ואומר: הנה 20 בנות כבר חתמו,

תחתמי יחד אתן, אנחנו מעמידים בת 17 בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה,

ולכן כדאי לבדוק אם העובדות נכונות על-פי גרסתה או על-פי גרסת סגן השר, ואז זה אולי יפתור קצת את הוויכוח.

אדוני סגן השר רוצה להתייחס? כן, אני אענה. אני רוצה לומר כמה מילים בעניין הרב הראשי הצבאי החדש. קודם כול לגבי חברת הכנסת שרָן, שרֵן, שרֵן.

סליחה. בעניין גיוס בנות, כבר אתמול הרב הראשי הצבאי המיועד הודיע במפורש שהוא לא נגד גיוס בנות, הוא בעד גיוס בנות. לקחו ציטוט ממנו, ואני רוצה עכשיו לומר תשובה כללית גם לחבר הכנסת דב חנין. צריך לדעת את ההליך, את הדרך שבה מתנהל דיון הלכתי ומשא-ומתן שרבנים מתנהלים בו. יש הבדל גדול בין לימוד שהוא לימוד פרשני או לימוד פלפולי לבין פסיקת הלכה. כל מה שנאמר כאן, כל הציטוטים האלה,

מדובר בלפני 15 שנה, כשלא היה לו שום תפקיד, הוא לא היה ברבנות הצבאית בכלל. לפני 15 שנה הוא לימד בישיבה.

כיוון שמדובר באדם שהיה מפקד בסיירת מטכ"ל, מפקד סיירת צנחנים, פיקד על הרבה מאוד פעולות מעבר לגבול, אדם שזה עברו הצבאי, ואחר כך ישב ולמד שנים בישיבה, התחום שבו הוא עסק היה תחום של צבא והלכה. וכפי שאמרתי, כל התשובות שנאמרו, גם התשובות שהזכרת בעניין "יפת תואר", לו היית קורא את כל הקטע במלואו,

היית מבין שהדברים הוצאו מהקשרם לחלוטין.

אדוני, רגע.

אבל, אדוני סגן השר, אבל, גברתי, תני לי לסיים. זה לא רק דבר

אני רוצה לומר תשובה מלאה. סבלנות, אני מקשיב לכולכם. ההבדל הוא עצום. לכן כשרואים את התשובה במכלול השלם שלה, מבינים שהוא לא פסק הלכה, הוא לא קבע מסמרות ולא אמר לחייל: תנהג כך או אחרת, הוא אמר דברים במסגרת פרשנות הלכתית ופלפול הלכתי שקיים בעולמה של תורה, מנותק לחלוטין מפסיקה למעשה. שאלתם מה נעשה. הוא זומן אתמול לראש אכ"א והבהיר את דבריו. היום כנראה הוא יזומן לרמטכ"ל, כדי שגם הרמטכ"ל ישמע את הסבריו. אני מאמין, מכיוון שאני מכיר את המועמד לרב הראשי לצה"ל, יהודי ששנים רבות עוסק בענייני צבא והלכה ומכיר את הצבא היטב, אני אזכיר עוד עובדה אחת. לפני כ-12 שנה, כשעלתה שאלת שילובן הראוי של חיילות בצבא, והייתה מציאות שראשי ישיבות הסדר יצאו בצורה מאוד חריפה נגד הרעיון הזה של השילוב הראוי, הרמטכ"ל דאז, רא"ל שאול מופז, מינה בראש המינהלת לשילוב ראוי של חיילות בצבא את הרב אייל קרים. אם הוא היה חושב שמדובר באדם שכל עניינו נגד גיוס בנות, כל עניינו נגד פקודות הצבא, הוא לא היה שם אותו בראש הוועדה הזאת. והא ראיה, שהוועדה הזאת עבדה במשך חודשים רבים והגישה מסקנות לרמטכ"ל, הרמטכ"ל קיבל את המסקנות הללו, ובעקבותיהן יצאה פקודת השילוב הראוי של חיילות בצבא, שהסדירה את נושא המגורים, נושא הלבוש ונושאים נוספים שהוועדה המליצה בהם, כל זה ועדה בראשותו של הרב אייל קרים.

תודה לסגן שר הביטחון על התשובה על שאילתה מס' 221. ואנחנו עוברים לשאילתה 222, מאת חברת הכנסת מירב בן ארי, הנושא: תקצוב מכינות "אופק". בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, מכינות "אופק", המיועדות לחניכים וחניכות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מקבלות תקציב רק ממשרד החינוך, בעוד שאר המכינות הקדם-צבאיות מקבלות תקציב גם ממשרד הביטחון וגם ממשרד החינוך, על-פי חוק,

רצוני לשאול: מה תעשה על מנת לתת תקציב שווה למכינות "אופק"? תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לתקן ולהבהיר שהמונח מכינות "אופק" הוא מונח שאיננו מדויק. יש תוכניות "אופק", שהן תוכניות חצי-שנתיות. המכינות, כפי שגם את אמרת, מכינות שהוקמו על-פי חוק, הן מכינות שמסגרת הלימודים בהן היא שנה ויותר. שנה, אם לא עשרה חודשים.

כשאני אומר שנה ויותר, שני בני, אולי התורניות. חברת הכנסת, כיוון שאני מכיר את זה מהבית,

שני בני, שניהם למדו בשתי מכינות שונות, ושניהם למדו שנתיים במכינות, והיום שניהם חיילים טובים בצבא. מכינה קדם-צבאית היא מסגרת לימודים שלומדים בה שנה ויותר. תוכניות "אופק", כפי שאמרתי, הן תוכניות חצי-שנתיות, הן תוכניות, הן גם מכינות צבאיות. השר שלך הכפיל להן את הסכום, מ-3 מיליון ל-7 מיליון. היחידים שלא עושים כלום ברמת המכינות, זה משרד הביטחון.

תשמע, אני מכירה את המכינות. אני באמת שולטת בחומר. תגיד לי, איפה משרד הביטחון? למה אותם חבר'ה שניגשים למכינות לא, אבל שאלת,

לענות.

סגן השר באמצע התשובה. אני באמת לא מבין. זה נוהג משונה קצת. לפחות תקשיבי. את יכולה שלא לקבל את תשובתי, אבל תני לי לומר אותה. אני שב ומבהיר שמשרד הביטחון מחויב על-פי חוק למכינות הקדם-צבאיות שמוקמות על-פי חוק, שהן מסגרת לימודים של שנה ויותר. תוכניות "אופק" הן תוכניות שמוקמות על-ידי משרד החינוך. למשרד החינוך יש הרבה מאוד מוסדות חינוך שונים, וביניהם גם תוכניות "אופק", שהן תוכניות מצוינות, ואני בעניין הזה משבח מאוד את שר החינוך על פועלו. אבל זה מוסד חינוכי, זה לא מכינה, וכיוון שהוא איננו מכינה משרד הביטחון איננו יכול לתמוך במוסד שלא תואם את החוק שעל-פיו הוא עובד. אם החוק הזה ישונה ותחליט הכנסת שהיא רוצה להקים גם מוסדות חצי-שנתיים ולקרוא גם להם מכינות ושגם להם יהיה תקציב על-ידי משרד הביטחון, אני מניח שמשרד הביטחון כמובן יפעל בהתאם לחוק. כפי שאמרתי, היום החוק היחיד שמחייב את משרד הביטחון הוא חוק המכינות הקדם-צבאיות, ובחוק מוגדר שזה מוסד חינוכי שתוכנית הלימודים שבו היא שנה ויותר. שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי. גם חברת הכנסת מיכל רוזין רוצה לשאול שאלה נוספת. תודה על התשובה, אדוני סגן השר. קודם כול אני חושבת שהשר ממפלגתך, שר החינוך, קורא להן מכינות. אולי אתה עכשיו נמצא בין משרד הביטחון למשרד החינוך, אבל אלו מכינות, ותפקיד המכינות, ואני אמשיך לקרוא להן מכינות, הוא להכין צעירים לצבא. נכון שלפי החוק, אני מסכימה אתך, זה מוגדר, ולכן צריך לשנות בחקיקה את הנושא של מכינות "אופק".

ויש אבל אחד גדול, יש 13 מכינות "אופק" במדינת ישראל, שעובדות כבר חמש שנים, ועוד שלוש ייפתחו בשנת הלימודים תשע"ז. אני חושבת שזה שמשרד הביטחון יודע שבסוף הצעירים האלה,

מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בסוף מה שהם עושים, בסוף המכינה, הם הולכים לצבא מוכנים יותר ומגויסים יותר. אני יודעת שאתה מכיר את המכינות מהבית. מה שאני חושבת על זה, על המכינות הצבאיות, חשיבותן וכבודן במקומם מונחים. אני רק אומרת שיש לך 13 מכינות שעובדות חמש שנים, לא דיברתי על תוכנית שעובדת שנה, ועוד שלוש שהולכות להיפתח. המינימום, ואגב, אנחנו מדברים פה על 3 מיליון שקל, אדוני סגן השר, זה לא הרבה כסף. 3 מיליון שקל. אני חושבת שקצת מעורבות וקצת אחריות כלפי החבר'ה הצעירים האלה, שאילולא המכינה ספק אם בכלל היו מתגייסים, פה כן יש לכם מקום לשקול שוב.

אל תדאג, בנושא של החקיקה אין ספק שאני לוקחת על עצמי לעבוד על זה, אבל אני אומרת: אם אני יכולה לקחת אחריות, איפה האחריות של המשרד?

אני מדברת על מכינות שפועלות חמש שנים, ושהשר שלך מגויס אליהן, וגם אני. אני באמת אומרת: קצת להסתכל מעבר לדף ומעבר למה שנקרא המילה הכתובה, ולחשוב על הרעיון הערכי בנושא הזה של המכינות האלה. תודה, חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי. כבוד יושב-ראש הכנסת, סגן שר הביטחון, אני כמובן מצטרפת לדברים המדהימים של חברתי בן ארי, אבל אני רוצה לחזור לאלה שכבר משרתים בצבא, ואני רוצה לחזור לשאילתה הדחופה ששאלתי אותך בשבוע שעבר, על גגות אזבסט מתפרקים בצה"ל. יום לאחר שאילת השאילתה וקבלת תשובה ממך, שכנראה הועברה אליך מצה"ל, שאין שום גגות אזבסט מתפרקים, מתפוררים, בצבא, קיבלו שני בסיסים מאלה שהזכרתי הודעה על פינוי מיידי של חלק מהמבנים והחיילים למקום לינה אחר, מקום ישיבה אחר, על מנת לפנות את הגגות, בשניים מתוך אלה שהזכרתי. אני חושבת שאפשר לומר שהצבא הטעה אותך,

אני חושבת שזה לא תקין גם שהוא הטעה את סגן שר הביטחון, ובוודאי שהשיב תשובה שקרית לחברי הכנסת, ואני מבקשת לדעת מה נעשה בעניין.

תודה, חברת הכנסת רוזין. בבקשה, אדוני סגן השר. אני, כמו שאמרתי, אולי לא הבהרתי מספיק, אני תומך מאוד בתוכנית "אופק", ואני לא רק תומך, אני גם ביקרתי בכמה וכמה מוסדות כאלה.

הם מוסדות שנמצאים בפריפריה, גם פריפריה חברתית. הייתי בלוד, בעוד כמה מקומות, שיתפתי אתם פעולה בסיום שלהם, באתי לברך אותם. אני חושב

אבל צריך להבין, כדי שתוכנית כזאת תקבל מעמד במשרד הביטחון, שמשרד הביטחון יהיה שותף לזה, צריך שבאמת, או שיהיה תיקון חקיקתי או דרך אחרת, אבל זה לא שקם בבוקר, לא סגן שר ואפילו לא השר, ומחליט: אני היום משנה את המדיניות. יש כללים שעל-פיהם המשרד פונה. לא דיברתי עם שר הביטחון הנוכחי. שר הביטחון הקודם, כידוע לך, התנגד. אני יודעת, רגע, רגע. תני לי. שר הביטחון הקודם אכן התנגד לשילוב שלהם במסגרת המכינות הקיימות, כי הוא באמת עשה את ההבחנה שאמרתי. אני לא בטוח אם זאת עמדתו גם של שר הביטחון הקיים, הנוכחי. אני אדבר אתו. אני סומכת עליך, אני אבדוק אתו ואני אשיב לך תשובה. בעניין גגות האזבסט, כפי שאמרתי לך גם קודם, אני אשמח לקבל את שמות המקומות שבהם זה קרה, כי אני רוצה לבדוק. גם אני בדקתי את העניין. מה שנאמר לי, אם זה קרה, ואני סומך שמה שאת אומרת אלה דברים נכונים, זה לא קרה כי אזבסט התפורר, אלא יכול להיות שנוצר מצב שבו ניתנה אפשרות לשנות את מיקום מגוריהם של החיילים או מקום שהותם.

כדי שאני אתן תשובה מלאה, אם תאמרי לי מה הם שני המקומות, אני אוכל גם לתת תשובה מסודרת. תודה לסגן שר הביטחון ולכל השואלים והשואלות. אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 223 מאת חברת הכנסת שרן השכל, הנושא: תלונה בדבר התעללות בחייל בכלא 4. בבקשה,

נא לקרוא את נוסח השאילתה. חייל שלא אזכיר את פרטיו התקשר אלי, המשפחה המודאגת שלו התקשרה אלי, על כך שהוא עבר התעללות בכלא 4 על-ידי מפקדיו. זה היה בבוקר יום שישי, ולטענתו, הוא הוחזק בבידוד כשהוא חבול ונמנעה ממנו בדיקת רופא שעות ארוכות, עד שלבסוף נשלח למיון באופן בהול ומצאו שבר בגולגולת וכמה עצמות אחרות שהיו שבורות. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה נעשה בעניין? בבקשה, אדוני. אני רוצה להביא לכם את תשובת המשטרה הצבאית והפרקליטות הצבאית:

צה"ל לא יסבול כל אירוע אלימות המתרחש כלפי חיילים הכלואים בכלא צבאי, בין שמדובר בסגל הכליאה או מצד כלואים אחרים. מערך הכליאה, לנוכח המורכבות הקיימת בו, מייחס חשיבות רבה לכבוד האדם, ובהתאם לכך מתייחס לנושא הפעלת כוח, רק בצורה מידתית, במינימום האפשרי, ובמקומות שבהם לא ניתן להימנע מכך בלבד. הנהלים בנושא חודדו בקרב סגלי הפיקוד בכלא. לעניין המקרה עצמו, מדובר בחייל עצור בכלא 4 שביצע שורת עבירות של עריקות. החייל ביצע פעולות בניגוד להוראות הכלא. ככל הנראה, אני מסביר למה אני אומר "ככל הנראה" הפעילו גורמי הסגל כוח נגדו, והוא הועבר לבידוד. לטענת הכלוא, במהלך מכלול האירועים הופעלה כלפיו אלימות. החייל טופל על-ידי חובש, והוא הפנה אותו להמשך טיפול שכולל הפניה לבית-החולים תל-השומר, ושם קיבל טיפול רפואי. הכלוא חזר לבסיס עוד באותו היום ושובץ בפלוגה אחרת. אני שב ומדגיש, שלא יהיו ספקות: צה"ל מגנה כל אלימות, אבל בעקבות תלונתו של הכלוא, באמצעות באי-כוחו, ובהוראת התובעת הצבאית הראשית, נפתחה חקירת היחידה לחקירות פנים. היחידה היא יחידה עצמאית, חיצונית למשטרה הצבאית. החקירה נפתחה בימים אלו, וכאשר תסתיים החקירה אני אשמח למסור לכם את מסקנותיה. תודה לסגן השר. שאלה נוספת, חברת הכנסת השכל. כמה פרטים: קודם כול, החייל היה אזוק. כמה אלימות צריך להפעיל, גם אם הוא עבר את העבירה החמורה ביותר, בשביל להשטיח אותו על הרצפה ולמנוע ממנו, למצב שהוא מגיע עם שבר בגולגולת למיון, וזה לאחר שניסו למנוע ממנו טיפול רפואי. הדבר השני הוא הקצינים. ממה שנאמר, הקצינים הם שהשתתפו באלימות הזאת. האם ראוי באותו היום להחזיר אותו לאותו הכלא,

כאשר הקצינים הם אלו שעשו את הדבר הזה, ולא ראוי אולי אפילו להעביר אותו לכלא אחר, ששם אין את הקצינים המעורבים בנושא, עד לסיום החקירה? תודה, חברת הכנסת השכל.

אני רוצה לציין שמפקד הכלא שוחח עם החייל חצי שעה לאחר האירוע. החייל לא התלונן בפניו על שום אלימות, התלונה על אלימות הגיעה יותר מאוחר. לגבי שבר בגולגולת, אני לא רוצה להתווכח. אני רק רוצה לומר שהחייל שוחרר באותו יום מבית-החולים, ואני מניח שאם מצבו הרפואי היה יותר קשה, לא זה היה המצב. אני הדגשתי: החייל לא הוחזר לאותה פלוגה שבה הוא נמצא. הוא הוחזר לפלוגה אחרת. אבל זה באותו כלא עם אותם קצינים.

זה נכון, אבל פלוגה נפרדת,

שנמצאת באותו כלא אבל במקום אחר לגמרי, כך שנמנע קשר ישיר בינו לבין מפקדיו או לבין אלו שיש חשש שנהגו כלפיו באלימות. כפי שאמרתי, היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית ושל בתי-הכלא הצבאיים בוחנת ובודקת עכשיו את האירוע, ומסקנותיה, כשיתקבלו, אני אמסור אותן לכם. תודה לסגן שר הביטחון על כל תשובותיו על כל השאילתות הדחופות. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 60) (שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו 2016, הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 61) (רישום צולב), התשע"ו 2016. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון, הרחבת ההגנה על כספים המגיעים לאומן), התשע"ו 2016, של חברי הכנסת קארין אלהרר ואלי אלאלוף.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. אני רק מזכיר לחברי הכנסת שבשבוע שעבר, מכיוון שהיה חג של המוסלמים, לא עלו חוקים במחלוקת, ולכן אנחנו צירפנו כמה חוקים להצבעות היום, כך שתיקחו בחשבון שמספר החוקים שעולים היום הוא מעבר למכסה הרגילה. הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן, התשע"ו 2015, של חבר הכנסת מייקל אורן וקבוצת חברי הכנסת, לא. אנחנו נעבור להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת התיישנות של חיילים), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת ענת ברקו. בבקשה, גברתי, נא לעלות לדוכן ולנמק את הצעת החוק. עד עשר דקות לרשות גברתי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק העומדת לפניכם לקריאה טרומית היא עוד אחת מהצעות החוק שיזמתי שתכליתן להיטיב עם האוכלוסייה שמקדישה את זמנה, מרצה וכישרונה ואף מסכנת את חייה לטובת שלומנו וביטחוננו. אני מתכוונת למשרתים בצבא, חיילי צה"ל, אשר אנו כופים עליהם בחוק לעצור את התקדמותם האישית, להקדיש שנים מזמנם ולהתמסר להגנה על המדינה מפני אויביה.

אנו חייבים לחיילים שלנו חוב גדול שאין לו שיעור, והם ראויים לכל תגמול ולכל הוקרה. לכל הפחות אנו כמחוקקים מצווים לקבוע הסדרים שלא יפלו אותם לעומת מי שלא הקדישו את זמנם לטובת הכלל ובשנים שהחיילים שירתו את המדינה אלה שלא עשו כן יכולים היו להתקדם ולהתפתח. בהצעת החוק אני מציעה לעגן בחוק הסדר מיטיב עם חיילים שהתגייסו לצה"ל כשרישום פלילי מכתים את עברם. לגבי אלה אני מציעה שהמחוקק יאמר את דברו באופן גלוי ומפורש, שהצבא יאפשר להם לפנות לרשות המוסמכת, נשיא המדינה, למחוק את הרישום הפלילי, אם שירתו שירות מלא ותקין. בכך נצהיר כי מי שמילא את חובתו לחברה בכך ששירת שירות צבאי ללא דופי הוא בעצם תיקן את דרכיו, סר מדרכו העבריינית וראוי כי עברו הפלילי יימחק. מדובר בעבירות שנעשו בגיל ההתבגרות, לעתים במשובת נעורים, וראוי כי מי שנטש את הדרך העבריינית והוכיח עצמו בשירות צבאי ימורקו עוונותיו והוא יוכל לצאת לדרכו האזרחית כשעברו הפלילי לא עומד לו לרועץ. כך נעודד השתלבות בחברה של אלה שכפסע בינם לבין הצטרפות לשולי החברה, נעודד אותם להיות אזרחים מועילים ונשדר גם כי אם נעשו טעויות בעבר, מאמץ השירות והתרומה למדינה מאפשרים לתקן, והמאמץ משתלם.

שירתי שנים רבות בצה"ל, גם כמפקדת בכלא הנשים. פגשתי מגוון רחב של חיילות וחיילים שהגיעו מרקעים שונים ומגוונים, ולמדתי להכיר שיש חיילים שהצבא בשבילם הוא הצ'אנס האחרון לפני התדרדרות לעולם הפשע, ואני מעריכה רבות את אלה שידעו לנצל הזדמנות זו לבחור בדרך הישר. זה הזמן שלנו לתמוך בהם ולאפשר לאלו שיצאו ממעגל הפשיעה להשתחרר מהצבא ולהשתלב בחברה כשהעבר לא עומד להם למכשול. כיום קיים הסדר שבו נקבעה הדרך לטיפול בבקשה למחיקת עבר פלילי של חיילים כאמור, אלא שחלק מהחיילים כלל לא מכירים את ההסדר, וההסדר הזה יש בו בעצם חסרונות שהצעת החוק המובאת בפניכם מבקשת לתקן.

ההסדר כיום קבוע בפקודות הצבא, בהוראת קבע של אגף כוח-אדם. זו פקודה שראש אכ"א אחראי לה ויכול גם לשנותה ולבטלה, ולאיש מאתנו לא תהיה היכולת לדעת זאת. אני סבורה כי הגיעה העת שהכנסת תאמר את דברה בקול ברור ומפורש, וכי בחקיקה ראשית ייקבע העיקרון שלפיו הרישום הפלילי לחיילים שהתגייסו עם רישום פלילי על עבירות שנעשו בנערותם טרם הגיוס יימחק אם הם שירתו שירות צבאי תקין והשלימו את חובתם על-פי חוק.

ואני שבה ומציינת, כי עלינו לתגמל בדרכים שונות חיילים המשרתים אותנו במסירות ובנאמנות, ובעצם לא לדחוק אותם לזרועות הפשע. יש לזכור כי הדברים אמורים גם לגבי חיילים מאוכלוסיות חלשות שהתגברו על הקשיים, שירתו את מדינתם, וזה הזמן שלנו לפרוע את החוב כלפיהם. גם בראייה אנוכית של חברה המבקשת לצמצם את הפשיעה עלינו לעודד את מי שסר מדרך העבריינות ולאפשר למחוק את חטאי העבר. מי ששירת שירות צבאי כדין הוכיח ללא ספק כי הוא ראוי לסליחתנו. זוהי תקנת השבים. ידע כל חייל כי המחוקקים שכפו עליו שירות בצבא יודעים גם לתגמל אותו ולהוקיר את תרומתו. הנושא השני המוסדר בהצעת החוק שלי, ולא פחות חשוב, הוא עיגונה של החובה ליידע את המתגייסים בדבר ההסדר הזה, חייב להיות מידע שניתן ממש ביום הגיוס, שלא יישאר נחלתם של יודעי חוכמת הנסתר. ההסדר החשוב הזה הוא שימריץ את אלה שרוצים לעזוב התנהלות עבריינית לעשות כן. הם ידעו: יש אור בקצה המנהרה, חבר הכנסת חסון. הצעת החוק מחייבת את הצבא להביא את דבר ההסדרים למחיקת עבר פלילי לידיעת המתגייסים ביום הגיוס או סמוך לכך. גם בעניין הזה אני מבקשת שלא לסמוך רק על הרצון הטוב של מפקדי הצבא, זו חייבת להיות חובה חוקית. ברור שכאשר מתגייס יודע כבר מתחילת השירות כי אם ישרת שירות תקין יוכל למחוק את הרישום הפלילי, זה יגביר את המוטיבציה שלו לשרת שירות מועיל ותקין. אלה הם לא חסרונות תיאורטיים. כך כתב אלי חייל משוחרר, ואני מצטטת את מכתבו, ואני אשמור על עילום שם כדי באמת להגן על פרטיותו: למרות כל הדרך שעשיתי, לא ידעתי בזמן על האופציה של מחיקת העבר הפלילי בזמן השירות הצבאי שלי, ולכן במשך שנה התעסקתי בכל הביורוקרטיות כדי לקבל חנינה מהנשיא באזרחות. התחלתי את הפרויקט שלי כדי להעלות את המודעות בקרב החיילים לאופציה של מחיקת עבר פלילי דרך המערכת הצבאית ולהקל את הקריטריונים שצה"ל הציב לחיילים לקבלת חנינה. הוא גם ציין כי יש לו מידע סטטיסטי שקיבל מדובר צה"ל על חיילים שמתגייסים לצה"ל עם רישום פלילי, ואף אחד לא מודיע להם שהם זכאים לעבור את התהליך הזה ושיש אופציה של מחיקת רישום פלילי, כמובן בהמלצה, בהליך מסודר, לחיילים דרך הצבא. הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב הקיים, לעזור לחיילים המשוחררים ולסלול לפניהם את הדרך למחיקת עברם הפלילי לאחר שהוכיחו את עצמם בשירותם הצבאי. אחזור ואדגיש: למרות שהנושא מוסדר היום בפקודות הצבא, אין הסדר זה מניח את הדעת, ואני מבקשת לתקן אותו בחקיקת הכנסת. אני מבקשת את תמיכתם בהצעה התומכת בחיילים,

בחיילים שהתגייסו עם רישום פלילי, ולאחר שחרורם משירות צבאי מלא וללא דופי אנו נאפשר להם למחוק את העבר הזה ולפתוח דף חלק וחדש כאזרחים מועילים. אנו נחייב את הצבא לקבוע הנחיות והסדרים ברורים בנושא ולהביאם עם הגיוס לידיעת החיילים. חיילי צה"ל ממלאים חובתם כלפינו, הבה נמלא חובתנו כלפיהם.

תודה רבה. ישיב על ההצעה, בשם הממשלה, סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק של חברת הכנסת ברקו היא ראויה וצודקת. הצעת החוק מבקשת לחייב את הצבא לקבוע בפקודותיו את ההסדר בדבר זכותם של חיילים לבקשת המלצת הצבא לחנינה ולהביא לידיעת המתגייסים, ביום גיוסם או בסמוך לו, את פרטי הפקודות הללו. אציין כי הפקודות קיימות כבר היום. הממשלה החליטה השבוע לתמוך בהצעת החוק, וההסדר הצבאי יהיה כעת מעוגן בחקיקה. באופן פרדוקסלי, צריך לדעת שדווקא בבקשות החנינה האזרחיות,

זה לא מעוגן בחקיקה, אבל זה עניין אחר. אולי אפשר לחשוב על אופציה זו, כי יש הרבה מאוד עברייני נוער שאפשר לעזור בתהליך, זה מה שאמרתי. אבל ללא קשר, או הצבא.

אני לא יכול לבקש, אבל זו הצעת החוק הבאה שלך.

עלינו לעשות הכול כדי להעלות את המודעות של החיילים בעלי הרישום הפלילי מתקופת נערותם ולהודיע להם על זכותם לקבל המלצה למחיקת הרישום הפלילי, כדי שיתחילו את חייהם האזרחיים אחרי הצבא עם גיליון נקי וברגל ימין. הם שירתו את המדינה, והמדינה משיבה להם כגמולם. אם הקביעה בחוק על קיומן של פקודות תגביר את מודעות החיילים לכך, מעבר לפעולות שנעשות היום על-ידי צה"ל,

אני מציע למליאת הכנסת לאשר את הצעת החוק ולהעבירה להמשך דיון וחקיקה בוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה.

הממשלה תומכת, הוא יכול להתנגד. התנגדות של חבר הכנסת באסל גטאס. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כמובן, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רק טבעי הוא להתנגד להצעת חוק מבית-מדרשה של ענת ברקו. אני מכבד אותה, יש לה משנה סדורה, תפיסה קבועה, לאומנית, קיצונית, אנטי-דמוקרטית, אבל היא קונסיסטנטית.

אפשר להגיד שהיא קונסיסטנטית במובן הזה. אתה נגד שיקום?

גם חיילים בדואים,

לא, לא, אתה רוצה את תורת החיים שלי? בוא, אני אתן לך את תורת חיי. חברת הכנסת ברקו, תהיה לך הזדמנות להשיב. אני מגיבה.

עבריינים פלסטינים, להפך, היא נגד. היא עשתה הכול, הצעות, הכול, שזה יהיה בדיוק ההפך. היא כאן מוכנה גם למחוק, גם למחול וגם לקצר, רק בגלל שזה חיילים, לא קשור לטיב העבירה, לסוג העבירה,

אבל אני עליתי לא רק להביע את ההתנגדות שלי לחוק, אלא גם בשביל להגיד לחברי הכנסת שהיום נכנס ליום ה-23 בשביתת הרעב שלו האסיר הפלסטיני בילאל קאיד, בשביתת רעב, היום ה-23. האסיר הזה כבר היה בכלא 14 שנים וחצי, וביום שעמד להשתחרר, אחרי שסיים את עונשו, החליט הצבא להאריך את מעצרו בצו מינהלי, שזה מנוגד אפילו לאלה שמצדדים בצווי מעצר מינהליים. זה מנוגד. זה בן-אדם שישב אצלכם בכלא, תחת הקונטרול שלכם, תחת הפיקוח שלכם, יום ולילה, 24 שעות ביממה. על מה עוצרים אדם שישב 14 שנים וחצי עוד שישה חודשים בצו מינהלי?

הוא הכריז על שביתת רעב. לצערי הרב, זה הידרדר. מצבו מאוד קריטי. הוא הועבר בימים האחרונים לבית-החולים. ושוב סיבוב נוסף של שביתת רעב של אסיר פלסטיני, כשבסופו של דבר אנחנו כולנו יודעים את התוצאה: הוא ישתחרר. אני קורא מכאן לשחרר מייד, לאלתר,

האסיר הפלסטיני בילאל קאיד ולתת לו לשוב לחיק משפחתו. תודה רבה. חברת הכנסת ברקו, המציעה, מבקשת להשיב. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת, קצת יותר שקט,

אני רוצה להסביר את החוק למחיקת רישום פלילי לחיילים וההודעה על כך שהם זכאים לעבור את התהליך כשהם בצבא. התהליך הוא אותו תהליך: לא מגייסים אנשים עם רישומים פליליים ועבריינים פליליים לצה"ל. אנחנו מדברים על, מראש מערכת הגיוס מסננת אנשים שהם עבריינים. ואם יש מקרים של עבירות שנעשו והן לא עבירות כל כך חמורות, עליהם מדובר, כי אחרת הם לא היו מתגייסים. כך שרק להרגיע אותך, חבר הכנסת גטאס, זה הסיפור. מעבר לזה, אני בעד, ואשקול באמת להגיש הצעת חוק לבחון, לגבי עברייני נוער שהוכיחו שהם השתקמו והם תורמים לחברה, תהליך שגם כן יהיה אולי אחר מתהליך מכביד, כדי לאפשר להם להתחיל את החיים שלהם מנקודת זינוק, שגם אם הם עשו שטויות בגיל הנעורים זה לא מה שירדוף אותם עד קץ הדורות. כי בהרבה מאוד מקרים אנשים מתקשים לעשות את התהליך הזה, הוא מורכב, הוא מסובך, וזה מכביד עליהם. כרגע ההתמקדות שלי היא בחיילי וחיילות צה"ל, שרק אתמול הצדענו להם, אדוני היושב-ראש. חשוב לי מאוד שהאוכלוסייה הזאת, שבאמת סוחבת את האלונקה על הכתפיים, תרתי משמע, תזכה להטבה הזאת והרישום הפלילי יימחק במהלך השירות, ולכן אני מבקשת את תמיכתכם. תודה רבה לחברת הכנסת ברקו. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת ההתיישנות של חיילים), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת ההתיישנות של חיילים),

42 תומכים, שמונה מתנגדים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית, והיא עוברת לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי שכונת הארגזים, התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יוסי יונה. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את תשומת לבכם אני מבקש. השר שטייניץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר שטייניץ, חברת הכנסת בן ארי, אל תפני לנו את הגב. לא התחלתי עדיין. אם יהיה חסר לך זמן, הכול בסדר, יוסי. אדוני ימשיך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כנוהג המקום, כך נאמר לי, כשקוראים מהמקורות אז מניחים כיפה על הראש. אז הרשו לי להניח כיפה על הראש ולהתחיל. מן המקורות: "ויהי הבל רֹעה צאן, וקין היה עֹבד אדמה. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', והבל הביא גם הוא מבכֹרות צאנו ומחלבהן. וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה".

אדוני היושב-ראש, מה עניין קין והבל לחוק הארגזים? מה עניין מנחה לחוק הארגזים? אז ככה: בסופו של עניין, הצעת החוק שאני מבקש את תמיכתכם בה היא בקשה להכיר במנחה של תושבי השכונות, ובמקרה הספציפי, שזה שכונות הארגזים, במנחה ששכונת הארגזים הגישה לנו, הגישה למולדתה. עד כה, חברי הכנסת, מאוד קשה ככה לנהל דיון. שנייה אחת, חבר הכנסת יונה. אוסאמה. חברת הכנסת מירב בן ארי, שוב את מפנה לי את הגב.

חברי הכנסת, הקואליציה שם בצד ימין. עד כה לא שעו המדינה ורשויותיה למנחה הזו, ודחיית המנחה שהגישו תושבי השכונות קשורה גם היא לוועדת ביטון, שכולנו בירכנו על המלצותיה. אדוני היושב-ראש, בוא נזכור שאחד מתפקידיה של הוועדה הוא להאיר את מקומם של יהודי ארצות האסלאם בשימור הזהות היהודית על פני הדורות ואת תרומתם בתהליכי בינוי האומה. חברי וחברותי חברי הכנסת, אני מדבר על העוול הנורא והמתמשך שנעשה לתושבי שכונת הארגזים, וגם לתושבי שכונות אחרות ורבות בישראל. מדובר בתושבים שעשו מעשה חלוצי: התיישבו או יושבו באזורים שכוחי אל, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, במקומות נעדרי תשתיות. והנה, עתה המדינה מכנה אותם פולשים. הנה אחד ממעשי האיוולת השלטונית הבוטים ביותר, הנה אחד מצעדי מדיניות הקרקע המקוממים ביותר, מדיניות שהפכה חלוצים לפולשים. כיצד יש להשלים עם מדיניות שעל-פיה מוכרות רשויות המדינה קרקע יחד עם התושבים שעליה הם יושבים ליזמי נדל״ן שכל מעייניהם להבטיח את רווחי העתק שלהם? חישבו על הפגיעה הנוראה לא רק בזכויותיהם של תושבי השכונות המפוזרות לאורכה ולרוחבה של הארץ, אלא גם בכבודם של אנשים אלה, שהם מלח הארץ, של תושבים שנשאו את מנחתם הפעם לא לאל אלא למולדתם, ואילו מולדתם לא שועה למנחתם, מדינה שדוחה בבוז את מנחתם, מתעמרת בהם, ובמצח נחושה מכנה אותם פולשים נעדרי זכויות בקרקע, בקרקע שעליה הם יושבו על-ידי המדינה, גידלו את ילדיהם, שירתו נאמנה את מולדתם, ועתה המדינה מפקירה אותם לחסדיהם של יזמים תאבי בצע ונותנת יד לסילוקם

כך עשו לגברת שושנה נוריאל לפני ימים ספורים, לאישה בשנות ה-70 של חייה, וכך עשו לילדיה. מה, אני מחבלת? מיררה שושנה בבכי מר. מה, אני טרוריסטית? כך התייפחה שושנה, כשתיארה את הפינוי הכפוי בשעות הבוקר המוקדמות, פינוי שלווה בשוטרים רבים, שעל פניהם המבוכה והבושה שמוטלת עליהם מלאכה בזויה שכזאת. חברי כנסת יקרים חבר הכנסת בגין, חברת הכנסת עליזה לביא, קצת יותר בשקט, את הדיונים. חברי כנסת יקרים, דמיינו את הילדה בת הארבע, נכדתה של שושנה נוריאל, שכבר חודשים, חודשים, מרטיבה במיטתה. היא שומעת את רחש הטרקטורים ונחרדת. אבא, היא שואלת, האם הם באו להרוס לנו את הבית? וחשבו על משפחת נעימי, שמתגוררת בשכונה מאז שנות ה-50 המוקדמות, ועל אבי המשפחה ציון, שנעזר במקל הליכה, ומגורש מביתו כלאחר יד, כסרח עודף, כמכשול שעומד בפני היזמים. האב וילדיו הם בני-רשות בקרקע, אין להם זכויות בקרקע, ולכן המדינה מאפשרת ליזמים, מה ההצעה? אדוני סיים? תכף. קיימת איזושהי הצעה, שהנה הממשלה אכן מוכנה לדון ברצינות בזכויותיהם של התושבים. אז שיעבירו בטרומית, ואתה תתקדם עם הממשלה. תעבירו בטרומית והוא יתקדם אתכם.

הרי אין שום סיבה שלא להעביר בטרומית. זאת לא הצעה אמיתית. אדוני יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, חברי, תתחם בזמן,

אני פונה אליך ואומר לך, דוד, דוד, דוד יקירי,

אני מכבד אותך, ואני שואל אותך לפני כל חברות וחברי הכנסת: האם קיימת סתירה בין העובדה, כפי שאתה אומר, שהשר כחלון מתכוון באמת ובתמים להגיע להסדר,

לבין היכולת שלנו להעביר את ההצעה הזאת בקריאה טרומית? עכשיו, שים לב, דוד,

תקשיב רגע, זה נושא מסובך. אי-אפשר לגמור את זה בהליך חקיקה, רק במסגרת הסכם. חברים, אנחנו לא נוהגים לנהל משא-ומתן על הדוכן. אתם רוצים אולי שנעבור להצעה, ניתן לכם, אני לא מוכן, בוז'י. נצא לפרסומות אולי, ניתן להם דקה. חבר הכנסת יוסי יונה, אדוני ימשיך בדבריו ואחרים ינהלו את המשא-ומתן,

או שאדוני יסיים, אבל לא נהוג לעשות ככה. טוב, אני מבקש לסיים את דברי, אדוני היושב-ראש.

ואני אומר: הנה העוול והנה חוסר הצדק. האם המעמד של בני-רשות מהווה עילה לסלק את כלל אזרחי ישראל בעלי מעמד שווה מביתם? לא. בעוד שהמדינה מפגינה נדיבות מופלגת, מופלגת, כלפי אוכלוסיות אחרות על סמך זכויותיהם ההיסטוריות, המדינה קופצת את ידיה בקמצנות חולנית כלפי תושבי השכונות. עיני אינה צרה בהטבות שהמדינה מרעיפה על קבוצות אחרות, אבל למה האיפה ואיפה, חברות וחברי הכנסת? למה האיפה ואיפה? אני קורא לכם, שרי ממשלת ישראל, ממשלת ישראל, הממשלה שלי, וחברי הכנסת מהקואליציה, לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני קורא לידידי דוד אמסלם, שחתום יחד אתי על הצעת החוק הזאת, לאמיר אוחנה, לאורן חזן, שחתומים על הצעת החוק הזאת, לא רק להצביע בעד. הייתם בשכונה, ראיתם את העוול, ראיתם את המצוקה, דמעות עמדו בעיניכם כשהייתם שם. אז בואו, תראו לנו שאכן אתם בעד החוק הזה. אני פונה אליך, מר חזן. אני בעד, הכול בסדר. אני מסיים. ראש הממשלה נתניהו קבע שזו אחת הממשלות החברתיות ביותר שקמו לישראל בשנים האחרונות. אני מסופק, אבל הנה יש הזדמנות. שר האוצר כחלון עומד בראשה של מפלגה שעיקר ענייניה, אדוני, לסיים בבקשה. אני מסיים. כך הוא שב ואומר, לתת מענה ומזור למצוקות החברתיות של אזרחי ישראל, אבל הוא בוחר לגרור רגליים. השר אריה דרעי מגדיר עצמו כנציגם של השקופים. אז הנה אתגר שעומד בפניך, אדוני שר הפנים. חבר הכנסת יונה, משפט סיכום, בבקשה.

הצטרפו אלינו, הצטרפו אלינו עד כה בוודאי סיעת המחנה הציוני, יש עתיד, המשותפת, מרצ, להצעת החוק הזאת. הם תמכו בהצעת החוק הצודקת הזאת,

הארכתי לך כבר בשתי דקות.

כי הם מכירים במנחה של התושבים הללו למדינתם ולמולדתם.

עשו את המעשה הנכון ותמכו בהצעת החוק הזאת. תודה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתה מבקש תשובה והצבעה כעת? לא, אנחנו רוצים להביא את זה להצבעה. נביא להצבעה. אז ישיב על ההצעה בשם הממשלה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, ולאחר מכן נקיים הצבעה שמית, מאחר שהוגשו למזכירת הכנסת 20 חתימות מצד המחנה הציוני. איפה סגן השר? אדוני, אתה מבקש להשיב או שנלך ישר להצבעה? נו. אדוני היושב-ראש,

הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי שכונת הארגזים, רמי טייב, אתה מפריע לי, של חברי הכנסת דוד אמסלם, יוסי

חברי חברי הכנסת, מי רשום ראשון על החוק? יוסי יונה.

נו, אז אם אני ראשון על

אדוני היושב-ראש, זו שאלה עם טעם. נבחן את התשובה. אז בוא נבחן עכשיו. אדוני ישיב ואנחנו נבחן. אוקיי, תוך כדי תשובה. הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי שכונת הארגזים, של חבר הכנסת דוד אמסלם, יוסי יונה ואחרים, פ/2607. אדוני סגן השר, אנחנו לא מנהלים משא-ומתן על הדוכן. חבר הכנסת הרצוג, תדברו עם יושב-ראש הקואליציה. אדוני יכול להגיד דבר תורה או כל דבר,

אנחנו לא נשאיר את, וואו,

דווקא פרשה עמוסה הפעם.

ועדת השרים לענייני חקיקה טרם סיכמה את הדיון בהצעת החוק, ומשכך אין לממשלה כרגע עמדה, רבותי. בהיעדר עמדה, ובכל זאת מעלים את זה, כאשר דנים בזה, ושוקלים את כל העניין, אם מעלים, על אף העובדה שאין לממשלה עמדה, אין ברירה, חייבים להתנגד להצעת החוק. למה מעלים את זה כשהממשלה לא אמרה את דברה, לא גיבשה את עמדתה? למה להעלות את זה? כי אנחנו כבר שנים ארוכות, אדוני סגן שר האוצר, אני טיפלתי בזה,

בזמנו, אבל עדיין, לא, אבל הבעיה היא לא הממשלה.

לא הממשלה, לא. היא כן הממשלה. הממשלה, אל תתנגד להצעת החוק. יש המון בעיות בשטח, ואתה יודע שיש בעיות בשטח, וצריכים לפתור אותן. מנסים להגיע להסדר. על כל פנים, חברי פרופסור יונה, ועדת השרים לענייני חקיקה טרם סיכמה את הדיון. זה מוקדם מדי שאתם מביאים לכאן, וחבל.

שלא יהיה מאוחר מדי.

1998 פרסמו מינהל מקרקעי ישראל, זה לא מתאים לך. זה לא מתאים לך להתנגד לזה. אני לא שומע אותך. בואי לפה.

אני אומרת, לא מתאים לך להתנגד לזה.

שהממשלה לא סיכמה את הדיון. אתם דווקא מביאים את זה היום, והנוהל הוא שאם אתם מביאים את זה על אף העובדה שהממשלה לא סיכמה את הדיון, אתם גורמים לכך שיתנגדו לזה, וחבל. חבל. אני מודיע לכם, תמתינו שוועדת אורלי, אורלי, את מכירה את התהליכים.

בגלל שאתה טיפלת בזה אישית,

לא בעמידה.

אז תעבירו אותה טרומית, תעבירו טרומית, נעשה את, נו,

את המשחקים הפרלמנטריים, בתיאום. אם באמת רוצים לפתור את הבעיה של המסכנים

חבל? חבל שאתה לא תומך בזה. מי אמר לך? למה אתה סתם, זו לא הפעם הראשונה שאתה מעליל עלי עלילות. נבחרת פעם במקום בנימין זאב הרצל. אתה הולך עם הקרדיט הזה לאורך כל הדרך.

טוב, אין הבנות? אין הבנות,

אין הבנות? טוב, הצעת החוק של דודי אמסלם, ביטן, יש הצבעה שמית. יש הצבעה שמית, אדוני יושב-ראש הקואליציה. שמית, שמית.

סגן השר, אתה רוצה להגיד לנו דבר תורה? חבל, חבל שלא הגיעו להבנות. יכולנו פה לעשות איזשהו פרויקט יפה לטובת תושבי שכונת הארגזים. אני חוזר ומספר לכם קצת היסטוריה: בשנת 1998, אדוני היושב-ראש, אתה היחידי שמקשיב לי, פרסמו מינהל מקרקעי ישראל, חברת "מבני תעשייה" ועיריית תל-אביב מכרז על חלק מהמקרקעין שעליהם מתגוררים תושבי שכונת הארגזים, תושבי דרום-מזרח העיר תל-אביב, המתגוררים בחלק מאדמות כפר-שלם רבתי. על-פי תנאי המכרז,

אנחנו מבינים היטב את הסערה, ובכל זאת מבקשים לשמור על כבודה של המליאה ועל כבוד הניהול, חבר הכנסת יונה, גם בקואליציה, גם באופוזיציה, להנמיך בבקשה דציבלים ולנהל את הדיונים האלה מחוץ למליאה. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שעכשיו כן יקשיבו לי. בשנת 1998 פרסמו מינהל מקרקעי ישראל, חברת "מבני תעשייה" ועיריית תל-אביב מכרז על חלק מהמקרקעין שעליהם מתגוררים תושבי שכונת הארגזים, תושבי דרום-מזרח העיר תל-אביב המתגוררים בחלק מאדמות כפר-שלם רבתי. על-פי תנאי המכרז היה על החברות הזוכות לפצות את תושבי השכונה המתפנים. הצעת החוק מבקשת להסדיר את המחלוקת בנוגע לפיצוי תושבי השכונה. הצעת החוק מרחיבה משמעותית את מעגל הזכאים לפיצוי, כך שייכללו בתוכו גם מי שהחזיקו בנכס בשנת 1999, וזאת בניגוד לכללי המכרז ומדיניות רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אשר קבעו כי זכאי הוא מי שהתגורר במקום לכל המאוחר עד שנת 1986. כמו כן מוצע כי דור שני ושלישי לאותם זכאים יפוצו גם כן. חברי ממפלגת העבודה, אתם מפספסים בגדול.

הצעת החוק לא קובעת את המקורות התקציביים למימון אותם פיצויים, כאשר ברור כי הרחבת היקפם לא תושת על היזם הפרטי. להצעה זו עשויות להיות השלכות תקציביות של כמה מיליוני שקלים. כמו כן, הליכי חקיקה הנוגעים להסדרים פרטניים במקרקעי ישראל פוגעים ביכולתה של מועצת מקרקעי ישראל לנהל את מדיניות המקרקעין הפוגעת באחידות החלטותיה. המועצה היא בעלת ראייה רוחבית של מדיניות ניהול מקרקעי המדינה, וסטייה מהמדיניות בלי לבחון את השלכותיה עשויה לייצר השלכות רוחב שאין לצפותן ולאומדן.

אדוני היושב-ראש, אישור הצעת החוק מהווה תמריץ שלילי שעיקרו תפיסת קרקע וסירוב לפנותה בניגוד לדין. כפי ששמעתי כרגע מחבר הכנסת דודי אמסלם דודי, השר מקים ועדה,

הקים ועדה שתיכנס לעומק העניין ותציע פתרונות. טווח הגשת המסקנות של הוועדה, 45 יום. אגב, הוא כבר קבע, רשויות, יפה מאוד. אין פינויים עד אז. אין פינויים. אין פינויים. אני אומר לך, אין פינויים. לא מפנים. אני הייתי אתך בדיון אצל השר בהקמת הוועדה. הזמן, נכון. הזמן מוגבל ל-45 יום להגיש את מסקנותיה. זה לא, וחבל שאין שיתוף פעולה בנושא כל כך חשוב בין האופוזיציה לקואליציה, יצחק, כשיש פה מהלך שמתאים לכולם.

רק שנייה, סגן השר. תדגיש שגם עיריית תל-אביב, לא מפנה.

השתתפו בדיון גם עיריית תל-אביב, גם רשות מקרקעי ישראל וגם החברה שמובילה את העניין,

אני מבקש בשלב זה לדחות את הצעת החוק ולהמתין למסקנות הוועדה. תודה, אדוני היושב-ראש, על הזמן שנתת לי. תודה רבה, אדוני סגן השר. חבר הכנסת יוסי יונה מבקש להשיב או לנסות לשכנע אותנו. חברי חברי הכנסת, ככה לא יהיה אפשר להמשיך בדיון. חבר הכנסת חסון, לא יהיה אפשר להמשיך ככה בדיון. אדוני יושב-ראש האופוזיציה. חבר הכנסת יונה, רגע. חברים, אי-אפשר להמשיך ככה בדיון.

שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

חברותי וחברי חברי הכנסת, שמענו את עמדתה של הממשלה, שלכאורה יש איזשהו ניסיון להסדיר את העניין. אני רוצה להסב את תשומת לבכם: אנחנו מושכים את זה כבר שלושה עשורים, שלושה עשורים, ריבונו של עולם. ממשלה קמה, ממשלה נופלת, ואומרת "נעשה את זה".

לא, זה לא חודש וחצי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו מאוד פשוט: ידידי דוד אמסלם, האנשים, אמיר אוחנה, שאתה גם חתום, אורן, אני דיברתי אתכם פעמים רבות. תגידו לי במילה אחת: איזו סתירה קיימת בין להעביר את הצעת החוק הזאת בהצבעה טרומית לבין גיבושו וקיומו של הסדר? חבר הכנסת יונה, אל תהיה פופוליסט.

אם אתה רוצה לעזור,

חבר הכנסת חזן,

לא בעמידה.

חבר הכנסת חזן, לא בעמידה. אם אתה רוצה לעזור, תדחה, שיהיה בהסכמה.

יהיה בהסכמה,

השר חיים כץ בא ואומר: זה לא יעבור. אז אני באמת רוצה לראות אתכם, השר חיים כץ,

אני רוצה שתסתכלו על תושבי השכונות,

זה מה שאני רוצה שיהיה פה. אתם הנציגים של השקופים והנציגים של החברתיים.

חשבתי,

שאתה רוצה לעזור להם, להביא תוצאה.

אני רוצה לעזור להם.

אני רוצה לעזור.

אתה רוצה

לנהל את הדיונים הערים האלה קצת יותר בשקט, שאפשר יהיה לנהל את ההצבעה. אחרי ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל אורן, חבר הכנסת חסון, חבר, חבר הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

יגאל גואטה, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יהודה גליק, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי, בעד.

אתה לא יכול לשנות, אני עברתי כבר לבא.

אני עברתי כבר לבא.

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן,

יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד,

מנחם אליעזר מוזס,

שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד איילת נחמיאס ורבין - אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד חמד עמאר, נגד רועי פולקמן,

עודד פורר,

טלי פלוסקוב,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח,

איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי המזכירה תקרא שוב. לא סיימנו? המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת אופיר אקוניס, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח יגאל גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד,

ניסן סלומינסקי, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת חברי חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שלא הצביע ומבקש להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) דוד אזולאי, נגד בן צור פה. לא, נסגרה ההצבעה. נסגרה ההצבעה. יואל, אחמד טיבי טעה ולא הסכימו לשנות. גברתי המזכירה תספור בבקשה את הקולות.

ההצבעה:

חבר הכנסת טיבי מבקש לומר שהוא טעה בהצבעתו והצביע נגד למרות שכוונתו הייתה להצביע בעד. חבר הכנסת

בגלל שכרגע, ברגע שהורדנו את זה, חצי שנה אנחנו לא יכולים להעלות את זה.

מה שקרה בפועל, השבוע ישבתי עם שר האוצר, דחיתי, לבקשתך, דוד. תן לי עכשיו לדבר. חבר הכנסת יונה, אני אצטרך להוציא גם אותך.

אם זאת הצעה שלי, אז אני לא יודע איך מישהו אחר מעלה אותה בלי לשאול אותי. אתה ידעת עליה שבועיים, אבל אני חשבתי שזאת הצעה שהצעת לבד ואני לבד, חשבתי שזה במסלולים נפרדים. אבל בלי קשר, ישבתי השבוע עם שר האוצר, שר האוצר זה האדם כמעט היחיד באירוע הפוליטי שנכנס לתמונה ורוצה לפתור אותו באמת. הקמנו צוות: שני אנשים, שני נציגים מעיריית תל-אביב, שניים מהאוצר ואחד נציג התושבים. כבר קבענו ישיבה בעוד חודש וחצי אצל שר האוצר, ישיבה מסכמת. אני התעקשתי שיהיה לה כבר מעכשיו סוף, וכבר נקבע את ישיבת הסיכום. כל זה קרה מתי? ביום ראשון הזה. אני עכשיו מסביר לך, יוסי. אם אתה רוצה לעשות סיבוב, הצלחת. עשית סיבוב על אנשים מסכנים, שעכשיו רק פגעת בהם.

אבל אני מסביר לך את זה כבר מאתמול בלילה, אבל אתה, לא אכפת לך.

חשבתי שיש לך קצת יותר לב ומצפון. אבל כרגע גם את זה אין.

אז עכשיו אתה, במקום לעזור להם, רק פגעת בהם. פגעת בשר האוצר, שבאמת התכוון לעזור.

חבר הכנסת יונה, אני קורא אותך לסדר,

בפעם הראשונה. שב, יוסי. אנשי השכונות אמרו שנעלמת להם, לא אני. שנייה, דקה. חבר הכנסת יונה. ואני מנהל כבר דיון כמעט על כל שכונה ושכונה, אתה יודע את זה. לא, אני לא יודע את זה.

בגלל שלא אכפת לך לדעת.

כי אתה לא מדווח.

חבר הכנסת יוסי יונה, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. לכן אני אומר, כרגע מה שעשית, במקום לקדם את העסק קדימה, לקחת אותו עכשיו אחורה. אה, אחורה? לא.

אמרתי לך שבעצם העלאת החוק עכשיו, אני אמרתי לך,

שאם בסופו של דבר שר האוצר, אז אתה עכשיו אומר שבגלל שאתה,

לא יצליח להביא לנו את הפתרון, אז נביא את החוק.

לא אכפת לך, בגלל שרק רצית לייצר לך איזו כותרת, וקיבלת אותה,

לא, לא, אדוני, זה מה שאתה עשית. אז לכן אני מצטער באמת על זה שאתה רק פגעת בעניין.

ואני גם מצטער על זה ששמתי,

את עצמי בהצעת החוק הזאת ראשון, ואתה בעצם העלית את זה אחרי זה. כי אני באתי בנדיבות אליך. לא, אין פה נדיבות. חבר הכנסת אורן, חבר הכנסת חזן, לא בעמידה.

אתה השתמשת בי כדי לעשות את הסיפור הזה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת דוד אמסלם. אנחנו עוברים,

לא ידענו מה זה ביטוח לאומי ולא בית ולא פרנסה. היה לא פשוט. חלפו כ-40 שנה, ויש לברך על כך שלא חסרים הרבה מאוד הטבות ותנאים לחיילים בודדים. והיום משרתים בצה"ל לא פחות מ-6,400 חיילים בודדים מכל רחבי העולם. מדובר על מיטב הנוער היהודי שבאים לפה להתנדב,

בצורה ניכרת ביחידות הכי קרביות. במהלך מבצע "צוק איתן" נפצעו חיילים בודדים לא מעטים, ושלושה מהם לא חזרו משדה הקרב חיילים בודדים. היום אני עומד, מתכבד לעמוד בראש השדולה למען חיילים בודדים בצה"ל. מדובר על מסגרת שבאמת חוצה מפלגות, יחד עם ידידי איציק שמולי,

גם עליזה. לא יודע אם עליזה פה. אברהם נגוסה, יואב קיש, באמת מודעות חוצה מפלגות, ומאמץ לשפר את התנאים של אותם חיילים בודדים. נכון שיש הטבות, נכון שיש תנאים, אבל יש עוד כברת דרך על מנת להבטיח שקודם כול השכר, שלא עודכן זה עשר שנים, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, ושיעודכן כל שנה, כל שנה. במסגרת זו ובמסגרת ועדת העלייה והקליטה אני מקדם ארבע חקיקות המיועדות,

לשפר ולעדכן את כל התנאים. כחייל בודד נאלצתי כל הזמן לעבור מדירה לדירה, משום שלא יכולתי לשלם את שכר הדירה, לא יכולתי לשלם את הארנונה ודאי, לא את החשמל ולא את המים. היום תהיה חקיקה שתפטור את החיילים הבודדים מתשלום המים, תשלום החשמל, תשלום הארנונה, וזה יקל עליהם עוד הרבה.

במסגרת הוועדה אנחנו מדברים על הקמתו של גוף מתכלל, שיכול לתאם בין כל העמותות והמשרדים הממלכתיים והאחרים שכן רוצים לסייע לחיילים בודדים, שמכשירים אותם לשירות כחיילים בודדים, וגם עמותות שמלוות אותם כשלוש שנים אחרי השחרור. אלו דברים מאוד מאוד חשובים שעוזרים להם להשתלב פה, משום שעדיין יש אחוז בלתי מתקבל על הדעת של חיילים בודדים שלא מסתדרים פה, לא משתלבים בחברה הישראלית, ונאלצים לחזור לארץ מולדתם. זה ממש הפסד מאוד קשה לנו. יש עוד הרבה עבודה. כרבע מהחיילים הבודדים, תתפלאו לשמוע, אינם עולים חדשים, הם חיילים בודדים שיש להם משפחות בארץ, אבל אין להם קשר עם המשפחה. הם לא מקבלים סיוע, הם לא מקבלים כסף מהמשפחה. ואנחנו שמענו עדויות מאותם חיילים וחיילות בודדים ובודדות שיוצאים מהבקו"ם באותו יום קשה ובאמת לא יודעים מאיפה תבוא הארוחה הבאה, אין להם מיטה חמה בבית, אין להם בית בכלל.

כמדינה, אסור לנו להפקיר אותם, אז יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. החקיקה של היום מיועדת לאפשר לחיילים בודדים להשתכר בכבוד. קשה מאוד לסגור חודש כחייל בודד עם פחות מ-2,000 שקל, אז השכר יעודכן, ויעודכן מדי שנה. אני רואה את זה כחובה לאומית, חובה אישית, ואני ממש בכבוד רב מציע את החקיקה הזאת. תודה לכל אלה שעזרו ונתנו כתף במאמץ הזה.

תודה לך, בין היתר.

משיב על ההצעה בשם הממשלה סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת אורן מבקשת לחייב את הצמדת התשלומים הניתנים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן, פעמיים בשנה. הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית בכפוף לאי-קידומה עד להסדרה בפקודות הצבא. כבר היום מוצמד המענק החודשי לחיילים בודדים, שהוא תוספת על דמי הקיום שמקבל כל חייל, כבר היום התוספת הזאת מוצמדת למדד. עם זאת, תשלום שכר הדירה, שגם הוא מועבר אליהם מדי חודש, לא הוצמד עד עתה. שר הביטחון וצה"ל הודיעו לממשלה כי בכוונתם להצמיד את כל תשלומי החיילים הבודדים בצה"ל למדד, פעם בשנה, החל בינואר 2017. הצמדה זו, ככל שאר התשלומים לחיילים הבודדים, תעוגן בפקודות הצבא. בהזדמנות זו אני רוצה להוקיר ולהעריך מאוד את החיילים הבודדים המגיעים לשרת בצה"ל למרות שאין להם עורף משפחתי שדואג להם ביום-יום. אני רוצה לציין שאני באופן אישי פועל למען הקמתם של בתים לחיילים בודדים, ובעיקר, לסייע להם לאחר שחרורם. מטעמים אלו אבקש כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית,

לאי-קידום המשך הליכי החקיקה לאחר קריאה זו עד להסדרת הצמדת התשלומים לחיילים בודדים בפקודות הצבא. חבר הכנסת מייקל אורן, האם אתה מסכים לתנאי שהציב סגן השר?

חבר הכנסת מייקל אורן מסכים,

אנחנו נעבור, אם כן, כעת להצבעה בקריאה טרומית על הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן, התשע"ו 2015. מי בעד? ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן, התשע"ו 2015, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 32 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. ולפרוטוקול, גם חבר הכנסת לפיד, גם חברת הכנסת ציפי לבני, חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת אלי אלאלוף וחבר הכנסת יואב בן צור מבקשים לצרף את הצבעתם, חבר הכנסת מקלב. רצתי מהר, ובטעות הצבעתי במקומו של חבר הכנסת אלאלוף. חבר הכנסת הרב אלי בן-דהן הצביע במקום אלי אלאלוף בטעות, הם יושבים אחד על יד השני,

בתקנות ובחוקים השונים, בעיקר חוקים כאלה, מייקל אורן, תקשיב, הקשבתי לך, בעיקר חוקים כאלה שנועדו מראש לתת מענה לאוכלוסיות מוחלשות. כולנו מכירים מצבים שבהם אדם הנקלע למשבר מסוים נתקל בתקנות ובחוקים, לעתים עד גבול האטימות, ומשם הדרך לעוני היא קצרה. אחד התפקידים המוטלים עלינו, טלי פלוסקוב וכל אנשי כולנו הנחמדים, שאני מחבק, אחד הדברים המוטלים עלינו הוא לשנות את המצבים האלה ולתקן חוקים ותקנות שפוגעים ומפלים אזרחים. הצעת החוק שאני מביא, ומראש אני אומר, כשהייתי שר הרווחה ישבתי עם הביטוח הלאומי והחלטנו להתחיל לעשות את זה בשתי פעימות, הצעת החוק שאני מביא היא כזאת. אדוני השר לשעבר, מי מנע בעדך? אולי שר האוצר שהיה לצדך? מי מנע בעדך? מר אורן, תקשיב עד הסוף ואז תשאל את השאלה. אתה, אני מעריך אותך מאוד, רק אל תהיה פופוליסט. אני מודה לך. תקשיב עד הסוף. אל תאבד, תקשיב עד הסוף. חבר הכנסת חזן, לא בעמידה ולא להתפרץ. הגב, הגב.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, קצבת נכות וקצבת שאירים).

אני מציע לכם לתקן עוול הפוגע באופן קשה באחת האוכלוסיות המוחלשות במדינת ישראל, חבר הכנסת גלאון,

גילאון.

אוכלוסיית הנכים. תראה חוק מפלה. המצב כיום קובע,

כי אדם הזכאי לקצבת נכות וגם לגמלת שאירים אינו יכול לקבל את שתי הגמלאות, את שתי הקצבאות, סליחה, והוא צריך לבחור אחת מהן. במילים פשוטות, נָכֶה או נָכָה שמאבדים את בני-הזוג שלהם, וזה כבר קושי בפני עצמו, מוצאים עצמם נאלצים לבחור בין שתי הקצבאות. זה לא שאותו זכאי לקצבת נכות החלים מהנכות שלו פתאום, זה גם לא שאשתו, במקרה שהוא גבר, תשוב לחיים.

הוא פשוט צריך לבחור.

למה לא פנית? פניתי לביטוח הלאומי כשהייתי שר,

אני עונה לך,

פניתי לביטוח הלאומי, אתה רואה,

התחלנו לטפל בזה, מצאנו את הכסף. נכון שהם אמרו: נעשה את זה בשתי פעימות. אמרתי: בסדר, נעשה את זה בשתי פעימות. ראוי לציין שהבעיה הזאת מחריפה, חזן, כי הנכים מופלים, למשל, לעומת הקשישים. לגבי קשישים, חלק מאתנו, קובע חוק הביטוח הלאומי שאדם שזכאי לקצבת זיקנה ולקצבת שאירים, ישלמו לו חצי מקצבת השאירים, ישאירו לו את קצבת הזיקנה אבל הוא יקבל חצי מקצבת השאירים. לגבי הנכים אומרים: לא, נכה, או זה או זה. אז ניחא, שייתנו חצי, לא. או זה או זה. עלינו על זה מהר, ניסינו לתקן את זה, ואנשי הביטוח הלאומי חזרו בהם. אתמול בלילה, חזן, קיבלתי מייל מאדם,

אמרו לי, ראשי הביטוח הלאומי עבדו

לא, לא. גם אצלך הם לא עובדים, תאמין לי. אני לא מאמין לך. לא בחלק מהדברים, חיימק'ה. אתמול שולח לי מישהו מייל, אני אקריא אותו, אני לא אגיד את שמו, זה רשום כאן, והוא כותב לי כך: חבר הכנסת מאיר כהן,

אני מקבל קצבת נכות, נכה פוליו, גילאון, אדוני, נכה פוליו ברגליים, מהביטוח הלאומי, החל משנת 2008, שבה הפסקתי לעבוד בגלל הידרדרות במצבי הרפואי, יש לו מה שנקרא פוסט-פוליו. בחודש מרס 2014 נפטרה רעייתי ממחלת הסרטן בגיל 67. היא עבדה עד יומה האחרון ולא נזקקה לקצבת זיקנה מהביטוח הלאומי, שיכלה לקבל בהפסקת עבודה בגיל 62. היא שילמה את דמי הביטוח הלאומי מדי חודש בחודשו במשך 40 שנות עבודתה כשכירה. בפנייתי אל הביטוח הלאומי לאחר מותה לקבל קצבת שאירים לאלמן הגשתי כל המסמכים הדרושים, וקיבלתי תשובה שלילית האומרת שאינני יכול לקבל גם קצבת נכות וגם קצבת שאירים ועלי לבחור באחת מהגמלאות. מה הקשר, הוא שואל, בין קצבת השאירים המגיעה לאלמן שאשתו נפטרה לבין קצבת נכות המגיעה לי בגלל מצבי הבריאותי? תקנת הביטוח הלאומי בנושא היא עוול, ואני מתחנן: תשנו אותה. המצב הכלכלי שלי, אומר אותו איש, הוחמר בעת שנפסקה ההכנסה ממשכורתה של אשתי, וכן גדלו ההוצאות שלי בחיי היום-יום על פעולות שביצעה אשתי, זיכרונה לברכה, ואני לא יכול לבצען בעצמי. מה מסביר טוב יותר את המצב הבלתי-נורמלי הזה, הבלתי-תקין, מאשר הדברים האלה של האדון הזה? מה מסביר יותר נכון את הנחיצות של החוק? נכון, מייד יגידו בקואליציה: אלה עלויות תקציביות, אולי נעשה את זה בהמשך,

אולי נעשה את זה, אין שום בעיה. אין לי גם בעיה שמישהו אחר יבוא ויגיד: אני ארשום את שמי על החוק הזה,

אני יורד מכאן. אני שואל בפעם המי-יודע-כמה, מה המשמעות הכלכלית של זה? האם המשחק הפוליטי הזה צריך להיות על חשבונם של הנכים האלה? מה המשמעות הכלכלית? כמה כסף? אנחנו יודעים כמה כסף.

אנחנו יודעים כמה כסף.

מדובר בפחות מ-50 מיליון שקל. פחות מ-50 מיליון שקל. פחות 2 מיליון שקל בשנה או פחות 40 מיליון שקל בשנה? לא, לא, בעלויות. חבל שלפעמים אנחנו לא יכולים לתקן,

שנייה, תן לי לסיים את הדברים ואני אענה לך. חבל שלעתים, השתרשה כאן באמת תרבות מיוחדת, שהיא אופיינית לכנסת הזאת. אני ישבתי בכנסת שעברה, וישבתי כשר, וכשהעלו הצעות חוק חבר'ה מהאופוזיציה ואלה היו הצעות חוק שהיו בסדר גמור, אז אני ישבתי כשר הרווחה ונלחמתי שההצעות האלה יעברו, ולא ראיתי בזה איזה פסול גדול. וכמה עברו?

עברו הרבה יותר מאשר עוברות היום.

הרבה יותר מאשר עוברות היום. לא, אני לא יכול להביא לך דוגמאות, אבל אני מוכן להגיש לך מסמך. עברו הרבה יותר. חבר הכנסת כהן, רק שאלה קטנה. אוי, באמת. שאלה קטנה: אתה אומר שניסיתם לקדם. אני אסיים את דברי. רק שאלה, שאלה. השר אקוניס, אסור לחטוא לעולם בתחושה, השר אקוניס, אתה לא רוצה להקשיב לי. סליחה, סליחה. תקשיב, כי אני אומר את זה לא מתוך טרוניה. אני אומר את זה, גם אני לא, אני אומר שאסור אף פעם לחשוב שההיסטוריה מתחילה אצלנו ושלפנינו לא עשו שום דבר ושלפנינו היו איומים ונוראים.

ראוי לכנסת הזאת להשתחרר מזה, כי בזמן האחרון זאת האווירה שמנשבת כאן. לכן אני מבקש, אם יעלה לכאן שר הרווחה ויגיד: מאיר, אני הולך לתקן את זה וזה ייקח לי שנה, שנתיים, אין שום בעיה. אבל אם יעלה שר הרווחה ויגיד: לא רוצה, לא, תעלה. אם אני אעלה, לא נוכל לדחות את ההצבעה. תעלה,

אם אני עולה, אתה לא יכול טכנית, תשאל את ירדנה: אם אני עולה ומשיב, טכנית אפשר תשובה והצבעה במועד אחר? כן, אני יכול להסכים. אם אני עולה להשיב? הבנתי, אוקיי. רק את ההצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. משיב על ההצעה, בשם הממשלה, שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. לא,

אני מכבד את מילותי. למה אתה לא יודע? כי אני לא יודע. אני תכף אענה לך.

תחלק את זה לשלוש, לארבע. מאיר, הצבעה במועד אחר? אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי מאיר כהן, מאיר, אני מדבר אליך, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ראויה. ראויה. אני אומר לך את האמת, כל שבוע ביום רביעי אני עונה לך על הצעות חוק ראויות, ולא בכדי לא עשית אותן. למה לא עשית אותן? כי קיבלת את התקציב וקבעת סדר עדיפויות. קבעת סדר עדיפויות. ההצעה הזאת ראויה, אני לא אומר לך שהיא לא ראויה. נשאלת השאלה: ב-50 מיליון שקל או ב-40 מיליון שקל, האם אנחנו מאריכים את גיל הנערות בסיכון מ-18 ל-25, שעולה מיליון שקל, או הולכים על זה? עד כאן אתה צודק. אתה מדבר כאילו אתה לא יכול להשיג 50 מיליון שקל משר האוצר, כאילו מעולם שר הרווחה לא קיבל 50 מיליון שקל משר האוצר.

אבל כשאני אקבל 50 מיליון שקל, נשאלת השאלה איפה אני שם אותם. ברווחה לא, יש סעיפים יותר, תשמע מאיר, ההצעה ראויה. אנחנו ערב תקציב. לא הייתה לי שום ישיבה, לי,

עשיתי סדר עדיפויות מה אני מבקש. אני מציע, אני מבקש ממך, לא מציע, אני מבקש ממך, מאחר שזה ראוי, בוא נעשה הצבעה במועד אחר. אני לא רוצה להפיל, אני לא רוצה. אני גם לא רוצה לעצור, אם זה עובר, לא רוצה. מה יקרה במועד האחר? לא יודע, יש תקציב בעוד שבועיים, במועד אחר זה כבר ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, כי בעוד שבועיים יש לנו דיוני תקציב, ב-11 באוגוסט. אני בא ושם את הדברים כמו שהם. והם יסכימו, קצבת שאירים.

מי שחוקק על קצבת שאירים זה דוד אזולאי ואני. גם אנחנו חשבנו וגם אנחנו התפשרנו, ואני בא ומבקש ממך לא רוצה להפיל, כי היא ראויה, היא ראויה. אנחנו עכשיו נוגעים בחוק לרון ויכול להיות שנשלב את זה בחוק לרון. לא, "יכול להיות" לא. אני לא יכול להתחייב.

אוקיי. אז בואו אני אתן לכם קצת סקירה על הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי, איך שאנחנו מסתכלים עליו היום, בשנת 2017 הקצבאות יהיו הרבה יותר, גם היום הן הרבה יותר גבוהות מהתקבולים, האוצר נותן בערך 40 מיליארד שקל לביטוח הלאומי בשנה בשביל לאזן אותו. אנחנו חושבים, בסדר העדיפויות שלנו, שלפטור מבדיקות תלות אנשים מעל גיל 90, אנשים עריריים, בשביל שיבואו אליהם שעה וחצי ביום בשביל לראות אם הם חיים, יותר חשוב מקצבת שאירים. הכסף שלנו, לצערי, אנחנו לא מקבלים אותו,

אנחנו לא מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים. היום יש 1.709 מיליון עניים, אנחנו 6% מתחת לממוצע העוני של ה-OECD, 6%, וכל אחוז זה 12 מיליארד שקל. כל אחוז, 12 מיליארד שקל. בשביל לעבור לממוצע העוני, 72 מיליארד. אתה היית שם שר, אני מוכן לשבת אתך. כל סדר העדיפויות, שב אתי ותסתכל, תגיד לי: שמים פה,

שמים פה, כי ההצעה שלך ראויה, לא בכדי אתה מגיש אותה. אפשר למצוא בביטוח הלאומי 50 מיליון, לא מהביטוח הלאומי, אני צריך את זה מהאוצר. היית שם, אתה יודע שכל שקל שאני מוציא מהביטוח הלאומי, אני צריך אישור אוצר. אם לא הייתי צריך אישור אוצר, תאמין לי שהיה סרט אחר, העסק היה אחר לגמרי, זה לא היה אותו דבר. חיימק'ה, היו כל כך הרבה העברות תקציביות. רק עכשיו, אבל אתה יודע, לאן היו העברות תקציביות? היו העברות תקציביות למחויבויות שאתה התחייבת לשלם,

לא משנה, בחוזים עתידיים, וקיבלת תמורה, ושילמת שוטף פלוס 90 ושילמת לאנשים שנתנו לך שירות. מה זה העברות תקציביות? במשרד הרווחה, על מה אנחנו, אני לא מדבר על, אבל במשרד הרווחה קיבלתי שירותים, אני משלם יותר מאוחר. מהאוצר. לא יודע, אני יודע על משרד הרווחה. במשרד הרווחה, אתה יודע שכל ההעברות התקציביות קיבלת שירותים בגינן, ואתה משלם לאנשים שנתנו לך, והלוואי שהיו נותנים לנו יותר, משרד הרווחה, והיינו נותנים יותר שירותים. ההעברות הקואליציוניות, משרד הרווחה, מסכים אתך. תקשיב,

אני מבקש ממך עוד פעם, אנחנו ערב תקציב, תן לראות את הכסף. לא רוצה להפיל. לא רוצה להפיל. אתה לא יכול להגיד לי: אני אנסה. אני לא יכול להתחייב למשהו שתלוי בעוד מישהו. אני מכבד את מילותי. ברגע שזה תלוי במישהו נוסף, אני לא יכול לתת התחייבות, גם אם אני אסכים והכול והוא יגיד לי לא, מה אני אגיד לך? אם זה תלוי בעוד מישהו, אני לא יודע להתחייב. אתה יכול להתחייב, שאני אעשה כמיטב יכולתי. מה, אתה רוצה שאני אתחייב בשם מישהו אחר?

אתה יודע להתחייב ולהזיז דברים, תקשיב, מאיר, אני אומר לך שאני אעשה את זה כמיטב יכולתי ותקבל את זה, ואני מבקש לקבל את זה.

אז הצבעה תהיה במועד אחר.

חבר הכנסת מאיר כהן, מסכים? מסכים לפרוטוקול. אז בהסכמת הממשלה והמציע, ההצבעה תהיה במועד אחר. אנחנו עוברים, בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה במועד אחר. אבל הוא צריך לנמק, לא? חבר הכנסת איימן עודה, אתה מנמק את הצעתך? יש לך הצעת חוק עכשיו. אתה מנמק אותה? תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. על זה או עליו? על שניהם.

על שניהם? אדוני, עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, הצעת החוק שלי היא, ששש. חברי הכנסת, בבקשה, בואו נקשיב לחבר הכנסת עודה. הצעת החוק שלי היא מאוד פשוטה, מאוד ברורה,

היא מדברת על ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון. דיברתי עם יושב-ראש הקואליציה וסיכמתי אתו שאני אנמק אבל ההצבעה תהיה במועד אחר, כי יש סיכוי שהממשלה אכן תקבל את ההצעה שלי, שאומרת שמגיע לערבים 20% מהייצוג במוסדות התכנון. כולנו מבינים שתרומה של כל חלקי החברה היא תרומה לחברה כולה, זה דבר שרק מוסיף ורק מעשיר, ואי-אפשר להפריז בחשיבות דבר כזה. ייצוג הולם של המיעוט בגוף מקבל החלטות שמקנה למיעוט עמדת השפעה נאותה הוא ייצוג המבטא בקרב כלל חברי הגוף את משקלו היחסי של המיעוט באוכלוסייה. תרשו לי, אני רוצה לעבור לנושא אחר שדובר עליו אתמול. אתמול התקבלה החלטה הזויה להעניש אנשים שקוראים לסרבנות של נוצרים שהממסד מנסה לקדם את שירותם בצבא. ואני, תמוה בעיני איך זה יכול להיות שקריאה לסרבנות בכלל היא כן חוקית, אבל קריאה לסרבנות של חלקים מאוכלוסייה היא עבירה פלילית. למשל, לפני שבוע הפגנו אני וחברתי עאידה תומא מול כלא 6 וקראנו לסרבנות, ואנחנו גאים בעמדה המוסרית שלנו, ואף אחד לא קורא להעניש אותנו.

לקרוא לסרבנות בכלל או לסרבנות של יהודים זה דבר חוקי, אבל לקרוא לסרבנות של נוצרים שלא חל עליהם חוק, זו עבירה פלילית.

התפיסה הזו נוגדת את עקרון השוויון והיא מהסוג החשוך ביותר של המקארתיזם הפוליטי. אנחנו הפגנו ותמכו בתאיר קמינר, שאנחנו כל כך גאים בעמדה המוסרית שלה, והיא עוד תאיר על החברה כולה כאשר כולנו נגיע לשלום-אמת בין העם הפלסטיני לבין העם היהודי, בין שתי המדינות העצמאיות, פלסטין וישראל. אבל אני חושב על התפיסה הזו של הפרד ומשול, איך מנסים לרוקן מתוכן קבוצות לאומיות או קבוצות תרבות. התחילו עם המזרחים, ניסו לרוקן אותם מהתרבות שלהם דרך בניית אומה, דרך שלילת הגלות, דרך שיהיה רק סיפור ונרטיב אחד ויחיד. ואני גאה שהמזרחים חוזרים לתרבות העשירה שלהם, שהיא בעצם התרבות שלנו, אנחנו, הערבים. ניסו גם עם הדרוזים, ואני גאה לראות איך חלקים גדולים מהערבים הדרוזים דווקא מחזקים את השייכות הלאומית והתרבות שלהם. ועכשיו מתחילים עם הנוצרים. עם הנוצרים זה יהיה אבסורדי, כי כולם יודעים שהנוצרים כחלק מהאומה הערבית היו חלוצי התרבות, חלוצי הציוויליזציה, חלוצי השפה, ניצני הרנסנס הערבי בסוף המאה ה-19, השמות הגדולים מכול: בוטרוס אל-בוסתאני, אברהים אל-יאזג'י, אסחאק אל-יאזג'י, נג'יב עזורי, אדיב אסחאק, אז איך אפשר? היו יותר חזקים מכם. היו הצלבנים, במשך 200 שנה ניסו וניסו, ואז היה ריצ'רד לב הארי. בוודאי לא ביבי, כמה נוצרים נשארו בבית-ג'אלה? אז אני אשיב על השאלה הזאת, בבקשה. אז היו אנשים יותר חזקים: ריצ'ארד לב הארי בוודאי לא ביבי עם לב הצבוע, הוא נכשל. ביבי וגם אתם תיכשלו. ואני אסביר לך מה המטרה. המטרה היא יותר עמוקה: יש מטרה לקחת את הסכסוך ממקום פוליטי למקום דתי. מה זאת אומרת ממקום פוליטי למקום דתי? תסתכלו על ירושלים, למשל. בירושלים, כאשר מדברים פוליטיקה, אז זה ברור: יש גבולות 67', וצריך לחלק את ירושלים. בעמדה הזאת מצדד כל העולם. זו עמדה לא נוחה לממשלה הזאת, לכן רוצים עמדה אחרת, העמדה הדתית. אומרים: היו פה אברהם אבינו, יעקב, יצחק, השבטים, ירמיהו, ישעיהו. אז הכי קל להעביר את הסכסוך ממקום פוליטי למקום דתי, כי זו עמדה יותר נוחה. אבל האמת שלא רק זה. נתניהו לא רוצה לפתור את הסכסוך, הוא רוצה לנהל את הסכסוך. הוא מבין, כאשר הסכסוך הוא סכסוך דתי אז אי-אפשר לפתור את הסכסוך, אז צריך להעביר את הסכסוך ממקום פוליטי למקום דתי. וזה משתלב יפה עם מה שקורה בעולם, "התנגשות הציוויליזציות", סמואל הנטינגטון, העולם מול המוסלמים. אז זה משתלב יפה. וגם עכשיו, מה קורה בעולם הערבי? מלחמת אחים עקובה מדם גם היא נתפסת כמלחמה בין עדות, למרות שכולם יודעים שזה לא נכון כלל וכלל, שיש אויבים של הערבים כולם ושל האנושות כולה, כמו "דאעש" למשל, שרוצחת גם במוסלמים, גם בנוצרים, בכולם. אבל זה הכי נוח להעביר עכשיו את הסכסוך ממקום פוליטי למקום דתי ולהשתלב יפה עם התפיסה ה"דאעשיסטית" באזור. איך עושים את זה? בין היתר, בניסיון כל כך עלוב, כל כך מאוס וכל כך כושל להוציא את הנוצרים מהמעגל הפוליטי והתרבותי, ניסיון שבוודאי ייכשל. אבל אני רוצה לשאול: האם יש בכוונת מישהו להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, למשל, שכולם ירגישו שייכים, או שעוד קבוצה תרגיש שהיא ערבית בזכויות אבל יהודית בחובות? במדינת ישראל היהודית והדמוגרפית, הכל-כך דמוגרפית, קוראים כל קבוצה וקבוצה, איך להוציא אותה ואיך לעשות הפרד ומשול. ואני רוצה לשאול: אנחנו נאבקנו כל כך קשה למען זכויות בתי-הספר שאפשר לקרוא להם פרטיים, אפשר כנסייתיים, במקור, וגם נוצריים,

בוודאי, אז אנחנו נאבקנו, הם שבתו, ואנחנו מנסים לחלץ חלק קטן מהזכויות, ומקבלים הבטחה על-גבי הבטחה.

אנחנו קיבלנו החלטה להעביר 50 מיליון שקלים בשבוע הבא, ואנחנו ניאבק למען זה. וזה ממש שמץ מהזכויות של בתי-הספר הללו, שכל כך נתנו לכולנו: גם אדמה, גם בניינים, גם תשלומים מההורים. הם מהווים 4% מבתי-הספר הערביים בכלל, אבל משם יוצאים 30% מהסטודנטים באוניברסיטאות, 80% מהערבים בהיי-טק. ונושא אחר, כנסיית הלחם והדגים, למשל. אנחנו נאבקים. אדוני סגן שר האוצר יצחק כהן, ישבתי אתך פעמיים על כנסיית הלחם והדגים, ואתה הבטחת לי שיועברו משהו כמו מיליון שקלים מהתחלה. זה חלק קטן מהזכות. אז אנחנו רואים את האפליה גם ברוחב, גם בעומק בכל התחומים, ועוד באים בדבר שגם הוא לא שוויוני.

כי אם בכלל, מה זאת אומרת שכן אפשר לקרוא לסרבנות בכלל, אבל לסרבנות של נוצרים אי-אפשר לקרוא וזאת עבירה פלילית? לכן, זאת הצעת חוק תמוהה, הצעת חוק אפילו לא שפויה, ואנחנו בוודאי נתנגד לה.

תודה רבה לחבר הכנסת עודה. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מרחב מחיה לאסיר), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. גם על הצעה זאת, תשובה והצבעה במועד אחר. חבר הכנסת זחאלקה, אתה מציג את הצעתך? השר ארדן צריך להשיב. לא, הוא לא משיב לך הפעם. סוכם שתשובה והצבעה במועד אחר. לא, לא, לא, הוא, בתיאום עם השר. אדוני יתחיל לדבר עשר דקות, ואנחנו נדאג שהשר יבוא בינתיים. כבוד היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, התפיסה האתית והתפיסה המשפטית של כליאה כעונש הן שהכליאה עצמה היא העונש. זה לא נכון וזה לא מקובל וזה לא אתי וזאת פגיעה בזכויות אדם להעניש אדם בתוך הכלא. יש בנושא הזה החלטות של הרבה מבתי-המשפט בעולם, כולל בית-המשפט העליון בארץ, שקבע כי כליאה, as punishment, not for punishment, הכליאה כעונש, לא למען עונש, למען ענישה.

צריך לתת לאסיר, לאחר שהוא קיבל את העונש של הכליאה והגבלת החירות שלו, תנאים נאותים של חיים נורמליים, במיוחד כשמדובר בתקופות כליאה ארוכות. אין ספק שעונש הכליאה הוא עונש כבד מאוד, ואין אדם שמקל ראש בעונש של כליאה, גם אם התנאים בכלא הם כביכול טובים. יש אנשים שחושבים שצריך להחמיר את המצב בבתי-הסוהר, כי העונש, אני חושב שזאת תפיסה לא נכונה. היא לא הוכיחה את עצמה, דרך אגב, בשום מקום. לא הוכיחה את עצמה בשום מקום. גם בתי-כלא קשים מאוד, בתנאים תת-אנושיים, הרבה מהאסירים חוזרים ונכלאים עוד פעם, למרות ידיעתם, הם לקחו את הסיכון של כליאה למרות ידיעתם שהמצב בכלא הוא קשה. תנאים נאותים בבית-הכלא הם דבר נכון, כי הם מאפשרים את שיקום האסיר. אחד היסודות המקובלים בעולם זה מה שנקרא מרחב מחיה של אסיר. נושא הצעת החוק שלי הוא מרחב מחיה של אסיר. אני לקחתי את הסטנדרט הגבוה ביותר, של 6.5 מטר. יש סטנדרטים אחרים, אני יודע, של 4 מטר מרובע, כאשר השטח של מרחב המחיה מחושב על-פי השטח של התא כולל שירותים ומקלחת, ומחלקים את זה במספר המיטות, ומקבלים את מרחב המחיה. הנושא הזה עומד בבג"ץ. יש סיכוי סביר שבג"ץ כן יחליט על קביעת סטנדרט של מרחב מחיה, כי עד עכשיו במקרים רבים בית-המשפט העליון גילה אקטיביזם שיפוטי בנושא הכליאה. למשל, לאחר שנים רבות של מה שנקרא שינה על הרצפה, כי בתא אין מקומות על המיטות, היו שמים מזרן והאסירים היו ישנים על הרצפה, בית-המשפט העליון קבע חד-משמעית שאין לאפשר דבר כזה. והנה, לא נפלו השמים ביום אחד, לא קרה כלום, התופעה הזאת נעלמה. לפחות אין מצב שאסירים ישנים על הרצפה, למרות שעשרות שנים זה היה המצב. לתת לאסיר מרחב מחיה ותנאים אנושיים זה בוודאי עוזר. כלומר, שומרים על כבוד האדם, שוללים לו את חירותו, אם אני מצטט את החוק, שוללים את חירותו אבל צריך לשמור על כבודו. הכליאה היא מצב של שלילת חירות של אדם, ולא פגיעה בכבודו כאדם. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו עומד כאן, כי יש בו שני מרכיבים: מרכיב החירות, ששוללים, ומרכיב הכבוד, שאין שום הצדקה לפגוע בו במקרה הזה של

אנחנו, אם לדבר לעניין ותכל'ס, בעניין המלחמה בפשיעה, אני אגיד יותר מזה, המלחמה בפשיעה בחברה הערבית, אנחנו שומעים את ראש הממשלה אומר שזה נושא חשוב מאוד ובסדר העדיפויות. גם השר אומר ככה. כולם מדברים גבוה בנושא הזה. אז אני אומר: אם כן, צריך לעשות מאמץ ממוקד באותם מקומות שאפשר לקבל תוצאות. אם רוצים מאמץ דיפוזי של סיורי משטרה בשטח ורפורטים של תנועה, זה לא עושה הרבה. התרומה של זה מזערית. אבל אם לוקחים, כבוד השר, את אותה קבוצה של אנשים שיש היתכנות גבוהה מאוד שהם יבצעו פשעים, ויבצעו אפילו רצח, ויבצעו שוד, יבצעו אונס, יבצעו מעילות, יבצעו גנבות, הקבוצה הזאת היא בידיים של הממלכה. אנחנו רואים אותם, הם בבתי-סוהר. הערכה גסה שלי, 50% מהפשיעה באה משם. אז ריבונו של עולם, אתה, יש לך את הפושעים הפוטנציאליים בידיים שלך. טפל בהם. יש ביכולתך למנוע את הפשעים הבאים, לצמצם את התופעה בצורה דרסטית על-ידי טיפול נכון דווקא באסירים, בשיקום האסיר, שמתחיל בבית-הסוהר וצריך להמשיך אחרי בית-הסוהר, בהכשרה מקצועית למקצועות דרושים, בתיאום מראש עם מוסדות מחוץ לבתי-הסוהר שיקלטו אסירים. כאשר נעשה מאמץ נכון בנושא הזה יש תוצאות. אני מכיר מקומות, יש כל כך מעט מסגרות לשיקום האסיר ביישובים הערביים. אחד מהם בחיפה, עם הצלחה של 80%. לא חוזרים לכלא. מדובר, איך אומרים, בעבריינים כבדים, אנשים שישבו הרבה בבתי-סוהר והיו הרבה פעמים בבתי-סוהר. השיקום עזר. ההשקעה כדאית. כדאי מאוד, את אותו כסף, אם יש לך כסף, להשקיע בשיקום האסיר במקום בכליאתו. זה מתחיל בכך שאי-אפשר בלי שיהיו תנאים נאותים, תנאים של כבוד אנושי, לאסיר בכלא. מרחב מחיה הוא אחד מהם, הוא אבן יסוד, אבן פינה, אבל צריך גם את עניין השיקום. אם יהיה מאמץ רציני בנושא הזה, אני חושב, כבוד היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, שאפשר לצמצם את הפשיעה בצורה רצינית. אבל אני חושב שנושא כבוד האדם בכלא, מרחב מחיה נורמלי, עומד לעצמו בכל מקרה, בכל מצב, בלי קשר לשום דבר אחר. צריך לשמור על כבוד האדם כששוללים את חירותו.

אני אומר, בתיאום עם השר, הוא תכף יגיד, אני הופך את זה להצעה לסדר-היום, גם בגלל שהנושא הזה עומד בבג"ץ, ותקוותנו היא שבג"ץ יפסוק פסיקה לקביעת מרחב מחיה לאסיר.

אדוני השר מבקש להשיב על ההצעה לסדר-היום? השר לביטחון הפנים ישיב על ההצעה. עליזה, אותי. הממשלה איננה חייבת. היא רשאית להשיב על הצעה לסדר-היום. באופן עקרוני, הצעת החוק כבר לא רלוונטית, כיוון שסיכמנו שהיא תהפוך להצעה לסדר-היום. אז אני מודה לחבר הכנסת זחאלקה על העלאת הנושא הזה, כי בסך הכול הנושא הוא אכן חשוב בהיבטים החברתיים.

שירות בתי-הסוהר לא מקבל מספיק חשיפה ציבורית ותקשורתית, וגם עיסוק בנוגע לכך ששוהים בו, לצערנו, עשרות-אלפי אנשים, וזה לא משנה כרגע מה הרקע שהוביל והביא אותם למצב הזה שהם נמצאים מאחורי סורג ובריח. זאת בעצם הזדמנות של המדינה גם להביא לכך שכאשר הם יצאו מבית-הכלא הם ישתקמו ולא יחזרו לעבור על החוק,

משפחתם תסבול פחות ממה שהיא סבלה עד היום שבו הם הגיעו לבית-הכלא.

בהקשר הזה, יש הרבה מרכיבים שהם חשובים בתקופת השהייה. כמובן, אנחנו מחויבים גם בכבוד האדם, חירותו פחות חשובה פה, מה לעשות, אבל כבוד האדם. אתה אומר את זה בגאווה. בכלל לא. פשוט אדם שנמצא בכלא, מראש נשללה חירותו, על-פי פסק-דין של בית-משפט, אבל כבודו כאדם עדיין צריך להישמר. לכן, תנאי המחיה שלו בין שזה גודל התא, בין שזה הרכב המזון שלו ובין שזה סוג הפעילות שמאפשרים לו שם, הם כאלה שהוא צריך להיות במקום שמאזן את הענישה שהוא סופג לפי החלטת בית-המשפט ואת הרצון לא רק לשמור על כבודו כאדם אלא גם להגדיל את הסיכוי שכאשר הוא יצא מבית-הכלא הוא לא יחזור לפשוע, אלא להפך, הוא יחזור וישתלב בחברה. בהקשר הזה אני שוחחתי עם חבר הכנסת זחאלקה, ואני חושב שהוא נתן לי גם כמה כיוונים נכונים להשקעה, שכבר היום מתבצעת, צריך לומר, ויש גם תיקון 42 בכל נושא ההשקעה בחינוך ובשיקום,

חלק מהשיקולים שלי כשמיניתי את נציבת שירות בתי-הסוהר זה הרקע, המומחיות וההיכרות שלה עם התחומים הללו. אבל בקשר לחברה הערבית אני חושב שפה יש לנו אפילו מחויבות גדולה יותר להשקיע, למשל בהכשרות מקצועיות ובעוד אי-אלו תחומים שיגדילו את הסיכוי שאותו מספר,

של רצידיביזם,

מספר ממוצע לכלל האסירים בכלא, אני אומר את זה מהזיכרון, דומני שארבעה מכל עשרה אסירים גם חוזרים לכלא בתוך כמה זמן, וזה מספר עצוב מאוד שאנחנו חייבים לשפר אותו. אז בהקשר הזה אני מברך על העלאת הנושא, ואנחנו נמשיך את הדיון בו באופן מעמיק בוועדת הפנים והגנת הסביבה, אם הכנסת תחליט להעביר אותו לשם. אנחנו נצביע כעת על הצעתו של השר להעביר את הדיון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת זחאלקה לוועדת הפנים של הכנסת.

ההצעה להפוך את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מרחב מחיה לאסיר),

להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 30 תומכים, אין

הצעת חוק הדואר (תיקון,

של חבר הכנסת איתן ברושי וקבוצת חברי הכנסת. בהצעת החוק הוצע לתקן את סעיף 53 לחוק הדואר ולקבוע במסגרתו חובה על בעל רישיון למסור דבר דואר לנמען בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הכנסת דבר הדואר לתיבת הדואר או ממועד סיום בדיקת דבר הדואר במכס. חבר הכנסת ברושי הציע לקבוע שבעל הרישיון הכללי יאפשר לשולח של דבר דואר או לנמען להגיש תלונה בנוגע לאיחור במסירת דבר הדואר באתר האינטרנט שלו, ויברר את התלונה שהוגשה,

בתוך ארבעה ימי עבודה מיום הגשתה. במקרה שבעל הרישיון מצא שהתלונה מוצדקת, הוא יפצה את המתלונן בסכום השווה לפי-ארבעה מהמחיר שבעל הרישיון גובה עבור שליחת דבר הדואר האמור, וישלח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור.

מוצע לתקן את סעיף 78 לחוק הדואר ולקבוע כי הגבלת האחריות לאיחורים וטעויות הקבועה בו לא תחול במקרה של אחריות לעניין מתן פיצוי בגין תלונה שהוגשה לפי סעיף 53 לחוק בנוסחו המוצע. הממשלה מבקשת, חבר הכנסת ברושי, להתנגד להצעת החוק מן הטעמים האלה: טיב השירות של משלוח דבר דואר בארץ על-ידי חברת "דואר ישראל" מוסדר כיום ברישיונה הכללי. לעניין דבר דואר רגיל נקבעה חובה על חברת הדואר למסור את דבר הדואר תוך שבעה ימי עבודה לכל היותר. אי-עמידה של חברת הדואר בתנאי רישיונה לעניין זה מהווה עילה להטלת עיצום כספי נגדה, בהתאם להוראות סעיף 109ב לחוק הדואר, אחריותה של חברת הדואר לנזק שנגרם בשל איחור במסירת דבר דואר או במסירה מוטעית של דבר דואר מוגבלת בהתאם לסעיף 78 לחוק, והסמכות לצמצם הגבלת אחריות זו נתונה בידי שר התקשורת לפי סעיף 78א לחוק הדואר, לפי סעיף 80 לחוק הדואר, מי שזכאי לתבוע פיצויים לפי סעיף 77 הוא השולח, והוא רשאי להעביר את זכותו לאחר. שולח הדואר הוא שקובע את סוג השירות, משלם בעדו, חבר הכנסת ברושי, ובהתאם לזה, גם זכאי לפיצוי, נוסף על כל האמור, ייתכן כי המשמעות של הצעת החוק היא הגדלה של עלויות השירות האוניברסלי, שיכולה להוביל לעלייה בתשלום עבור שירותי הדואר, דבר שבוודאי אינך רוצה בו, שאתה והמציעים אינכם רוצים בו. בשל האמור, ועדת שרים לחקיקה התנגדה להצעת החוק הזאת, ואנחנו, אדוני היושב-ראש, נבקש שמליאת הכנסת גם היא תתנגד להצעת החוק. אני שאלתי את חבר הכנסת ברושי אם הוא מעוניין להפוך את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום, כפי שעשה קודם חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת ברושי, אתה עומד על דעתך להצביע? אז אוקיי. ובכן, אדוני היושב-ראש, תתקיים הצבעה. אבל לפני קיום ההצבעה, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאי-אפשר, אי-אפשר שלא להתייחס לידיעה שהגיעה אתמול בערב מארצות-הברית של אמריקה, שכינסה בעצם את מסקנות ועדת הבדיקה, חברת הכנסת גלאון, מסקנות ועדת בדיקה של הסנאט האמריקני שהורכבה מיושבי הבית שם, הדמוקרטים והרפובליקנים כאחד. אדוני היושב-ראש, לפני שנה וחצי בדיוק כינסנו, חברי ואני מהליכוד, מסיבת עיתונאים ב"בית סוקולוב": בתל-אביב, ושם חשפנו שישנה התערבות של גורמים בין-לאומיים בהזרמה של כספי עתק לטובת הקמפיין של מפלגת העבודה. אנחנו אמרנו במפורש שמדובר על שתי עמותות, V15 ו-One Voice, שתמכו בקמפיין של מפלגת העבודה. העיתונות, כהרגלה, לגלגה. פוליטיקאים של מפלגת העבודה נשלחו לאולפני הרדיו והטלוויזיה לזלזל ולהאשים את הליכוד בהפצת האמת הזאת כספין בחירות. ובכן, אדוני היושב-ראש, לא ספין ולא נעליים, אמת ברורה שנתמכת בדוח של הסנאט האמריקני, שחברו בו דמוקרטים ורפובליקנים כאחד.

אדוני היושב-ראש, שבקמפיין הבחירות של שנת 2015 ניסתה העבודה לעשות את מה שעשתה כבר 16 שנה קודם לכן, בבחירות 1999, חברת הכנסת גלאון, וכפי שאמר מבקר המדינה השופט גולדברג, לקנות שלטון בכסף. אדוני השר, יש לך עוד דקה.

אני מעלה לסדר-יומה של הכנסת את הדבר החשוב ביותר שעלה פה מאז תחילת הדיון הזה.

לך יש גבול, מה לעשות. זוהי עוד הוכחה, זוהי עוד הוכחה,

אני לא רוצה להוציא אותך פעם שנייה היום. חבר הכנסת חסון,

אתה השתתפת הרי באותה האשמה גורפת וצודקת בקמפיין 1999 של הליכוד נגד מפלגת העבודה ונגד המיועד אז למזכיר הממשלה. תפסיק כבר להסית נגד מפלגת העבודה. אין לך דבר יותר טוב לעשות? וגם חברת הכנסת לבני.

חברת הכנסת לבני אומרת שאני צודק על 1999. זה כבר חצי דרך.

שעבר פה לפני יממה וחצי, הוא חוק אנטי-דמוקרטי. משפט סיכום, באמת, בבקשה, אדוני השר אקוניס. ומשפט הסיכום הוא שמה שאנטי-דמוקרטי הוא התערבות של מדינות זרות בקמפיינים בתוך מדינת ישראל. זהו הדבר האנטי-דמוקרטי ביותר שאפשר להעלות על הדעת. תודה רבה.

אני מבקש להתנגד להצעתו של חבר הכנסת ברושי. חבר הכנסת ברושי מבקש להגיב?

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הדואר (תיקון, תקופה מרבית למשלוח דבר דואר), התשע"ו 2016. מי בעד ומי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הדואר (תיקון, תקופה מרבית למשלוח דבר דואר), התשע"ו 2016, נתקבלה. 32 תומכים, 45 מתנגדים. הצעת החוק נפלה. חבר הכנסת חיים ילין מבקש לפרוטוקול להוסיף את תמיכתו. השרה סופה לנדבר, את התנגדותה. חבר הכנסת מיקי זוהר גם מבקש,

אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון, התאמת כמויות תחליף חלב-אם לתינוקות), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יחיאל חיליק בר וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת חיליק בר יציג את הצעתו במשך עד עשר דקות תמימות אשר עומדות לרשותך, אדוני, מעכשיו.

חברותי וחברי חברי הכנסת, שרים נכבדים, ידידי איציק משה, נשיא לשכת העסקים ישראל גאורגיה, שאני מארח כיו"ר אגודת הידידות,

חברות וחברים, בעיקר מהקואליציה, כי אתם כבר לא יכולים להפתיע אותי בכלום, אני שואל אתכם עד כמה הממשלה הזאת יכולה להיות אטומה ולא מתחשבת כשזה נוגע להצעות חוק חברתיות ובריאותיות, בעיקר, ואפילו כשזה נוגע לבריאותם של התינוקות שלנו. עד לאן תגיעו, חברותי יפעת שאשא ביטון וטלי פלוסקוב, שחתומות על ההצעה החשובה הזאת, לפחות אחת מכן,

בואו תגידו לי מה הצעתי בהצעת החוק שוועדת השרים הקומבינטורית לחקיקה פסלה לי ביום ראשון האחרון. הצעתי הצעת חוק שתחסוך בעלות המזון לתינוקות קודם כול, אבל זה לא הכי חשוב, מדובר בהצעה שהיא בשורה אמיתית, בשורה אמיתית להורים צעירים, וגם דואגת לכיס שלהם, של אותו מעמד ביניים, אותו יוקר מחיה שאתם לא מצליחים להוריד אותו בממשלה הכושלת הזאת. והכושלת הקודמת.

צודק ידידי יואל חסון. הוא לא צודק אבל בסדר.

שאתה מגדל ילד קטן, יואל, אתה יודע שאריזת חלב האם, תחליף חלב האם, מגיעה עם כפית מדידה כפולה של 60 מיליליטר, מה שגורם לבזבוז מזון, כי תינוקות בהתחלת חייהם צריכים רק 30 מיליליטר, אבל גם יכול, חלילה, לפגוע בבריאות שלהם, כי הם מקבלים יותר מזון ממה שהם צריכים. מה הציעה הצעת החוק הבאמת-נוראית שלי? תקשיב, איל, אתה לא מאמין. הצעתי שמדינת ישראל תחייב את החברות שמשווקות תחליף חלב-אם לשים סרגל מדידה על הכפית הקטנה הזו, יש לך ילדות קטנות, שאומרת איפה 30cc ואיפה 40cc ואיפה 50cc. באמת הצעה, יפעת, מהפכנית, בלתי אפשרית לביצוע, דבר מטורף. צריך להבין: העלויות פה לחברות המשווקות והמייצרות הן עלויות מזעריות. אבל מה הן עלויות מזעריות כמובן לעומת הבריאות של הילדים שלנו, שחלילה לא למדנו גם מ-? לא.

תכף אני אגיד לך גם איך הצעת החוק הזאת נולדה. תקשיבי רגע, יפעת. יש לציין שעל אריזות התמ"ל כתוב בפירוש, שימי לב: אי-הקפדה על כמות מדויקת של האבקה עלולה לגרום לנזק לתינוק, וככה כתוב גם בהוראות ההכנה. זאת אומרת, הם כותבים "אי-הקפדה עלולה לגרום לנזק לתינוק", אבל לא נותנים את היכולת למדוד את האבקה. כזאת איוולת לא ראיתי בחיים שלי.

זו איוולת של חברות פרטיות,

מה לי ולהן? אני מדבר על רגולציה של מדינה, אני מדבר על מה שאנחנו צריכים לחייב אותם לעשות בעלות של גרוש וחצי לאריזה. לכן אני הצעתי לשים על כל כף מדידה כמויות ומיליגרמים וסרגל שקובע כמה מוצר יש.

בואו ואני אתן לכם קצת נתונים שיפעת חברתי בטוח יודעת, כי היא באמת מתעסקת בזה,

אני מצדיע לך על זה. את מתעסקת בנושא הזה. אני מפרגן לך, אני לא תוקף,

יפעת, 8% מהנשים בישראל לא מניקות בכלל מרגע לידת התינוק, 20% מהאימהות בישראל מפסיקות להניק חודש לאחר הלידה, 60% מהנשים בישראל מפסיקות להניק קרוב לחצי שנה אחרי.

יותר ממחצית מהאימהות, יותר ממחצית מההורים בישראל, אחרי הלידה, תלויים בתחליף חלב אם. ידידי עודד פורר, גם אם הסטת את המבט, אני אדבר אליך. המשמעות היא נורא ברורה: תחליף חלב אם הוא מוצר בסיסי חובה.

אתה שמעודד אותנו ל"פרו ורבו ומלאו את הארץ" אנחנו ממלאים אותה, אבל לא יודעים לשמור על החיים של התינוקות שלנו. בתחום הזה של תחליף חלב אם זה מערב פרוע וג'ונגל אחד שאין כדוגמתו.

גם ללחם וגם לחלב, שהם מוצרי צריכה בסיסיים, יש פיקוח ויש גם תחליף, אבל על תחליף מזון לתינוקות, על תחליף חלב אם, אין פיקוח, מערב פרוע, ג'ונגל. ופה מדובר על החיים של הילדים שלנו, על הבריאות של התינוקות שלנו. ואני אומר: איך יכול להיות שעל מוצר צריכה בסיסי, הכי בסיסי, אין פיקוח? אנחנו הישראלים חברה מאוד משפחתית, אבל דווקא כשזה נוגע לבריאות של התינוקות שלנו פתאום הכול אפור ואפשר להיות, למה? כי יש איזה לחץ של חברות או של שוק או של הון. עכשיו, אני שואל אם אתם יודעים,

האם אתה יודע מה המוצר שהכי נגנב בסופרים ברחבי הארץ? הכי נגנב? זה זה, זה כל ה"מטרנות" ותחליפי חלב אם. תחליף חלב אם הוא המוצר הכי נגנב בסופרים בישראל. אתה יודע למה? כי הוא גם יקר מאוד. הצעת החוק שלי מוכיחה שלפעמים שליש או חצי מאותה קופסה נזרקת כי אתה דוחף לתינוק cc60 כשהוא יכול לאכול רק cc30,

ואם לא הוא אוכל את הכול, שאז יכול להיות לו חלילה נזק. אבל אם לא, אתה פשוט זורק חצי בקבוק או משתמש בכפול אבקה. מדובר בסכומים שיכולים להגיע למאות שקלים למשפחה לחודש. אז יש פה גם חיסכון בכסף, גם טיפול ביוקר המחיה, גם בריאות התינוקות שלנו, והממשלה, ועדת השרים לחקיקה: חיליק הציע, אנחנו ממשלה חברתית אטומה שלא אכפת לה, נעשה חישובי קואליציה אופוזיציה ונפסול את הצעת החוק, גם אם היא מדברת על משהו כזה קטן כמו סימון סרגל מדידה. איי, טלי, אני שמעתי את זה כל כך הרבה. אני מציעה לך, כי אני חתומה, טלי, שהיא חברת כנסת חברתית אמיתית, מציעה לי הצעה ששמעתי כבר לפחות על עשר הצעות חוק שלי. אני חתומה שנייה, אני רוצה לעשות את העבודה.

זו פעם ראשונה שאתה מעלה את זה. לדחות בשבועיים. השאלה היא אם את יכולה להבטיח לי שאנחנו נשיג הסכמה על הדבר הזה.

אני אעשה את הכול כדי שנקבל אותה. תן להם צ'אנס. אני אגיד אז עוד כמה מילים, ואני תכף אחשוב על זה. חיליק, אני חתום אתך, תקשיב לטלי.

אני לא נכנסתי, אני אמרתי שאני אחשוב על זה, לא אמרתי לא. פוליטי, זה לא חוק פוליטי. אה, בסדר, אני לא פוסל.

חיים, אתה יודע כמוני שאנחנו מורידים את זה, מביאים תשובה והצבעה במועד אחר,

המקום, קואליציה. אתם מציעים תשובה והצבעה במועד אחר? בסדר.

אז אני רוצה עוד להשלים ולהגיד לכם, כדי שיהיו לכם גם טיעונים. ההצעה הזאת, אני מקביל את המוצר הזה לתרופה. זו ממש תרופה. מדובר בהתפתחות של המוח של הילדים שלנו, חלילה בהאבסת יתר או חסר. גם אתם, ששר האוצר שלכם, ואני מאחל לו הצלחה, כי הצלחתו הצלחתנו, מדבר על הורדת יוקר המחיה, לחסוך מאות שקלים בחודש זה הורדת יוקר מחיה.

חברים, יהודה, אני שמח ששכנעתי אותך. אני יודע שלך אכפת מילדים. אני מקווה שגם לאחרים יהיה אכפת.

אגב, יהודה, הצעת החוק הזאת לא רק באה מהשטח, מהרבה אימהות שפנו אלי,

הגיעה משתיים מעוזרותי, שחזרו מחופשת לידה וברוך השם ילדו ילדים בריאים, שיהיו בריאים, ילד וילדה. כן, כן.

הן הוסיפו לדמוקרטיה את תמר ואת איתן-לו, איתן-לו. הן אלה שבנו יחד עם אימהות אחרות את הצעת החוק, כי הן ראו גם כמה חומר הולך לפח,

זה יקר, ואתם יודעים שעם כל הכבוד המשכורת של עוזר או עוזרת, יועצת פרלמנטרית, לא גדולה. והן אמרו לי את הדבר הכי פשוט: חיליק, בוא ונעשה עם זה משהו. בואו נחייב אותם לשים סרגל מדידה, כדי שתמר תקבל את מה שמגיע לה ואיתן, איתן-לו, יקבל מה שמגיע לו, וכדי שלא נזרוק אוכל לפח,

זריקת אוכל היא גם עבירה, נכון, יהודה? אז אני מקווה שכן, שאלה, יש לה עלות? תשמע, בוא ואגיד לך: א. שוב, אתה מכיר, יש לך ילדים, אני יודע, נכון. אתה מכיר את הכפית הזאת, הכחולה?

אני מציע שהחברה תסמן עליה סרגל מדידה, שלושה פסים. אם יש עלות לדבר הזה, היא זניחה. ואתה יודע מה? גם אם היא לא זניחה, זה ממש לא מעניין אותי,

רוצה לחסוך כסף לצרכן ולא לחברת "מטרנה" או אני לא יודע למי,

מדובר פה בבריאות של הילדים שלך, יקירי. להוזיל, תגיד לי עכשיו אתה כמה יעלה לאותו יצרן להגיד לאותה חברה שמייצרת: שימו על זה ארבעה פסים ו-cc30.

בחייאת, אמיר. זו עלות זניחה.

דיברנו עם משרד הבריאות,

אולי זה לא אפשרי ואולי זה זה, הצענו אפילו לשים שתי כפיות: כפית של cc60 וכפית של cc30.

נשים עוד כפית. כמה תעלה להם? הרי הם מרוויחים 300%. בחייאת, גרוש וחצי, אמיר. לכן העלות פה היא לא העניין. העניין הוא רצון. אני מסכים לבקשת הממשלה, גברתי, לתשובה והצבעה במועד אחר. שבועיים, את יודעת מה, יפעת? שלושה, עד סוף, אין בעיה. אני מבקש גם מיהודה, שמעודד ילודה, וגם מכם ומכן, שתעזרו לי, חבר הכנסת חיליק בר, תודה. מול ועדת השרים לשנות את ההחלטה ולקבל את ההצעה הזאת, שהיא הצעה טובה וחשובה ובריאה ובשורה להורים צעירים, ובעיקר, תשמרו על דור העתיד שלנו.

גברתי, אני מקבל את הצעת הממשלה. תודה רבה. אדוני סגן שר האוצר, אתה מסכים שתשובה והצבעה במועד אחר? באהבה.

אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר.

אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת תמר זנדברג. גברתי מנמקת את הצעתה. שר החקלאות כאן. עשר דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת נוגעת לאחת הפרקטיקות האכזריות והקשות ביותר כלפי בעלי-החיים, והיא נקראת המשלוחים החיים. המשלוחים החיים, לא כשמם הם. המשלוחים החיים הם למעשה שם מכובס למשלוחי מוות והתעללות, שבמסגרתם עשרות-אלפי בעלי-חיים עושים את דרכם באונייה צפופה, במשך שלושה שבועות, במקרה של אוסטרליה, או כשבוע וקצת יותר במקרה של אירופה, מארצות רחוקות לישראל, בתנאים באמת מהקשים ביותר, שגם מי שנחשף לכל התחקירים בכל המשחטות על כל העוולות שנעשות כלפי בעלי-החיים, קשה לו לדמיין דבר מן הסוג הזה. אנחנו מדברים על בין 50,000 ל-70,000 עגלים וטלאים שנמצאים בסירה, באונייה אחת רעועה, בקומות, דחוסים בשטח מחיה של פחות מחצי מטר מרובע לכל אחד מהם. רבים מהם מתים במהלך המסע, ואז הם פשוט נגרסים ומושלכים לים, מה שגורם לכרישים לחוג סביב האנייה הזאת. אלה שחולים, שופכים עליהם סיד ומשאירים אותם בקצה האונייה על מנת שלא ידביקו את השאר, אבל הם עצמם נותרים מודבקים ולא יודעים את נפשם. בעלי-החיים האלה מבוססים בשתן וצואה במשך כל המסע, חולים, עם דלקות, וכל זה רק כדי להגיע בסופו של דבר אל חופי נמל אילת, להיפרק מהאנייה בשיטות אכזריות ואלימות בפני עצמן, עם שוקרים חשמליים, מובלים במעברים צרים, מבוהלים וכאמור חולים, אלה מהם ששרדו את המסע הזה, רק כדי להיות מובלים משם לשחיטה. הזה, רק כדי להיות מובלים משם לשחיטה.

אני חושבת שקשה לתאר את האכזריות הקשה שבעלי-החיים עוברים במסעות האלה שמכונים המשלוחים החיים. אני לא חושבת שיש משהו בעולם שיצדיק את זה. גם אלה מבינינו שאוכלים בשר ואוכלים מזון מהחי, יש איזה איזון מינימלי בין הזכויות והרווחה של בעלי-החיים כל עוד הם בחיים לבין מה שאנחנו כבני-אדם, לפני שאנחנו צרכנים, לפני שאנחנו אוכלים, קודם כול אנחנו בני-אדם, מה שאנחנו מסוגלים לסבול ולהשלים אתו. ולכן, אני לא חושבת שיש איזשהו נימוק, יהא זה יוקר מחיה או נימוק אחר, שיכול להצדיק את הדבר הזה, מה גם, הזה, רק כדי להיות מובלים משם לשחיטה. באמת, אני חושבת שקשה לתאר את האכזריות הקשה שבעלי-החיים עוברים במסעות האלה שמכונים המשלוחים החיים. אני לא חושבת

גם אלה מבינינו שאוכלים בשר ואוכלים מזון מהחי, יש איזה איזון מינימלי בין הזכויות והרווחה

על האכזריות הקשה במשלוחים החיים מעמיד את משרד החקלאות, וכאן אני פונה אל השר, לסיום דברי, מעמיד את משרד החקלאות באתגר. והאתגר הזה הוא גם הסיבה שאני הסכמתי, ואני עכשיו אומרת לפרוטוקול, בהסכמה עם השר, אני הסכמתי להמיר את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום שתעבור לוועדת הכלכלה. ובוועדת הכלכלה אנחנו נצפה מהשר, אדוני השר, בהסכמה בינינו אני הסכמתי להפוך את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום ולהוריד אותה לוועדת הכלכלה, ובוועדת הכלכלה אנחנו נצפה ממך לבוא עם תוכנית פעולה, לא רק מבחינת האמצעים, שמייד אתה תפרט אותם, אלא גם מבחינת היעדים. הזה, רק כדי להיות מובלים משם לשחיטה.

שבעלי-החיים עוברים במסעות האלה שמכונים המשלוחים החיים. אני לא חושבת שיש משהו בעולם שיצדיק את זה. גם אלה מבינינו שאוכלים בשר ואוכלים מזון מהחי, יש איזה איזון מינימלי בין הזכויות והרווחה של בעלי-החיים כל עוד

לפני שאנחנו צרכנים, לפני שאנחנו אוכלים, קודם כול

בני-אדם, מה שאנחנו מסוגלים לסבול ולהשלים אתו. ולכן,

מה גם, איציק שמולי (המחנה הציוני):

נצביע על כך. יש דיון בוועדה בעניין בעקבות הצעה לסדר-היום מלפני שבוע,

אני מאמינה שזה יהיה המשך הדיון, לשלב. להצטרף להצעת, כן.

תודה. ברשות היושבת-ראש, חברת

אסביר במילה, למי שלא מכיר.

ויש בשר מצונן, שזה בשר שמובילים אותו במשך זמן קצר יחסית, של ימים, והוא בקירור של 2 מעלות, 4 מעלות וכו' תלוי. ביקשנו משר הבריאות להאריך את תוקף חיי המדף של הבשר לקרוב ל-90 יום, מה שקיים בארצות אחרות בעולם ולא מהווה סכנה בריאותית, ועל-ידי כך נוכל להביא מארגנטינה, מאזור דרום-אמריקה, בשר ברמה של בשר מצונן. היתרון הגדול הוא שבדרום-אמריקה יש הרבה מאוד צוותי שוחטים, המערכת מכירה את העבודה שם, ואז זה ייכנס מהר מאוד, כי כדי לפתוח מדינה חדשה באירופה, נניח כמו ספרד וכן הלאה, כל דוגמה נכונה, לוקח לנו בין שמונה חודשים לשנה. תקנים של וטרינריה, הסכמות בין המדינות, חתימות, יועצים משפטיים, זה לוקח הרבה זמן, וחבל לנו על הזמן הזה. ולכן, אנחנו הולכים על שלושת האפיקים האלה במקביל. נוסף על כך, הייעוץ המשפטי אצלנו התבקש לפני כמה חודשים לבדוק את האפשרות לעשות תקנות שלנו, של מדינת ישראל, שאני אמור לחתום עליהן, כדי לשנות את מצב הובלת בעלי-החיים לארץ, ראשי בקר, צאן וכדומה. הדבר הזה מורכב בגלל היותה של מדינת ישראל חלק מאמנה בין-לאומית בעניין הזה. זה לא דבר שאנחנו עושים לעצמנו, כי הרי אנחנו יוצאים מאוסטרליה, לשם הדוגמה, ששם חלים החוקים שלהם, ואנחנו פורקים באשדוד או באילת, לא משנה, וזה החוקים שלנו, ויש פה אמנות בין-לאומיות שאנחנו מוכרחים להתחשב בהן ולראות. זה לא אומר שאי-אפשר לעשות כלום. גם ביקשתי,

אני אדייק בדרך. משגרירנו באו"ם דני דנון להיכנס לאמנה הבין-לאומית. האמנה הבין-לאומית נכתבה. הפה שאסר הוא יתיר והפוך. צריך לטפל גם ברמה הבין-לאומית, ויש לנו, אני חושב, מספיק מדינות שישתפו אתנו פעולה כדי שהעניין הזה ינוע. הוא לוקח זמן, אבל כשמתחילים יש סיכוי שהוא גם ייגמר. כרגע אני מבקש בזה לעצור לקראת הדיון שיהיה בוועדה, כפי שייקבע. אני מבין שכבר מתוכנן דיון אחד בוועדת הכלכלה, ולכן יש מקום, אפשר אולי לצרף את זה, אם כי בדרך כלל, צריך לומר, המקום שבו דנים בנושא צער בעלי-חיים הוא ועדת החינוך, אבל אני לא קובע, אני מכבד את הבקשה. אנחנו ביקשנו ועדת הכלכלה, והסיכום בינינו, אדוני השר, הוא שאתה בשבועיים האלה, זה בדיוק עוד שבועיים מהיום, תגיע עם יעד אחרי שתבדוק במשרד שאתם תוכלו לעמוד בו, אני אכבד את הוועדה, כפי שייקבע, ואני אכבד את הזמן. אני מבקש לתאם אותו כמובן אתי, שאני אוכל גם להגיע, לא רק לשלוח נציגים אחרים, הנושא מספיק חשוב בעיני, ואנחנו נעשה כל מאמץ לבוא עם דברים קונקרטיים, ספציפיים, שגם את וגם אחרים, יש פה, ברוך השם, עוד חברי כנסת, וגם הציבור יוכלו לעקוב. תהיה תוכנית ונגיד מה אנחנו מתכוונים לעשות ועד מתי ומי אחראי, ואני מקווה מאוד שבכוחות משותפים נוכל בהחלט לקדם את הנושא של צער בעלי-חיים בכל התחומים, אבל ודאי בתחום של הובלת בעלי-חיים לשחיטה בארץ. תודה רבה. וכפי שסיכמנו, זה הופך להצעה לסדר-היום.

תודה רבה לשר אורי אריאל. כאמור, יש הסכמה של שני הצדדים להפוך את זה להצעה לסדר-היום ולהעביר את זה לוועדת הכלכלה. אנחנו צריכים להצביע על כך, רבותי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להפוך את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ה 2015, ולהעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. 27 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון,

הופכת להיות הצעה לסדר-היום ועוברת לדיון בוועדת הכלכלה. רבותי, אנחנו עוברים, בעד. אני בעד. לפרוטוקול,

הכרזה למזכירת הכנסת.

הקודמת. אנחנו עוברים להצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת עפר שלח, קארין אלהרר ומיקי רוזנטל. ינמק חבר הכנסת עפר שלח. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות. יש לך עד עשר דקות, ואחר כך יש לנו הצעות שהוצמדו. כל אחד מהמציגים יקבל שלוש דקות להנמקה.

תודה, גברתי. ראשית, אני רוצה להציג את הצעת החוק. קיים במדינת ישראל חוק הנקרא חוק החולה הנוטה למות. החוק הזה אומר שאדם שמוגדר כחולה סופני, בחצי השנה האחרונה לחייו, גם בהינתן טיפול רפואי מיטבי, אדם כזה נכון להיום יכול לחתום על טופס שמורה שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים. התיקון שאני מציע, שמבוסס, הייתה הצעת חוק קודמת של חבר הכנסת חיים אורון,

אבל היא לקוחה מחוק שנחקק במדינת אורגון בארצות-הברית כבר לפני כמעט 20 שנה. החוק הזה אומר שאותו אדם, על-פי אותה הגדרה, שאותה איננו משנים, יוכל אותו אדם לפנות, ואחרי תהליך ארוך, מבוקר,

פסיכולוגי, יוכל האדם הזה לקבל היתר לכך שרופא יוכל לרשום לו סם מרדים במינון ממית, והרופא לא יישא באחריות פלילית למעשיו.

אין כאן סיוע להתאבדות, אין כאן, החולה עצמו, בדעה צלולה, הוא שיחליט אם לעשות מעשה. הצעת החוק הזאת נקראה באורגון, במדינת מוצאה, הצעת חוק מוות בכבוד, וזה בדיוק מה שהצעת החוק מכוונת אליה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לנתונים. כ-40,000 איש נפטרים במדינת ישראל בשנה, רבע מהם, אדוני שר הבריאות, ואני בטוח שאתה יודע את זה, נפטרים ממחלת הסרטן. זה אומר ש-10,000 איש בשנה, כמעט 30 חולים ביום, נפטרים ממחלה שבשלביה הסופיים היא לא רק מייסרת את החולה בייסורים איומים, היא לא רק מייסרת את משפחתו בייסורים איומים, היא גם מביאה אותם לסוגיית קץ החיים, כשהם מרגישים שמעט השליטה שיכולה להיות להם ניטלה מהם, שהם מרגישים, כפי שאומר השם של הצעת החוק, שכבודם ניטל מהם. לא פחות מזה, אדוני שר הבריאות, אני בטוח שאתה יודע ש-30 חולים ביום עומדים מול 30 רופאים ביום שמתבקשים על-ידי החולים האלה, אם לא באופן מפורש אז בעיניים ובייסורים, לסיים כבר את ייסוריהם. חלק גדול מהחולים האלה הם חולים שמרגישים שפרשת חייהם תמה. הם מרגישים שכל מה שמחכה להם זה סבל,

אובדן הכבוד, וכל מה שהם מבקשים ברגע הזה זה את שלוות הנפש, את מעט שלוות הנפש של השליטה. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אדוני שר הבריאות. באורגון החוק קיים כבר קרוב ל-20 שנה. מספר המשתמשים בו הוא בין כמה עשרות, בשנה שעברה היו 200, וזו הייתה שנה עם מספר גדול במיוחד, לא מספרים גדולים. הנתון המעניין הוא זה: לאורך כל שנות קיום החוק, 35% מהחולים שקיבלו מרשם כזה לא השתמשו בו. הספיקה להם הידיעה שהכבוד ניתן להם, הספיקה להם הידיעה שהשליטה ניתנה להם, הספיקה להם הידיעה שהם יוכלו לסיים את חייהם אם הם ירצו, וזו תהיה אך ורק החלטה שלהם, לא החלטה של מישהו אחר. זה הספיק להם. הם מתו בסופו של דבר מהמהלך הטבעי של מחלתם, או מהדברים שנעשים בבתי-החולים בכל העולם וגם במדינת ישראל מדי יום בתחום האפור.

שהם בתחום אחריותך, אדוני שר הבריאות, נדרשים מדי יום למעשה לעבור על החוק, למעשה, לעשות את זה בתחום האפור, לשאול את עצמם אם הם יישאו בזה באחריות פלילית, האם יהיה בן משפחה שיבוא וישאל אותם למה הם עשו מה שהם עשו, או לחלופין, לא לעשות את הדבר ולעמוד בייסוריו של החולה שהם טיפלו בו שנים, שהם אוהבים אותו ומכירים אותו ומייצגים בעיניו את מערכת הבריאות בתפארתה, ועכשיו הם לא נענים לבקשתו האחרונה, למרות שהיא מקובלת גם עליהם. לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית עומדת מאחורי החוק הזה, תומכת בו, גם בכנסת השמונה-עשרה, כשחבר הכנסת אורון הציע אותו, גם כשאני הצעתי אותו בכנסת התשע-עשרה, מפני שלשכת האתיקה הזאת יודעת טוב מאוד את הדילמות, את הקשיים, אפילו את הסכנה הפלילית שהחברים בה עומדים אל מול החוק מדי יום. לא מדובר פה על סיוע להתאבדות, לא מדובר פה על תעשיית מוות. החוק הזה נבחן,

את יודעת את זה היטב, על-ידי ועדה שאת הקמת. היו בה אנשים דתיים, היו בה רופאים, והאנשים האלה בחנו, אני הופעתי בפני הוועדה הזאת, הם בחנו את הצעת החוק הזאת והחליטו לתמוך בה מפני שהם הבינו שהיא עושה כבוד לחולה ולמשפחתו. ואני רוצה להגיד כמה דברים על המשפחות. מי שעבר את הדבר הזה בעצמו יודע שהחיים של משפחה אחרי שהיא מאבדת אדם אהוב מושפעים במידה רבה מהדרך שבה האדם הזה נפרד מהם, מהכבוד, מהתום, מהטוהר שבהם הם אמרו שלום לאדם האהוב עליהם, ומהתחושה שלהם שהם עשו בשבילו הכול. הדבר הזה, אדוני שר הבריאות, הדבר הזה ולא דבר אחר מביא למקרים הטרגיים שאנחנו פוגשים מדי פעם, של רצח והתאבדות על-ידי בני-זוג, שאינם מסוגלים, בגלל שחוק כזה איננו קיים, בגלל שתיקון כזה איננו קיים, אינם מסוגלים לספק לאדם האהוב עליהם את הפתרון שהוא או היא מאמינים בו, את הדרך שבה היא או הוא מאמינים שיש לסיים את חייהם, ומוצאים את הדרך הטרגית לעשות את זה בעצמם,

כמובן, אינם יכולים לחיות עם התוצאות. מדי פעם מקרים כאלה עולים, מדי פעם הם עולים לכותרות. אנחנו מסתכלים עליהם וממשיכים הלאה, ואנחנו לא מבינים שעל כל אדם שמבצע את זה יש עשרות, מאות ואלפים שהיו מבצעים את זה אם היה עומד להם הכוח, יש עשרות ומאות ואלפים שמתייסרים בייסורים האלה מדי יום, ויש בידנו לעזור להם ואנחנו איננו עושים את זה. אני רוצה למנות את המדינות שבהן יש חוקים שעוסקים בסיום החיים, בסיום החיים בכבוד. מדינות בארצות-הברית: אורגון, קליפורניה,

והמספר הזה גדל כמעט מדי שנה. לאחרונה קנדה הצטרפה לשווייץ,

לוקסמבורג, מדינות בעולם המערבי שעשו חקיקה דומה.

לסיום, אדוני שר הבריאות, לפני שאתה והקואליציה תפילו את התיקון הזה לחוק, כי הרי זה מה שתעשו, לספר מה קרה בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת אתה לא היית חבר ממשלה,

אני הרי שוחחתי אתך על העניין, ואני מכבד מאוד את השקפת עולמך בעניין הזה. החוק הזה עבר בוועדת השרים בכנסת הקודמת ברוב של עשרה מול שניים. אני רוצה לדבר על אחד מהשניים. האחד הזה איננו אתנו היום. זה השר אורי אורבך, זיכרונו לברכה. אורי אורבך היה אדם דתי והקפיד על תרי"ג מצוות. הוא ניהל אתי על זה שיחה ארוכה, עמוקה, הבין מאיפה החוק הזה בא, הבין את הבסיס הפילוסופי, המוסרי, גם האישי שלו, והסכים אתי אז שהוא כמובן יצביע נגד, אבל הוא יצביע נגד ויגיש ערר אך ורק לוועדת השרים, מתוך ידיעה, אורי אורבך היה אדם שהבין את המערכת הפוליטית, מתוך ידיעה שכך זה יעבור, בוועדת השרים שהייתה בממשלה הקודמת, מפני שהוא הבין עוד דבר, ואני לא רוצה לחשוב בכלל מה עבר לו בראש, כי בימים שאני דיברתי עם אורי הוא ידע על מחלתו את מה שאנחנו עוד לא ידענו, אבל הוא הבין עוד דבר: השיח הזה,

שר הבריאות, לא נוכל לברוח ממנו. השיח הזה מלווה אותנו מפני שהרפואה מתקדמת, מפני שתוחלת החיים מתארכת, מפני שהטכנולוגיה מתקדמת, מפני שפסיקות ומחשבות שהיו לפני מאות שנים, שאני מכבד אותן, ואני מכבד את האנשים שחיים על-פיהן, אבל זה צריך להיות דיאלוג. זה איננו יכול להיות מצב שבו צד שיש לו כוח אומר: כך יהיה ותו לא. כשהגשתי את הצעת החוק הזאת, חלק מתומכיה, שהיו אז משני צדי הבית, אז והיום, אמרו לי: למה אתה הולך רק על זה? הרי אדם שהוא לא בהכרה, שחי חיים כשהוא צמח ומשפחתו רוצה לסיים את חייו, גם על-פי החוק שלך היא לא תוכל לעשות את זה. אדם שאין לו יכולת לעשות את המעשה בעצמו לא יוכל לעשות את זה. אנחנו מדברים על הרוב המכריע. כמו שאמרתי, כשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה של החוק באורגון אנחנו רואים שהמספר קטן, מדי שנה. אמרתי: כי אני מאמין שבמדינה כמו מדינת ישראל, שיש בה הרבה אנשים דתיים, יהודים ומוסלמים, את הדבר הזה צריך לנהל מתוך שיח, את הדבר הזה צריך לנהל בזהירות. אי-אפשר להתקדם בדבר הזה לא בכפייה ולא בכוח ולא בצעדים גדולים מדי. אבל הצעת החוק הזאת, התיקון הזה, הוא בדיוק סוג הדבר שעליו אפשר לדבר, הוא בדיוק סוג הדבר שאם הייתם מסכימים להעביר אותו ולשים אותו בוועדה של הכנסת, היינו יכולים לנהל עליו דיון שהיה מקדם את החיים המשותפים במדינת ישראל ואת החיים המתקדמים במדינת ישראל באופן חסר תקדים. אבל אתם לזה לא מסוגלים. אתם תורידו את הצעת החוק הזאת ובזאת תגזרו על חולים ייסורים, ועל רופאים סכנה, ועל רופאים לעבור על הקוד האתי שהם מאמינים בו מדי יום ביומו, וזה מה שידיכם הולכות לעשות עוד מעט.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. כאמור, יש לנו עוד הצעה שהוצמדה, הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת זהבה גלאון, שלוש דקות, בבקשה, להציג את ההצעה שלך. גברתי היושבת-ראש, כשחזרתי לכנסת אחרי שחברי חבר הכנסת חיים אורון התפטר מהכנסת, אימצתי את יוזמת החקיקה שלו, כמו חבר הכנסת עפר שלח. לא תיארתי לעצמי כמה יוזמת החקיקה הזאת תהפוך לרלוונטית לגבי, לגבי באופן אישי. אני מדברת על אימא שלי, שנפטרה באותה שנה, ואני לא מאחלת לשונאים שלי לעבור את מה שאימא שלי עברה. אני לא חושבת שזה דבר שהוא בכלל מתקבל על הדעת שאני, כבתה של אימא שלי, נמצאת כל יום ליד מיטתה ומייחלת למותה. אני אומרת את זה, חברי חברי הכנסת, כי הייתי חסרת אונים מולה. אני מעולם לא סיפרתי את זה. הייתי חסרת אונים מולה. היא הייתה צלולה עד הרגע האחרון בבקשה שלה: תעזרי לי למות. ככה היא אמרה לנו, לי ולאחי. אחי בכלל לא יכול היה לעמוד בזה. ואמרתי: איך זה יכול להיות שאנחנו עומדים כל כך חסרי אונים מול האנשים היקרים לנו ביותר, האנשים הכי קרובים לנו, שבצורה צלולה ומודעת, מתוך הבנה, רוצים שנעזור להם למות? איך אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת? אני מכירה אנשים, אני מספרת לכם, שעזרו ליקיריהם למות. אני מכירה כאלה. זה לא חוקי, אצל חלק זה לא היה כאן בארץ ואצל חלק גם בארץ. למה אנחנו צריכים לתת לאנשים מתייסרים כאלה להתייסר עד הרגע האחרון? למה שלא נעזור להם לסיים את חייהם בכבוד? אנחנו מדברים על האפשרות לתת להם מרשם שיאפשר להם לסיים את חייהם בכבוד. אני נכשלתי, אדוני. לא הייתה לי אפשרות לעזור לאימא שלי, אני מכירה חברים שלי שלא הייתה להם אפשרות לעזור להורים שלהם. אני חושבת שהיום, עם כל ההתקדמות והניסיון בעולם, ואנחנו מבינים את כל ההשלכות של זה, ודיבר על זה בהרחבה חברי עפר שלח, אני לא רוצה להרחיב, אבל אני חושבת שאפשר למצוא את המינון הנכון כדי לאפשר לרופאים, באמצעות החקיקה בכנסת, לתת מרשם שאנשים יוכלו לסיים את חייהם בכבוד,

אני ממש מתנצלת לומר את זה, ולא בעליבות שבה אימא שלי סיימה את חייה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון.

יש לנו עוד הצעת חוק שהוצמדה: הצעת החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני, גם לך יש שלוש דקות להציג את הצעת החוק, ואז נבקש מהשר להשיב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה לך, עמיתי חברי הכנסת, אמרו כאן חבר הכנסת עפר שלח וחברת הכנסת זהבה גלאון דברים מאוד מרגשים, דברים באמת מהלב, שיוצאים מהלב וצריך היה שייכנסו אל הלב. לא בכל יום, גברתי היושבת-ראש, יש לנו כאן דיונים שנוגעים באופן ישיר כל כך בסבל ובכאב של בני-אדם, בסבל וכאב שהם מיותרים. גברתי היושבת-ראש, חשבתי להקריא כאן מכתבים שקיבלתי, של אנשים שפנו אלי. אני אקריא אולי קטע קצר מתוך מכתבה של גילי מצא, שסיפרה על אבא שלה, עורך-דין יהודה מצא, שהלך לעולמו בייסורים קשים. היא לא הצליחה לממש את צוואתו לעזור לו למות בכבוד,

אחד מאושיות עורכי-הדין בארץ, מומחה ממדרגה ראשונה לרשלנות רפואית ולנזיקין. הוא אמר וכתב בצורה מפורשת,

שהוא רוצה למות בכבוד. הוא גסס מול עיניה שבועות ארוכים והתענה במשך שנה תמימה,

בתו היחידה, לא יכלה להקל את עינויי הגוף והנפש שלו בלי להסתכן בלשבת בבית-סוהר. עמיתי חברי הכנסת, הדברים המרגשים שנאמרו כאן היו באמת, במקרה של חברת הכנסת גלאון, עדות אישית, וזו עדות באמת מצמררת וכואבת. אז מה שנותר לי, עמיתי חברי הכנסת, זה אולי להגיד כמה מילים על הצעת החוק הספציפית, כי הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מאוד מתונה, אדוני השר, חבר הכנסת ילין. חבר הכנסת ילין. הצעת החוק הזאת, שחברת הכנסת גלאון, לפניה אורון, חבר הכנסת שלח וגם אני, שמצטרף אליהם, מנסים לקדם היא הצעת חוק מאוד מתונה. בעולם יש מודלים שונים שמאפשרים לאנשים מוות בכבוד: יש המודלים שקיימים בהולנד,

בשווייץ ובשבדיה, ששם החוק מאפשר גם, למשל, מה שנקרא המתת חסד פעילה, שבה הרופא נותן בעצמו תרופה ממיתה לחולה הסופני. לא זו הצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזו הולכת בצורה מאוד מידתית, אמר את זה חבר הכנסת שלח. היא בסופו של דבר רק מאפשרת לחולה עצמו לבחור בעצמו ולעשות בעצמו את הצעד שהוא רוצה לעשות.

אדוני השר, אני אומר לך שלדעתי נכון וראוי לאפשר להצעת החוק הזאת לעבור בקריאה הטרומית. לדעתי, דווקא המודל הספציפי שמציעה הצעת החוק הזאת מאפשר לנו דיון גם עם אנשים שהשקפת עולמם הדתית מעוררת שאלות וספקות ביחס למודל הזה, כי לפחות לפי הדברים שאני שומע, יש גם בהלכה גישות שמתירות ומאפשרות את הפתרון הזה, שאיננו הפתרון מרחיק הלכת אלא הוא הפתרון המתון והאפשרי. ולכן הפנייה שלי אליכם, עמיתי חברי הקואליציה: אל תפילו את הצעת החוק האנושית הזאת רק בגלל שיקולים של משמעת קואליציונית.

משפט אחרון. אני בטוח, יחד עם עמיתי יוזמי הצעות החוק האחרות, שאנחנו רוצים לקדם את זה בהבנה ובהסכמה. הרי זה לא ילך בכוח, זה ברור גם לנו, אנחנו רוצים את ההבנה, אנחנו רוצים את ההידברות. בואו נעשה אותה בצורה מסודרת כאן בכנסת ונקדם את הפתרון שיעשה באמת פחות סבל בעולם שלנו. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כאמור, ישיב על שלוש ההצעות שהוצגו כעת שר הבריאות יעקב ליצמן. יש לי 30 דקות עכשיו?

אין לך הגבלה. עשר דקות? לכל הצעה. בגלל זה אתה משיב רק פעם אחת. טוב, אדוני השר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא אקרא את הנאום שהכינו לי, אני אדבר בעל-פה. אני גם לא אתעמת אתכם. הלך ברחוב מישהו שרופאים נתנו לו יומיים לחיות, ובא מישהו והרג אותו. האם יעמידו אותו לדין או לא? בא בן-אדם, הרופאים הקציבו לו יומיים לחיות,

הוא סופני. לא משנה, ברחוב הרגו אותו, רצחו אותו. האם זה רצח או לא? האם, על-פי החוק אפילו? זאת אומרת, בגלל שבן-אדם רוצה למות, מותר להרוג אותו? אני רוצה להבין: כל בן-אדם שרוצה למות, מותר להרוג אותו?

רבותי, בן-אדם שחי והלב שלו עובד, אם רוצחים אותו, רצח. עברית פשוטה: לא תרצח.

בן-אדם שחי, כל זמן שהוא נושם, כל זמן שהוא חי, זה רצח, לא יעזור לכם כלום. זה עברית, וזה החוק, לשמחתי, זה החוק. אתם רוצים כאן לעשות מדינה ליברלית, זאת לא הצעת החוק. אתה הרי לא תצביע בעד, הכול בסדר. תענה בבקשה על הצעת החוק ולא על משהו אחר. אני אענה. לא הספקתי לדבר, נדמה לי, 50 שניות. תנו לי. התחלתי במשל בסך הכול. עכשיו, מה אתם באים ואומרים? יש בן-אדם שלצערי שוכב, סופני. כמה אנשים אתה מכיר, עפר, שהיו בבית-חולים בלי הכרה כמה שבועות, חשבו שהוא הולך למות, ופתאום הוא קם? ולפי החוק שלכם, מותר להרוג אותו.

כן נכון. לפי החוק שלכם, הוא סופני, בלי הכרה, הוא כבר במוות מוחי, מותר להרוג אותו. לא קראת את החוק. זה מה, קראתי את החוק. לא קראת. קראתי את החוק. קראתי את החוק.

אתם רוצים שמישהו שהולך למות, שייתנו לו. והיא מבקשת, לא ייתנו

זה לא נכון. לא קראת את החוק. קראתי את החוק. אתה יודע מה? אוה, אין לי את זה כאן. זה לא נכון. כן נכון. קראתי את החוק. תגיד לי אתה מה החוק, אוקיי?

אולי אפשר להגיע, אגיד לך מה. יבחר האדם בדעה צלולה,

אחרי שעבר שתי בדיקות,

לרצוח אותו.

זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר. הוא צריך לקחת את התרופה בעצמו. לא הבנת את החוק. מותר להזריק לבן-אדם בלי הכרה.

לא, לא.

זה מה שאתם אומרים.

לשמוע שקרה גם נס. ולכן, אני לא חושב שיש רשות לאף אחד לעשות את זה. אגב, אני חייב להגיד לכם שהעמדה שאתם מביעים כאן, יש הרבה רופאים נגד זה. המון רופאים נגד זה. זה שאתה אומר לי: אורגון, ועוד שלוש מדינות בארצות-הברית מתוך 50, זה אומר שאין, שהמצב לא ככה בעולם. וזה שאתה מוצא לי את הולנד, ועוד איזו מדינה שם, לא יודע מי, קנדה אפילו,

זה אומר שבעולם זה לא ככה. טלי, ועם כל הכבוד, יש עוד שתי דקות, רבותי. אני מסתכלת על השעון. מגיע לי שכר פציעות כאן. כן, בגלל זה מגיע לך עוד שתי דקות. עוד שתי דקות אחרי שתי הדקות.

הוא התחיל ב-14:37, רבותי. הכול רשום כאן. אז תנו לו לסיים. אני שמח ששרת הבריאות הקודמת לא רוצה שאדבר. היא דופקת לי על השניות כשאני מדבר. אם החוק כל כך חשוב לה, היא הייתה עושה את זה אצלה בקדנציה קודמת. הנה, הגענו.

חיכינו מתי זה יגיע, השר ליצמן.

ולכן, רבותי, אני חושב שברגע שאמרתי את זה, אז אני יכול לרדת מהבמה, שכנעתי אתכם.

תודה רבה לשר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. חבר הכנסת עפר שלח, יש לך שלוש דקות נוספות. בבקשה, אדוני. אדוני שר הבריאות, נדמה לי שגם אתה לא תוכל להתווכח עם זה שכשדיברתי פה והצגתי את הצעת החוק, דיברתי לא רק אליך בכבוד אלא גם על אמונותיך בכבוד. אתה לא מכבד את תפקידך, אם אתה לא קראת את הצעת החוק הזאת, והתשובה שלך מראה שלא קראת אותה. לאיש אין בהצעת החוק הזאת אישור להיות זה שממית את החולה הנוטה למות. לאיש. כל מה שנאמר בה זה שרופא שירשום לו סם מרדים במינון ממית לא יישא באחריות פלילית על עצם רישום הסם. אסור לרופא להזריק לו את זה, אסור לבן משפחה קרוב לעזור לו בדבר הזה. האדם היחיד שיוכל לעשות את זה

ובבקשה. אדוני שר הבריאות, אני לא יודע, אנחנו לא מכירים עד כדי כך, אני לא יודע אם ראית פעם בעיניך את התהליך הזה קורה. אני לא יודע אם ראית פעם בעיניך אדם שלא רק שייסורי תופת מייסרים את גופו, אלא שארית הכבוד האנושי, כפי שהוא תופס אותה, ניטלת ממנו. אדם שראה את זה במו-עיניו, ואני שייך לרבים בבית הזה שזה קרה להם, ולרבים בציבור שזה קרה להם, לא היה מרשה לעצמו לדבר כמו שאתה דיברת, לא היה מרשה לעצמו לדחות את הצעת החוק הזאת בלי לקרוא אותה, ואם קראת אותה אז לא הבנת אותה. וחבר קואליציה שיש לו מצפון לא יוכל, אחרי שהוא שמע שר בריאות עונה, וכל התשובה שלו היא אפילו לא על החוק שמונח לפניו, לא יוכל להצביע נגדה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. חברת הכנסת זהבה גלאון. עד שלוש דקות, גברתי, גם עבורך. תודה רבה. חברי חברי הכנסת, תמכתי בהצעת החוק החולה הנוטה למות עוד לפני שעמדתי בפני נסיבות אישיות כמו שתיארתי קודם וייחלתי שאימא שלי תוכל למות בכבוד ולא הייתה לי אפשרות לסייע לה. עלה השר ליצמן, אדוני השר, אני מבקשת שתקשיב לי, עלה השר ליצמן לדוכן, עלה השר ליצמן לדוכן ואמר את הדבר הבא: תארו לכם שמישהו היה ב-coma, ושוכב עכשיו כמה חודשים, ואתם רוצים להרוג אותו. אז כבר אמר עפר שלח: לא קראת את החוק,

אבל מכיוון שכבר הבאתי את אימא שלי, אז אביא גם את אבא שלי לדוכן.

חבר הכנסת ליצמן, חטף בדיוק לפני עשור שטף-דם מוחי. והגענו לבית-החולים, ומנהל בית-החולים אמר לי: חברת הכנסת גלאון, אני מציע שתתחילי לארגן הלוויה. הוא לא יצא מזה, זה יותר גרוע מאריק שרון, זה היה כמה חודשים אחרי שאריק שרון חטף אירוע מוחי. ולא כל כך ידענו אם זה נכון או לא נכון. ואבא שלי שכב חודש מחוסר הכרה, ועוד כמה חודשים. הוא לא ידע מה נעשה אתו. זה היה לפני עשור. וכמה חודשים אחרי שהוא קיבל שטף-דם מוחי, הוא אומנם נפגע בגופו, חזר לחיים, צלול. עד היום, כשהוא בן 90, טפו, טפו, טפו, הוא צלול ויודע מה נעשה אתו. ואבא שלי ביחד אתי היה עד לייסורים של אימא שלי, שרצתה שנגאל אותה מייסוריה, אדוני השר. וכשאתה עומד כאן על הדוכן, ואתה מדבר בבוטות כזאת על מי שמבקשים לסייע ליקיריהם לקבל מרשם כדי שהם יוכלו לסיים את חייהם בכבוד, אתה מזלזל בחברי הכנסת, כי לא קראת את ההצעות שלנו. אתה בא עם העמדה שלך מהבית, אתה מבזה אותנו, אבל בעיקר אתה מבזה את כל אלה שסובלים ייסורים בלתי נסבלים ואנחנו נותנים להם למות בכאב. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת דב חנין. גם לרשותך עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני. עמיתי חברי הקואליציה, לא כולכם הייתם כאן באולם כאשר נשמעו קודם, בסיבוב הראשון, דברים מאוד מרגשים של חברי הכנסת שלח וגלאון, ששילבו לא רק נימוקים אלא גם סיפורים אישיים. בהצבעה הזאת שלכם אתם מחליטים על סבל מיותר של בני-אדם. סבל מיותר של בני-אדם, סבל שאין לו שום הצדקה ושום סיבה. עמיתי חברי הכנסת, המודל שהחוק הזה מציע הוא מודל מתון, הוא מודל מידתי, הוא מודל שכבר נוסה. הוא קיים במדינת אורגון בארצות-הברית, והוא עובד. אנחנו יודעים להגיד איך הוא עובד. אנחנו גם יודעים להגיד איך הוא עובד מול האלטרנטיבה. הרי המציאות שקיימת היום היא מציאות איומה, שבה בהיעדר חוק ובהיעדר הסדר אנשים עושים לפעמים מעשים שהם מעשים בלתי חוקיים בכלל כדי לקצר סבל. אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים ולהגיד: הסבל הזה לא מעניין אותנו, רק מכיוון שיש החלטת ועדת שרים. הסבל הזה צריך לעניין אותנו, ויש לכל אחד ואחת מאתנו חובה לחשוב מה אנחנו עושים מול הסבל הזה, ואיך אנחנו מצמצמים אותו. איך אנחנו מצמצמים אותו. כן, אדוני סגן שר האוצר. איך מצמצמים סבל מיותר שקיים בעולם, זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום בהצבעה הזאת. התחת אלוקים אתה? תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין.

כאמור, רבותי, כעת אנחנו נגיע להצבעה. ההצבעה תהיה על כל חוק בנפרד. אני מבקשת מחברי הכנסת לחזור למקומכם. כעת אנחנו נצביע על הצעת החוק הראשונה.

הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת עפר שלח, קארין אלהרר ומיקי רוזנטל, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, נתקבלה. 30 חברי כנסת בעד, 45 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, לא התקבלה. כעת אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון,

רק בעמדה אחת הצבעת?

זאת אומרת,

למחוק מההצבעה ולהוסיף את, כן.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, להצבעה השנייה, להוסיף כבעד. חבר הכנסת איל בן ראובן, להוסיף כבעד. במקום איוב קרא. לא, אני הצבעתי בעמדה שלי.

עכשיו אנחנו עוברים להצבעה של החוק השלישי שהוצמד. כעת נצביע על הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, נתקבלה. בעד, 31, 45 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון, מוות במרשם רופא), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, לא אושרה. רבותי,

המצב: שני עובדים עולים על סולם כדי להוריד משהו מהמדף העליון במקום עבודתם. האחד הוא עובד שכיר והשני הוא עצמאי,

יש שם

והעצמאים הם האנשים שאנחנו רוצים לרומם ולקומם. הכול אנחנו רוצים, רק לא לשלם להם דמי פגיעה. ולכן, ידידי, חברי יענקל'ה פרי, אני רואה שאתה את דמי הפגיעה כבר קיבלת. קשה לך עם הצעת החוק הזאת. בכל מקרה, זו מהותה של הצעת החוק הזאת. מי שיצביע נגדה אומר למגזר שלם, למאות-אלפי עצמאים ובעלי עסקים קטנים: פשוט לא אכפת לנו מכם. אנחנו נבלבל את המוח מהיום ועד מחר כמה אתם חשובים, אבל כשזה מגיע ללתת לכם, לא זכות עודפת,

חברי חבר הכנסת פולקמן, שאתה בין ראשי הדוברים בעניין הזה, ואני יודע שגם מנסה לעשות בעניין הזה, לא זכויות יתר, אלא פשוט את מה שמגיע לכם, את מה שאתם משלמים לעובדים שלכם, את מה שאתם נושאים, את הנזק שאתם נושאים בו, את זה כמובן לא נעשה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. ועיקר לא אמרתי: לבקשתו של שר הרווחה, התשובה וההצבעה, בהסכמתי, יהיו במועד אחר.

תודה רבה. יש לנו הצעה שהוצמדה להצעת החוק הזאת, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. לחבר הכנסת דב חנין יש שלוש דקות להציג את ההצעה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, יש לא מעט עוולות בחיים שלנו שיש להן הסברים, ולפחות תירוצים, אבל במקרה הזה, עמיתי חברי הכנסת, אין לעוול הזה אפילו תירוץ. למה מבוטח שנפגע בעבודה ואינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה לא יקבל דמי פגיעה בגלל שהוא עצמאי, ומבוטח שהוא שכיר ואיננו מסוגל לעבוד יקבל דמי פגיעה? האם העצמאי לא משלם ביטוח לאומי? האם דמו של העצמאי אולי אדום פחות? האם הפגיעה אצל העצמאי כואבת פחות? אין לאפליה הזאת, לא רק שאין לה שום הסבר אלא אין לה אפילו שום תירוץ. חברי חבר הכנסת פולקמן, כשותף מרכזי ומוביל באמת של המערכה למען העסקים הקטנים, אנחנו פה חייבים באמת להתאחד, קואליציה ואופוזיציה, כדי לטפל בעוולות האלה. אין סיבה, אין שום הצדקה, ובמקרה הזה אין אפילו גם שום תירוץ. לכן, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת שלח, אנחנו חייבים להסכים בינינו שאנחנו עושים מאמץ מרוכז כדי להעביר את החקיקה הזאת. זה באמת לא עניין של קואליציה אופוזיציה, זה אפילו לא עניין של איזשהו ויכוח בין השקפות עולם שונות.

במקרה הזה, הרי גם הקואליציה אומרת שהיא רוצה לקדם עסקים קטנים ורוצה להגן על העסקים הקטנים כאשר הם נפגעים או כאשר הם צריכים לקבל סיוע כזה או אחר. המערכת של הביטוח הלאומי כפי שהיא קיימת היום מייצרת פתרון שהוא פתרון מפלה ופתרון שהוא בלתי צודק. אני רוצה לומר לכם שלפעמים הפגיעה הזאת בעצמאים קטנים, שהם לא מקבלים עליה שום פיצוי, היא פגיעה קטלנית. אותם 12 ימים שלא מקבלים עליהם שום פיצוי זה לפעמים אצל העצמאי הקטן מה שעושה את ההבדל בין התקיימות העסק וחדלונו. ואין שום סיבה שלא לתת לאותו אדם ששילם ביטוח לאומי, שעמד בכל מה שהוא צריך, את הסיוע הקטן, המועט הזה, שלפעמים מאפשר לו להמשיך ולהתקיים כעסק עצמאי. אני מקבל בברכה את הצעתו של שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ לנהל הידברות סביב החקיקה הזאת. אני מבחינתי מוכן להתגייס ולעשות את הכול כדי שההידברות הזאת תצליח, אבל אנחנו, עמיתי חברי הכנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, צריכים להתחייב בפני עצמנו,

שהדבר הזה חייב לבוא על פתרונו מהר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות להציג את ההצעה שלך. תודה, היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים, אני אדבר על הצעת החוק שלי, שאמורה לעגן את הזכות של העולים לרכוש את המיומנויות של השפה העברית, ובצורה כזאת להתקרב לעם ישראל, לחיים כאן בארץ, לרכוש את הכישורים הדרושים כדי לעבוד כמעט בכל עבודה שיש כאן, כדי ללמוד באוניברסיטה, כדי להתנהל מול גורמים ביורוקרטיים, כדי להרגיש שהם אזרחים מלאים והם שותפים לחיים שלנו כאן. אתחיל בציטוט: "דע לך שכל הקלקולים באים משימוש קלוקל במילים. המחשבה צריכה מילים בשביל לצאת לעולם, למרות שהשפה והמילים נתפסות כאוויר לנשימה. כל המפעל העצום של האדם יוצא ממילים וחוזר למילים. הכול תלוי במי שעושה ואיזה שימוש במילים". המילים האלה שייכות למשורר האהוב עלי, מאיר אריאל, זיכרונו לברכה, ובמילים האלה,

הוא התכוון לומר שהמילים עצמן חשובות. כאשר אנחנו בוחרים את המילים, אנחנו יודעים איזה כוח יש להן. עכשיו, המילה פרלמנט באה מהמילה parler, לדבר. מה עושה אדם שהוא אילם בעל כורחו? מה עושה אדם שהגיע לארץ חדשה ושם, במקום שתהיה לו הזדמנות לרכוש את השפה, שהיא בעצם תכלית הכול, שהיא הקשר שלו לעולם, שכך הוא יצליח לרכוש את המיומנויות וכך הוא יצליח להתחבר לעולם התוכן של אותה מדינה שהוא הגיעה אליה, היא בעצם לא נותנת לו את האפשרות הזאת?

המצב הוא כזה שהמדינה מאפשרת לעולים החדשים הרבה זכויות, אבל מה לעשות, הזכויות האלה לא באמת תואמות את הצרכים שלהם. ככה, למשל, כל עולה חדש מקבל זכות ללמוד עברית באולפן במהלך שנה וחצי בהגיעו לארץ. אבל מה לעשות שהרבה מהעולים, כאשר הם מגיעים, נמצאים במצוקה כלכלית איומה, יש עליהם לחץ, לחץ משפחתי, להרוויח, לעבוד, וישר, בלי שהם עוברים דרך הנישה הקטנה של האולפן, הם יוצאים לעולם הגדול. הם עובדים בעבודות שחורות, לרוב, ואין אחד בעלייה שלנו שלא עבר את ההתנסות הזאת, הוא עצמו, ההורים שלו או החברים שלו. מגיעים, ותוך שבוע בן-אדם כבר מתחיל לעבוד, בין אם בעבודות ניקיון, בין אם במשק בית או בכל עבודה אחרת,

כל עבודה מכבדת את בעליה וכל עבודה מביאה את פרנסתה, ועל כך צריך לשבח אותם, ולא להפך. אבל מה קורה אחרי זה? עוברת תקופה, ואותו אדם, אותה אישה, שמאסו בעבודות האלה שהם עשו, חושבים שמגיע להם יותר. הם חושבים שהם צריכים למצות את הפוטנציאל העצום שיש בהם. ואז מה מתברר? כבר אין להם זכות לעשות את אותו קורס בעברית. כבר אין להם אפשרות לגשת לאולפן ולעבור שם את ההכשרה הבסיסית שדרושה להם להשתלבות במדינת ישראל. בהצעת החוק שלי אני בעצם מציעה להסדיר את העניין הזה בצורה כזאת על מנת שלכל עולֶה ולכל עולָ‏‎ה תהיה זכות לעבור פעם בחיים שלהם, מאז שהגיעו ארצה, את קורס העברית באולפנים. כמובן שהם יצטרכו לתאם את העניין עם הגורמים הרלוונטיים, בין אם במשרד הקליטה, ואנחנו הרי יודעים שהנוהל הפסול של חיבור עולים למשרד הקליטה, גם אחרי שהם כבר 20 ו-30 שנה בארץ, כמו שזה במקרה של העלייה האתיופית, עדיין קיים, או איזה משרד שיטפל בכך, העיקר שיטפל באותו עולֶה או אותה עולָה. על-פי הצעת החוק הזאת הם יוכלו להודיע על רצונם לעבור קורס עברית ויהיו זכאים לכך. אני רוצה לספר לכם,

שלאחרונה היה לנו בוועדת העלייה והקליטה דיון מאוד קשה ומאוד כואב, קיימנו אותו יחד עם חבר הכנסת ד"ר אברהם נגוסה, שיזמו קבוצה של עולים מאתיופיה שמתקשים לעבור טסט. הם לא ניגשים לטסט בנהיגה מכיוון שאין להם את הכישורים הדרושים להתמודד עם מבחני התיאוריה.

מגיעים אנשים שלפעמים שפת המקור שלהם, שפת האם שלהם, הם כבר לא כל כך שולטים בה, כי מה לעשות, הם נמצאים הרבה שנים בארץ. ויש כאלה שגם מעולם לא שלטו בשפה הכתובה כי הם הגיעו בגיל צעיר או שלא השתמשו בה בארץ מוצאם. כאשר הם הגיעו לכאן, כולם כאחד, אנחנו דיברנו וראיינו אותם אחד-אחד. הסתבר לנו שהאנשים האלה עבדו מאוד קשה, השתלבו מייד במערך העבודה, שילמו מסים, וכאשר מצאו את טיפת הזמן להפנות אותה ללימודי העברית, הסתבר שמה? הם כבר פספסו את הסיכוי שלהם. אין זה מן הצדק ואין זה בכלל מן ההיגיון שהמדינה אומרת: אנחנו פותחים את שערינו לרווחה לכל העולים שרוצים לקשור את גורלם במדינתנו ובעמנו, והם מגיעים לכאן אבל כאן הם לא מקבלים את התנאים המיטיבים אתם, כאלה שיאפשרו להם להתקדם ובאמת להגיע להישגים יפים, למענם, למען המשפחות שלהם ולמען מדינת ישראל,

אנחנו מדברים פה על פספוס אדיר של אנשים שכרגע, כאשר הם מסתכלים על מה היה יכול להיות להם אילו רק היו משתלטים על השפה,

כמו שגורס השיר, עברית שפה קשה. עברית זו לא שפה קלה, במיוחד אם באים מתרבות אחרת, במיוחד אם באים מאל"ף-בי"ת אחר. אז זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. וכאשר בא אותו עולה ואומר: בסדר גמור, אני עכשיו התפניתי לכך, יש לי את הפנאי לזה. חוויתי את קשיי הקליטה העצומים כאשר באתי ולא ידעתי איך לפתוח חשבון בנק, ולא ידעתי איך להתמודד עם הקשיים של הקליטה, ותאמינו לי, למרות שאני כבר 25 שנים בארץ, אני זוכרת כאילו זה היה אתמול כל יום של העלייה שלי וההתמודדות של המשפחה שלי ושל אימא שלי עם נהלים ביורוקרטיים, עם נהגים באוטובוס, עם מציאת מקומות עבודה. כאילו זה היה אתמול. עלייה זה לפעמים עניין של יום אחד או אפילו של כמה שעות: מגיעים במטוס וזהו זה,

אחרי זה הקליטה יכולה להימשך עשרות שנים. אז אם אנחנו מדברים על תהליך שהוא כל כך ארוך טווח, ולפעמים תהליך טראומטי ובעייתי, אנחנו מדברים על ניתוק, על מעבר למודוס אחר של חשיבה בכלל, של התמצאות בשטח, אז למה אנחנו לא מקילים על העולים את החיים שלהם ולא מאפשרים להם להתחבר לשפה שהיא גם שפת הקודש, היא השפה של התנ"ך, היא שפה שאנחנו כולנו מכירים ואוהבים? אני חושבת שעל מדינת ישראל לפעול ולפתוח את שערי העברית בהתאם לרוחו של בן-יהודה, לפתוח אותם לכולם. מי שכבר נמצא אתנו בארץ, ומי שלא זכה, ומי שיש לו את הרצון הזה עכשיו לשבת כמו תלמיד, למרות שאנשים כבר חצו את גילי ה-40 וה-50 ולפעמים אף יותר,

ולהגיד להם: רבותי, אתם מוזמנים כולכם. אתם מוזמנים כולכם ללמוד את השפה העברית, להעשיר את הידע שלכם, להתקדם באפשרויות שלכם ולהשתלב כמו שצריך בחברה הישראלית. הרי זו המטרה של כולנו, הרי זו מטרה של מדינת ישראל, שמזמינה את העולים לשעריה.

תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש, בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת סבטלובה הגישה הצעת חוק, והצעת החוק הזו נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ב-3 ביולי 2016. ועדת השרים החליטה לדחות את הצעת החוק.

אני.

אנחנו לא מאמינים, כאישה מאמינה את לא מאמינה?

ועדת השרים הזאת,

ועדת השרים הזאת היא ארגון חשאי שרוב השרים לא באים אליו,

זה ארגון שפועל במדינה מאז שהמדינה הוקמה. ומה שקורה שם זה שערורייה. זה פורום כזה שהמדינה הקימה אותו מייד כשהיא הוקמה.

וזה פועל תמיד כמו רובוט.

מה שאומרים לו הוא עושה. בדיוק. אף שיקול ענייני. זה לא משנה אם בן-גוריון היה ראש ממשלה או גולדה מאיר,

או יצחק רבין או מנחם בגין או יצחק שמיר או בנימין נתניהו. זה משהו שעובד תמיד.

ההצעה של חברת הכנסת סבטלובה מבקשת לקבוע כי לכל עולה, כל עולה, בכל עת, תהיה הזכות ללמוד את השפה העברית בהיקף של בין 500 לכ-1,300 שעות. על-פי הצעת החוק שלה, "עולה" מוגדר מי שעלה לישראל לאחר קום המדינה ולא למד באולפן. קודם כול, אני עם הידע שלי יודע שעולה מוכר במדינת ישראל לאורך שבע שנים. אם עולה מבקש לקבל דירה לאחר שבע שנים שהוא נמצא פה הוא לא זכאי לקבל, הוא לא מוכר יותר כעולה. אז אם בנושא המרכזי שהעולים אמורים להתמודד אתו, שזה נושא הדיור,

גברתי היושבת-ראש, אני צודק בעניין הזה?

הנושא המרכזי שהעולים צריכים להתמודד אתו זה העניין של הדיור, ולאחר שבע שנים מיום העלייה הוא לא מוגדר כעולה, או שהיא לא מוגדרת יותר כעולה, כך שאני לא מבין מדוע חברת הכנסת סבטלובה באה דווקא בנושא הזה לבקש להכיר בכל מי שעלה לארץ מאז שהוא עלה.

סבא של הסבא שלי,

אז למה דווקא מיום הקמת המדינה ייחשב לעולה? כל מי שבא מאיזשהו מקום בעולם, אם הוא עלה לפה, שיהיה זכאי. מתי יהיה הגבול שהוא נחשב לעולה ומתי לאזרח? על כל פנים, ברור לך שלהצעת חוק הזאת יש השלכות תקציביות רחבות היקף, שכן היא מרחיבה באופן משמעותי את פוטנציאל הלומדים הזכאים, וגם מגדילה באופן משמעותי את היקף שעות הלימוד באולפן. אני חייב לומר שהאוצר ביצע הערכה תקציבית בסיסית על-ידי המומחים אצלם, והיא התייחסה רק לגידול המוצע במספר שעות הלימוד מ-500 שעות ל-900, ולא לגידול במספר התלמידים. ההערכה התקציבית עמדה על כ-70 מיליון שקל בשנה. שימי לב, ההערכה של האוצר מתייחסת לשינוי מ-500 שעות ל-900. הצעת החוק שלך מדברת על הגדלה מ-500 ל-1,300, כמעט פי-שניים. וכאשר האוצר מדבר על הערכה של 70 מיליון שקל הוא מדבר על אלה שלומדים היום: אלה שלומדים היום, אם יעלו להם מ-500 ל-900 שעות, זאת עלות של 70 מיליון שקל. על-פי משרד האוצר, ההצעה הזו ביישום מלא, דהיינו, שמ-500 שעות יעלו ל-1,300 שעות, וההצעה הזאת תכלול את כל מי שעלה לארץ לאחר קום המדינה ולא למד באולפן, יכולה להגיע לעלות של מיליארד שקל. ופה אני מבקש להוסיף הערה שלי. אם בדרך כלל אני מתווכח עם האוצר על ההערכות שלהם לגבי העלויות שהם נותנים, ותמיד הם משתדלים להפריז, אני חושב שפה הם הלכו אתך לפנים משורת הדין. אני אומר שזה הרבה יותר ממיליארד שקל, הרבה הרבה יותר ממיליארד שקל. אבל גם מיליארד שקל זה המון. זה הרבה. ולא חשבתי לרדת,

מעבר לתוספת התקציבית הניכרת הנדרשת ליישום הצעת חוק זו, אסור לנו גם להתעלם מכך שיהיה צורך, בין היתר, בתוספת של תקני כוח-אדם ומורים. כי אם את מבקשת בהצעת החוק שלך, אני מבין שזאת הצעת חוק של קבוצה של חברי הכנסת, אם אתם מבקשים שזה יכלול את כל מי שעלה לישראל מאז קום המדינה, אנחנו יכולים למצוא שם גם אנשים שהם בני 80, ומורים לבני גיל 80, לדעתי העלות שלהם היא הרבה הרבה הרבה יותר יקרה מאשר מורים לגיל צעיר יותר. גם כאן אני לא בטוח שהאוצר לקח את ההערכה הנכונה. אז אם הוא מדבר על מיליארד שקל בגלל תוספת השעות ושזה כולל את כל העולים מאז, אם ניקח את ההערכה על העלות של תקני כוח-אדם ומורים לכל מי שיתווסף כתוצאה מהצעת החוק הזאת, המדינה יכולה לקחת את כל תקציב משרד החינוך אולי ולהעביר אותו רק לסעיף הזה.

עולים חדשים זכאים ללימודי אולפן בשנתיים הראשונות לאחר עלייתם ארצה, כי באופן טבעי, כאשר עולה או עולָה מגיעים לכאן לארץ, הדבר הראשון שהם צריכים לדעת, שהם רוצים לדעת, זה השפה, מובן שיש עוד דברים שהם צריכים מיידית, אבל הדבר הראשון שהם צריכים ללמוד זה את השפה. ולכן נותנים את זה רק בשנתיים הראשונות. היום העולים זכאים ללימודי אולפן בשנתיים הראשונות, ובמסגרת הזאת הם לומדים כחמישה חודשים בהיקף שבין 460 ל-500 שעות. היקף שעות זה נלמד באולפן ראשוני, ויש אפשרות ללמוד באולפן המשך בהיקף של 150 שעות נוספות. מי שמתמצא בוודאי מכיר ועוקב אחרי העבודה, ומשרד החינוך יודע שישנם דגמים שונים של אולפנים שנותנים מענה מותאם לאוכלוסיית העולים. פרוש, פרוש. תן לתת תשובה מלאה, מה אתך? תשובה מלאה. חשבתי שאני מחזיק אותך, נדמה לי שהיא כבר השתכנעה. לא השתכנעת, את עדיין חושבת שההצעה הזאת ראויה.

אז אני רוצה לומר לך שמה שאנחנו כן עושים זה נותנים מענה מותאם לאוכלוסיית העולים, והמתכונת הזאת היא באולפנים שונים לפי השונות של אוכלוסיית הלומדים, בהתייחס להיבטים כמו גיל, ארץ מוצא, רמת ידע בסיסית,

הנאה ופנאי ללימודים. לכן אני מציע לחברת הכנסת סבטלובה, שהביאה את הצעת החוק הזאת, לקבל את עמדת הממשלה ולהסיר את הצעת החוק. אם לא, נצביע, ומה שיוחלט זה מה שיעשו. תודה רבה לסגן שר החינוך מאיר פרוש. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, יש לך עוד שלוש דקות לשכנע את חברי הכנסת אחרת. כבוד השר,

אני מודה לך על התשובה המפורטת, ואני חייבת להכניס לשם כמה תיקונים דרושים, כי בהחלט לא כל המידע שנמסר תואם את המציאות ואת האמת. קודם כול, בנוגע לסטטוס של עולים, אז יש פרשנויות שונות לגבי הסטטוס של עולים, במקרים אחדים הזכאות למענקים כאלה ואחרים עומדת על עשר שנים, ויש מקרים שבהם זה עומד אפילו על 15 שנה ואף יותר. אז בוא נתחיל מזה. ואם הקשבת לנאום שלי אז בטח שמת לב שאמרתי שעלייה זה יום אחד אבל קליטה יכולה להימשך עשרות שנים, ואנחנו רואים עובדות בשטח למשל על כך שעולים ממשיכים לחיות במרכזי הקליטה הרבה מעבר לזמן שהוקצב להם. ערכתי סיורים במרכזים כאלה וגם דיברתי עם האנשים האלה, אם הם יודעים עברית או לא יודעים עברית, עד כמה בכלל הזמן הזה של שנה וחצי, זה לא שנתיים, מספיק להם על מנת להתפנות ללימודי העברית. אז אני יכולה להגיד לך דבר כזה, כבוד השר: פעם לימודי השפה העברית היו ערך במדינת ישראל, וחבל שזה לא כך היום. פעם אנחנו דיברנו על עבודה עברית,

פעם זה היה ערך, ערך מקודש. וחבל מאוד שדווקא היום ממשלת ישראל, במקום לעודד את לימודי העברית, במקום לקרב את האוכלוסיות שאינן קרובות,

הן מתקיימות בגטאות משל עצמן, הן מתקיימות מסביב לתקשורת סקטוריאלית, הן מתקיימות מסביב למנהיגים סקטוריאליים. לא כך צריך להיות העניין. אנחנו הרי מדברים על קיבוץ גלויות מבורך כאן, בארץ-ישראל, אנחנו הרי אומרים שאנשים התקבצו אחרי כל כך הרבה שנות גלות, וסוף-סוף אנחנו נמצאים כאן, בארץ הקודש. אז אנחנו גם צריכים לייצר, חוץ מאשר לשמר את הנפרד, את התרבות של כל אחד, ואני מאוד בעד זה ופועלת למען זה במסגרת השדולה שהקמתי למען שימור וטיפוח התרבות והמורשת של יהדות ארצות ערב והאסלאם, אני חייבת לומר לך שחייב להיות גם דבק של המשותף לכולנו. והדבק הזה לא יכול להיות דת, כי כולנו שייכים, יש דת יהודית, ויש גם דת מוסלמית, ויש גם דת נוצרית, ויש גם דת בהאית, גם בתוך היהדות יש לנו פילוגים, גם יש לנו אי-הסכמות בין ימין ושמאל. אז בואו נעשה את הערך המקודש הזה שוב מקודש. השפה העברית צריכה להיות ערך מקודש. במקום לעודד את השפה העברית אתם הרי אומרים להם: לא,

תעזבו אתכם, אין לנו כסף. אבל למה יש לכם כסף? לעידוד בנייה בהתנחלויות יש כסף, לכל מיני פינוקים לסקטורים כאלה ואחרים יש כסף, לבחורי ישיבות יש כסף, רק לעולים אין כסף. ואת זה אומרת אותה ממשלת ישראל שאומרת כל פעם, כשנואם בנימין נתניהו באירוע שהתקיים לכבוד מלאות 25 שנים לעלייה המבורכת מברית-המועצות, שאליו גם אני הגעתי, אז הוא אומר: אנחנו פה בשבילכם, אנחנו דואגים לכם. אז זאת עכשיו האחריות שלכם להפגין ולהראות שאתם באמת אחראים לאנשים האלה. העלויות שהזכרת עכשיו,

תרשה לי לא להסכים לזה. גם אנחנו עשינו

ומדובר בסכומים פחותים בהרבה מכל הסכומים שנקבת, לא 70 מיליון ולא 50 מיליון ולא מיליארד שקלים. באותה הזדמנות, תודה.

באותה הזדמנות היית יכול לזרוק מספרים של 10 מיליארד ו-18 מיליארד ומה שאתה רוצה, אבל זה לא תואם את האמת. מדובר במיליונים בודדים, שהם בוודאי יימצאו, כיוון שיש לנו עודף תקציבי. המצב שלנו עכשיו כל כך טוב, הרי ראש הממשלה של מדינת ישראל מספר לנו עד כמה טוב לנו,

אז שאלה אחרונה: אם כל כך טוב לנו, מדוע כל כך רע לנו?

תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים), התשע"ו 2016, נתקבלה. בעד, 30 חברי כנסת, 43 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים), התשע"ו 2016, לא עברה. לפרוטוקול, חברת הכנסת נאוה בוקר מתנגדת להצעת החוק.

אנחנו עוברים להצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ו 2016, של חברי הכנסת רוברט אילטוב ואראל מרגלית. ינמק את ההצעה חבר הכנסת רוברט אילטוב. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

שומעים את ההצעה, לכן אני מבקשת מכולם להירגע. טלפונים, בבקשה, מחוץ לאולם. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני רוצה להודות לוועדת השרים,

יושבת-ראש הוועדה איילת שקד, ולשרים אחרים שנלחמו על הצעת החוק, שאני אוכל להצטרף להצעה הממשלתית יחד עם שותפי אראל מרגלית, שמוביל אתי את הצעת החוק, על מנת שנוכל באמת לבוא ולהוסיף מדברינו ומיכולתנו כדי לשפר את הצעת החוק, שהיום מתקדמת, גם רועי פולקמן עושה לילות כימים כדי לקדם את הצעת החוק הזאת ונלחם עם כל גוף וגוף כדי לשפר את המצב של אותם האנשים, יזמים, עסקים, עסקים קטנים ובינוניים, שנותנים שירותים ומספקים שירותים למדינת ישראל, ולצערנו, מוסר התשלומים של המדינה כמעסיק היא המזמין הגדול ביותר של אותם שירותים, מוסר התשלומים של המדינה הוא פשוט מתחת לכל ביקורת. הצעת החוק הזאת, אני בעצם מקדם אותה עוד מהקדנציה הקודמת. מי שביקש ליזום את הצעת החוק זה ארגון "להב" לעסקים קטנים ובינוניים, שמוביל את הדבר הזה, ואני חושב שהדבר הזה פשוט מתבקש. אנחנו חייבים לגמור את הדבר הזה כמה שאפשר. בקדנציה הקודמת העברתי את הצעת החוק הזאת כהצעה טרומית, הכנו את הצעת החוק עם ועדת הכלכלה לקריאה ראשונה, ולצערנו באה מערכת הבחירות ונאלצנו לסיים את המשך קידום הצעת החוק. לצערנו, לא קיבלנו את ההסכמה של האופוזיציה להעביר את הצעת החוק כדי להמשיך בקדנציה הזאת, ובעצם אנחנו ממשיכים אחרי שנה מיותרת שאיבדנו והפסדנו, ופשוט לא הזרמנו את הכספים הנדרשים לאותם עסקים קטנים, שיום-יום נאלצים להתמודד עם הקשיים, עם בעיות המימון, עם בעיות האשראי במשק, ובעצם נושאים על גבם את אותה הוצאה, הם בעצם באים ומשרתים את המדינה, מספקים את השירותים, משלמים מס, מעסיקים עובדים, ולא מקבלים את הכספים המגיעים להם בזמן. ישבנו ודיברנו לא מעט בוועדות על כל הסוגיה, ומדובר על כל גוף, וכל ארגון, וכל משרד, וכל ענף, אם זה ענף הבריאות, ואם זה ענף התעשייה, ואפילו התעשייה הצבאית, כל דבר וכל נושא שקשור למדינת ישראל. אנחנו רואים שבכל מקום מוסר התשלומים הוא ירוד, בעייתי מאוד, ולא ייתכן שמדינת ישראל מבקשת מאזרחים לספק לה שירותים, ואותם עסקים, שמשקיעים את הכספים שלהם כדי לקדם את המשק הישראלי, כדי לפתח את הכלכלה הישראלית, בעצם נושאים על גבם את המימון, את תשלומי המס, את תשלומי השכר, ולא מקבלים את הכספים שלהם בזמן. אנחנו חייבים לסיים את הדבר הזה. המדינה חייבת להיות מסודרת בכל הסוגיה של תשלומי הכספים האלה שלהם היא מתחייבת, אם זה במכרזים ואם זה בקידום פרויקטים כאלה ואחרים שמספקים להם העסקים.

אני חושב שהצעת החוק חייבת להסתיים כבר במושב הזה. אנחנו רוצים לקדם אותה כמה שיותר מהר, והדברים צריכים להיכנס למהלך מאוד מהיר וחזק כבר בתחילת השנה התקציבית הזאת, כדי שאותם העסקים פשוט יוכלו לנשום ומחנק האשראי שלוחץ עליהם פשוט יסתיים. אני גם הצעתי בישיבת הוועדה האחרונה לא לפטור ענפים כאלה ואחרים או משרדים כאלה ואחרים מהחוק, אלא לפצל את אותם הענפים שלא נכנסו כרגע להצעת החוק, כדי שאנחנו נמשיך לטפל בסוגיה הזאת ולא ניתן פטור לאף אחד. אנחנו חייבים להסדיר את כל התשלומים במשק לאותם האנשים שמביאים את הכסף מהבית כדי לממן את הפעילות שהם מספקים למדינת ישראל. מדינת ישראל היא המזמין הגדול ביותר במשק, ואין שום סיבה שהמדינה לא תשלם בזמן את אותם הכספים. אני שוב רוצה להודות לכל אלה שגם בקדנציה הקודמת, אני רוצה להודות גם לשלי יחימוביץ.

בקדנציה הקודמת היא פשוט נלחמה אתי על החקיקה הזאת. לצערי, אני זוכר את הישיבה האחרונה, ששם יעקב אשר התנגד, ויש צדק בהתנגדות שלו, כי הרשויות המקומיות בעצם סובלות מכך שתקציבי המדינה לא עוברים אליהן בזמן, אז הוא התנגד, כי לא מצאנו פתרון לרשויות המקומיות. אבל צר לי על כך ששנה וחצי אחרי הדבר הזה אנחנו עדיין ללא החוק הזה. החוק הזה מתבקש למשק הישראלי, כדי שכולם יחיו פה בכבוד ויתפרנסו פה בכבוד. אני מודה שוב לכל מי שעזר, גם בוועדת השרים, לקידום הצעת החוק שלי, כי אני חושב שאנחנו נצמצם את אותם הפערים שעדיין יש באותם הארגונים ובמוסדות המדינה למינימום הנדרש. אני הייתי רוצה שכל הענפים יהיו תחת כלל אחד, ושלא נבנה לכל ענף כללים שונים. הדבר הזה הוא פשוט עניין של ניהול נכון של תקציב המדינה. הדבר הזה, ניתן לעשות אותו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. ישיב סגן שר האוצר.

זה אחרי. סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה, אדוני. אני רק רוצה להעיר את תשומת לבך, חבר הכנסת מרגלית: אם אתה בא לכאן, אתה לא יכול לתמוך. אם אתה הולך לדבר בעד החוק, אני אפסיק אותך, בסדר? כי אני רואה שאתה חותם.

זה לא נכון. בבקשה, תקראו את התקנון ותראו. זה לא מופיע בתקנון, באיזה עמוד בבקשה? לא מופיע. באיזה עמוד? נא להגיע לכאן לסגן מזכירת הכנסת לקבל את הנתונים. הכול לרשותכם. כרגיל, חבר הכנסת אילטוב, אראל מרגלית, חברים, שב,

מכיוון שאני רוצה לשבח את שניכם. הצעת חוק ראויה, נכונה, ואני מודה לכם על הצעת החוק הזאת, ולא רק אני, גם ועדת שרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להצמדת הצעת החוק להצעת החוק הממשלתית בנושא. האם עד כאן התנאי, כן? לפרוטוקול.

אז אני מבקש מחברי לתמוך בהצעה.

תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. כאמור, חבר הכנסת אראל מרגלית מבקש להתנגד להצעה. איך? זאת הבקשה. אני חוזרת ואומרת.

רבותי, תנו בבקשה לחבר הכנסת אראל מרגלית לבדוק את האפשרות לדבר. רגע, רגע, לי יש הצעה אחרת. האופציה היחידה לעלות לכאן כרגע לדבר, כפי שהבנתי, היא להתנגד להצעת החוק. אם לי יש הצעה אחרת, הוא יכול להשיב כיוזם,

תן לאלעזר. אבל אין לו דרך אחרת לעלות לדבר. אם אני מתנגדת, הוא יכול לעלות כיוזם. את יכולה לתת לו? השאלה היא כזאת: אם חברת כנסת אחרת מתנגדת, מבקשת להתנגד, אז בסדר, אבל הוא יכול להצביע. הוא עונה בשם המציעים. אז מצאנו את

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מבקשת להתנגד, ואז, בהסכמה של היוזם, זה לא פייר, מה שקרה פה.

תשאלי אותו. את מי? רגע, רבותי, בואו נבדוק. חבר הכנסת אלעזר שטרן, נא להגיע לכאן, נבדוק את הסוגיה.

עושים סדר, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מבקשת לוותר, כי הייתה בקשה, ואני לא עקבתי, של חבר הכנסת אלעזר שטרן להתנגד. אלעזר, אני מעבירה לך את הזכות להתנגד.

יש לך שלוש דקות להציג את ההתנגדות. רבותי, נא להירגע. יש פה סגן מזכירת הכנסת, והוא עוקב אחרי כל מה שקורה. בבקשה, אדוני, יש לך שלוש דקות להציג את ההתנגדות. תודה. גברתי היושבת בראש, עמיתי חברי הכנסת, אני לגבי ההצעה הזאת אכן מתלבט, ואני אשמע עוד מה שיהיה אחר כך. אני רציתי לנצל את הבמה הזאת עכשיו לדבר על המינוי של הרב הצבאי הראשי ולברך את הרמטכ"ל, שמנע ויכוח פוליטי, דיון פוליטי, והביא מינוי של רב ראשי בתוך מינוי של מפקדי אוגדות, בצד חשיבות התפקיד. אני חושב שלרב הצבאי הראשי,

סליחה שאני עוצרת אותך, אבל על-פי התקנון אתה לא יכול לדבר בהזדמנות שניתנה לך כעת בנושא שלא קשור להצעת החוק.

אני אמרתי שאני אתנגד לחוק.

אתה מדבר בנושא, אתה לא יכול לדבר בנושא אחר.

אני חושב שהיו צריכים לתת הרבה יותר לעסקים הקטנים מאשר מה שהחוק הזה מציע להם, ולכן אני אתנגד לו. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה. עכשיו.

תודה רבה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

אם חבר הכנסת רוברט אילטוב מסכים שחבר הכנסת אראל מרגלית ישיב, בבקשה, אדוני. לדבר. עוד לא התחלתי לדבר. היושבת בראש מנהלת את המליאה. אני הבנתי שסיימת. לא סיימת?

בבקשה, אני מבקש לאפס את השעון. בבקשה, קבל שלוש דקות. תודה רבה. תגיד עוד פעם שאתה מתנגד. לא, את זה אמרתי. אני מברך את הרמטכ"ל על ההחלטה שבה מינה רב צבאי, ולא נתן לסיעות הבית לריב של מי הוא,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני חוזרת ואומרת שאתה לא יכול לדבר בנושא שונה מהצעת החוק. מה לא ברור? אני נתתי לך שוב שלוש דקות כדי שתדבר בנושא של הצעת החוק. את תכף תביני. כשאני אגמור, תביני איך זה קשור. את רוצה? לא היה, הדבר הזה. מה זה? תסכם את העניין של הימים. שהרב ישלם בזמן. 30 יום, ובסוף הרב יקבל את המגיע לו. אני רוצה לתת אשראי. זה חוק על אשראי, נכון? דבר על מה שאתה רוצה. על הגבלת אשראי. על הגבלת אשראי,

ואני חושב שצריך לתת יותר אשראי לרמטכ"ל על זה שהוא מינה רב ראשי בנוהל מפקדי אוגדות, ולא השאיר את זה לוויכוח פוליטי בין סיעות הבית הזה.

כמו רבים מחברי, שמעתי בצער את ההתבטאויות של הרב הראשי בעבר, ואני מצר על כך שנאמרו, לא משנה באיזו סיטואציה, אבל בוודאי לא כרב ראשי, ואני קורא לו ואני בטוח שימצא את הדרך להבהיר את עמדותיו בשלב הנוכחי לגבי כל הנושאים מעוררי המחלוקת, מאיך מתנהגים במלחמה דרך שירות נשים בצה"ל ועד יחס לחד-מיניים בצה"ל. אני קורא לחברי הבית הזה, בהנחה שהרב יפרסם הבהרה, להשאיר את הדברים האלה להחלטת הרמטכ"ל ולדעת שהרב אייל קרים, שהיה גם מפקד וגם כבר למעלה מ-12 שנים רב בצה"ל, הוא רב פרגמטי, מבין את התפקידים, עוסק בהלכה, ואין שום סיכוי בעולם שהוא ייקח את הצבא למקומות בניגוד לעמדת הרמטכ"ל.

שבענו בבית הזה מספיק מכך שדיון כמו התנהגות החייל בחברון הפך לוויכוח פוליטי בין שמאל לימין ומה זה טוהר הנשק. גם בתוך המפלגה שלי יש דעות אחרות מהדעה שלי. אני חוזר עוד פעם: אני מברך את הרמטכ"ל על בחירה של מועמד ראוי. אני קורא לרב המועמד לפרסם את מה שהוא כותב כבר למעלה מעשר שנים, את העמדות שלו, ואני מבקש מעמיתי בבית הזה לתת אשראי גם לעסקים קטנים וגם לעסקים גדולים מאוד. ואני מאחל לרב ולכולנו שבצה"ל תהיה יהדות מאחדת ומלכדת, שמייצגת "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. כאמור, חבר הכנסת אִראל מרגלית, בבקשה, אתה יכול לחזור לכאן לשלוש דקות. אֵראל, אראל. אראל מרגלית, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. קודם כול, אני רוצה לענות לחבר הכנסת אלעזר שטרן לגבי מה שהוא אמר על הרב. אתה יודע, מעשים הם גם דיבורים, אלעזר שטרן, מעשים הם גם דיבורים, מעשים הם גם דיבורים. קשה לי להבין איך אדם עם דיבורים כל כך ברורים בכיוון אחד, אתה נותן לזה לגיטימציה, גם אם אתה מכיר אותו ברמה האישית, בעיקר אם הוא אישיות ציבורית. עכשיו לגבי החוק. אני רוצה לענות לך על ההתנגדות שלך. אני קודם כול רוצה לברך, אני קודם כול רוצה לברך את חבר הכנסת אילטוב, שהוביל את החוק הזה גם בכנסת הקודמת וגם בכנסת הנוכחית, ונתן לי את הזכות להצטרף אליו. אני רוצה לברך את חברת שלי יחימוביץ, שהובילה את החוק יחד עם חבר הכנסת אילטוב בכנסת הקודמת, וגם עכשיו זה עומד לזכותה, וגם את חבר הכנסת רועי פולקמן, ואני רואה את כולנו, שמוביל את, אוקיי, חבר'ה, בואו. כולנו לוקחים הרבה מאוד חוקים שאנחנו ניסינו לקדם במשך מאוד הרבה זמן ונותנים להם גיבוי כקואליציה, ויש לכם הכוח, וכל הכבוד. ומעבירים,

לגבי החוק אני רוצה להגיד את הדבר הבא: יש שלושה נושאים שבגינם העסקים הקטנים במדינת ישראל קורסים, 60,000 עסקים קטנים נסגרו ב-12 החודשים האחרונים: 1. הנושא של אשראי: אי-אפשר שהעסק הקטן יהיה האשראי של מדינת ישראל ושל הרשויות המקומיות וייתן להם לפעמים אשראי עד 170 יום. 170 יום לעסק קטן זה כמו גזר-דין שהוא לא מקבל את הכסף. זאת הסיבה מספר אחת להתמוטטות העסקים הקטנים. ואתם יכולים לראות שגם בבניית עיר הבה"דים בדרום וכמעט בכל פרויקט גדול עסקים קטנים לא יכולים להשתתף במכרזים שבהם צריכים לתת מימון של חצי שנה לרשויות או למשרדים הממשלתיים. 2. כל הנושא של ביורוקרטיה: בשבוע הבא תגיע הצעת חוק שלי של One Stop Shop, שאומרת שהעירייה או האזור צריכים למקם את כל הביורוקרטיה מול העסק, משרד הפנים והרשות המקומית, במקום אחד, כך שכל דרישה לגיטימית תהיה באותו מקום אחד והן לא יתפזרו. 3. אשראי: עסקים קטנים מקבלים אשראי, אם בכלל,

10%; עסק גדול מקבל אשראי ב-2%, 3%. אי-אפשר לנהל הון חוזר בריביות כאלה. אני אומר, אם נצליח לעבוד ביחד, קואליציה ואופוזיציה, כדי לתת אשראי של 30 יום, או 45 יום הכי הרבה, ולשלם בזמן, אנשים מבצעים שירות, רוצים לקבל תשלום, נעשה מעשה בישראל.

רגע, ורק דבר אחרון: לא רק הממשלה והרשויות, גם עסקים גדולים לעסקים קטנים. אנחנו נעשה פה ביחד כנס ונעשה אמנה חברתית-כלכלית שעסקים גדולים גם הם משלמים בזמן לעסק קטן. עשינו את זה בשדולה, נעשה את זה שוב ונעביר את זה כחלק מהתיקונים של הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. רבותי, כאמור, אנחנו עוברים להצבעה. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ו 2016. מי בעד?

נא להצביע. 33 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה.

נספחות.] אנחנו עוברים להצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה הזאת היא בתמיכת הממשלה. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות.

גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, קצר ולעניין, זה מסוג הדברים הקטנים,

שזה מין רגע של אושר,

שאפשר לעשות דבר נורא קטן, כאילו נורא אזוטרי. חתומים על זה למעלה מ-60 חברי כנסת מכל סיעות הבית, בלי ויכוחים, בלי צעקות, משהו לכאורה לא מדי חשוב, אבל עוד פעם, עוד משהו קטן שאנחנו כאן בכנסת זוכים לשרת בו את הציבור הישראלי: פשוט מאוד לאפשר לחיילים בסדיר ובקבע להצביע בבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות באמצעות תעודת חוגר. ההגדרה היום בחוק, הדרישה היום בחוק היא להצגת תעודת זהות בלבד, כי תעודות חוגר פעם היו מנייר כזה, לא היה משהו שאפשר לוודא שאכן מי שעומד מולך הוא האזרח שעומד מולך. היום תעודות חוגר הן מסודרות,

דיגיטליות,

אי-אפשר לזייף. גם מניסיוני, ואני בטוח שמניסיונם של אחרים, חייל לא מסתובב עם הרבה מאוד מסמכים. יש לו תעודת חוגר בכיס וזה מספיק, לא צריך להטריד אותו עם יותר מזה, שוב, מסוג הדברים הקטנטנים. אני מודה לכל החברים כאן מכל סיעות הבית שתמכו בדבר הזה,

לוועדת השרים, ומקווה שנעביר את זה מהר, קצר ולעניין.

תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מבקשת להתנגד. סליחה. סליחה, גברתי. קודם אנחנו נשמע את תשובתו של סגן שר הפנים משולם נהרי, ואז תהיה לך אופציה להתנגד. גברתי היושבת בראש, חברי הכנסת, אכן הצעה ראויה. ההצעה מבקשת לקבוע כי חיילים במדים יוכלו להזדהות באמצעות תעודת חוגר לצורך הצבעה בבחירות לכנסת, בבחירות לרשויות מקומיות ובבחירות מקדימות במפלגות. כיום בבחירות לרשויות המקומיות ניתן להזדהות באמצעות תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או רישיון נהיגה תקף הכולל תמונה. בבחירות לכנסת ניתן להזדהות, נוסף על אלה, באמצעות תעודת חבר כנסת. בבחירות מקדימות כיום אמצעי הזיהוי נקבע בתקנון המפלגה. על-פי דברי ההסבר, חיילים המשרתים בשירות סדיר נמנעים בדרך כלל מנשיאת תעודת זהות ומשתמשים בתעודת חוגר כתעודה מזהה, ולכן במקרים רבים נמנעת מהם זכות ההצבעה בפועל. אנו מבקשים לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לכך שהתעודה תהיה בתוקף ותישא גם את שמו המלא ומספר הזהות של החייל, שהצבא יאשר כי התעודות אמינות ומספרי הזהות מאומתים מול מרשם האוכלוסין, ושיובהר כי מדובר על חיילים בשירות סדיר בלבד. הננו סבורים כי בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים הדבר, ובכפוף, בהתניית קיומם של התנאים האמורים גם לגבי השימוש בתעודת חוגר בבחירות, יש לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לסגן שר הפנים. כאמור, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, יש לך שלוש דקות להתנגד. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את התקנון כדי לדבר על משהו שהוא בחזקת פיקוח נפש, הצלת חיים. ומה ראוי יותר מלהציל מאשר את חייהם של ילדים קטנים? אם תשאלו: האם בידיכם הדבר? כן, בידיכם הדבר.

בחודשיים האחרונים מצאו את מותם לפחות ארבעה פעוטות בטרגדיה בלתי ניתנת לתפיסה, שהלב, קשה לו לקבל. קשה עוד יותר לדעת שאתם עושים את זה מנקודה של נקמנות קטנה, של קואליציה כלפי חברת כנסת שלא מיישרת אתכם קו. כמה אטומי לב אתם, כמה קרים וכמה אכזריים. ארבעה ילדים בתוך פחות מחודשיים איבדו את חייהם כי המטפלת בגן לא הרימה טלפון או שלחה איזו הודעה או התראה באפליקציה, כי אתם רוצים להעניש את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. למי שלא יודע, הצעת חוק למניעת שכחת ילדים, או אי-הגעת ילד למוסד חינוכי, שכתבתי בעצמי, יזמתי, הגשתי, עברתי ועדת שרים, קריאה טרומית, עברתי קריאה ראשונה, היא נמצאת על שולחן הממשלה לדין רציפות. אילו עבר החוק הזה, הייתם מצילים נפשות בישראל. כשאני מסתכלת על המקרה הטרגי שקרה בערד אתמול, אני שואלת את עצמי אם אני רוצה להיות חלק ממסכת מטורפת, אכזרית וקרה שכזאת. תחייכי לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, אבל יכולתם ויש ביכולתכם להציל את הילדים הבאים. הצעת החוק מדברת על כך שכאשר ילד לא מגיע למוסד חינוכי, יצטרך הצוות המקצועי להרים טלפון, רק לגבי אלו שלא הגיעו ולא הודיעו שהם לא מגיעים. הדבר הזה עבר את כל המשוכות, ונלחמתי על זה קשה ביותר, ביחד עם חבר הכנסת שעכשיו הוא שר, יריב לוין. ניסיתי להעביר את זה בוועדת שרים לחקיקה, פעם אחר פעם, דין רציפות. פיקוח נפש. תתביישו לכם, קואליציה. איפה השר יריב לוין?

כמה ילדים ישלמו בחייהם כדי להעניש את חברת הכנסת אורלי לוי?

זה נמצא בוועדת שרים לחקיקה. אני הייתי יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד. איפה יריב לוין, השותף שלך? הוא יושב בוועדת

יכולתי לעשות מחטף. החברים שלכם בוועדת שרים לחקיקה הצביעו נגד. כולם הצביעו נגד. דמם ישב על מצפונכם, כי בכל פעם שאני רואה מקרה כזה אני אומרת שיכולנו למנוע. אם לא היה מדובר על ילדים שאמורים להגיע למוסד חינוכי, הייתי אומרת שלא בידינו הדבר. אבל בידינו הדבר, ואין לו עלויות כספיות ולא תקציביות. אני מבקשת, חבר הכנסת סמוטריץ, אני מבקשת מחבר הכנסת ביטן, אני מבקשת מחבר הכנסת איציק וקנין.

אנחנו רק שמים עוד רשת ביטחון להצלת הילדים האלה.

כולם היו בדרך למוסד החינוכי שלהם. אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת היינו מצילים כנראה את ארבעתם, כי היכולת לשרוד בחום הזה בשעה הראשונה לא דומה למה שקורה אחרי שש שעות, בגיהינום של החום הזה. אתם רוצים להעניש אותי, ואתם עושים את הדברים בצורה רעה.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת סמוטריץ, יש לך שלוש דקות. אני רק מבקש להבהיר. בוועדת שרים לחקיקה הייתה בקשה של שר הביטחון שהחוק לא יחול על בחירות פנימיות בתוך המפלגות מסיבות שלא רוצים מעורבות-יתר של חיילים במדים, יותר מדי בפוליטיקה פנימית. אני כמובן מקבל את זה ונקדם את החוק באופן שהוא לא יחול על בחירות פנימיות בתוך המפלגות.

תודה רבה. כאמור, אנחנו עוברים להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 26 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה ראשונה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן מבקשת להצטרף כתומכת. יש עוד מישהו? תודה.

של חבר הכנסת ישראל אייכלר. בבקשה, אדוני. הצעת חוק בתמיכת הממשלה והנמקה מהמקום.

היושבת-ראש,

הקמתן של מערכות הסעת המונים דוגמת הרכבת הקלה והמטרונית ופיתוחה של רכבת ישראל, וכן מדיניות הממשלה לעודד שימוש בתחבורה הציבורית, הגבירו את הצורך באיחודם של מערכי הכרטוס הפרטניים לכדי מערך כרטוס משותף לכלל מפעילי התחבורה הציבורית באמצעות כרטיס חכם, כרטיס ה"רב-קו". המעבר לשימוש ב"רב-קו" והסדרתו הנו תהליך ארוך ומורכב, ועדיין קיימים בו נושאים הדורשים הסדרה וטיפול. אחד מהם הוא תחום השירות לנוסע, אשר אותו מבקשת הצעת החוק להסדיר. הסדרת השירות לנוסע הנה נדבך חשוב, אך לצדו מתקיים הצורך בהסדרת היבטים נוספים בהפעלת השימוש בכרטיס האמור. בהתאמה, הממשלה מקדמת חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית. הצעת חוק בעניין זה צפויה להתפרסם כבר בימים הקרובים. הצעת החוק הממשלתית תכלול הסדרה כוללת של השימוש ב"רב-קו", סוגי כרטיסים והזכויות הנלוות להם, התנאים להנפקתם, הסדרים לשמירת הפרטיות של מחזיקי הכרטיסים, וכן התחום המוסדר בהצעת החוק המוצעת, מרכז השירות לציבור.

עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לאיחודה עם הצעת החוק הממשלתית בהמשך הליכי חקיקה ובכפוף להסכמה עם משרד האוצר. אשר על כן, אבקש לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לשר יואב גלנט. מקובל, חבר הכנסת אייכלר?

אם כן, אנחנו נצביע כעת על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס "רב-קו"),

מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס "רב-קו"), התשע"ה 2015, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 27 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס "רב-קו"), התשע"ה 2015, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון,

אני מנסה, כי זה כל כך חשוב. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מענק העבודה, הידוע בשמו הקודם, מס הכנסה שלילי, הוכח כאחד הכלים החשובים והאפקטיביים שיש בידי הממשלה לתמרץ יציאה לעבודה. זו בדיוק הדרך הראויה שעל הממשלה ללכת בה: כסף שמעודד יציאה לעבודה, במקום הגדלת הקצבאות למי שיכול ולא רוצה. וצריך לזכור כי מענק העבודה מתרכז באוכלוסיות הכי חלשות בחברה הישראלית, אלו שיוצאים לעבוד ומרוויחים משכורות נמוכות, ולכן ראוי לטפח ולהרחיב את הכלי האפקטיבי והצודק הזה ככל הניתן. בתקופת הממשלה הקודמת אכן פעלנו להרחיב את מעגל הזכאים בקרב אימהות חד-הוריות ועצמאים. החוק הממשלתי שהצלחנו להעביר בקריאה ראשונה לפני הבחירות העלה משמעותית את רף השכר שאימהות יכלו לקבל בגינו מענק עבודה. זהו מעשה מוסרי וחברתי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אפשר לצאת, בבקשה? אני שומעת את השיחה שלך. זהו מעשה מוסרי וחברתי ממדרגה ראשונה. אימהות חד-הוריות הן אחת הקבוצות החלשות בחברה הישראלית, וכל אפשרות לסייע להן בנטל העצום שנופל על כתפן, ראוי ויש לעשות. אני מברך את שר האוצר כחלון על קידום הצעת החוק הזאת בכנסת הנוכחית והשלמת החקיקה, וכן מודה לו על תמיכתו בהצעת חוק שקידמתי להשוואת תנאי הזכאות של עובדים עצמאים לעובדים שכירים בקבלת המענק. לא הייתה שום סיבה להפלות את העצמאים לרעה בזמן שחיכו לקבלת המענק ולנכות להם מס של 25% ממנו. גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק שאני מציג היום לפני הכנסת מטפלת אף היא במענק העבודה, ובאה לתקן עוולה צורמת שפוגעת במשפחות מאוכלוסיות חלשות ברגעים הקשים ביותר שלהן, ואין כל סיבה שתתרחש. החוק כפי שהוא כיום לא מותיר ליורשיו של אדם שנפטר לקבל את כספי המענק שלו, כספים שמגיעים לו, אף שעבד בשנה האחרונה לחייו ונמצא זכאי לקבלת הכסף, למרות שאם אותו אדם בדיוק היה חייב כסף לרשות המסים, היא יכולה לתבוע את יורשיו. אם הוא חייב כסף למדינה ורשות המסים דורשת את המגיע לה מהיורשים שלו, מדוע שהמדינה, כסף שמגיע לו בזמן פטירתו, לא תשלם ליורשים שלו? ולמי היא אמורה לשלם? לאותם יורשים ממשפחות חלשות, שלעתים אין להם אף את היכולת ואת הכסף לקיים את השבעה. זהו חוסר צדק מצד המדינה, ואני מציע היום לתקנו. לא יכול להיות שהמדינה רק יודעת לקחת כסף ממשפחתו היורשת של אותו אדם שנפטר, אך מנגד מסרבת להחזיר את כספו שהגיע כדין ליורשיו. בדרך כלל הרי מדובר באוכלוסיות חלשות ובמשפחות שזקוקות למענק הזה כאוויר לנשימה. במקרים רבים הן חוות מכה כלכלית עם פטירתו של קרוב משפחתם, שיכול היה להיות המפרנס היחיד והעיקרי. פעמים רבות המשפחה לקחה את סכום הכסף הזה בחשבון וידעה שהוא עומד להגיע. חברי חברי הכנסת, מכובדי שר האוצר, אין צודק ומוסרי מתמיכה בהצעת החוק שלפנינו ומתיקון העוולה הזאת, מה גם שלא מדובר בעלות תקציבית משמעותית. מבירורים שעשיתי, אף שאין הערכה מדויקת, אין מקרים רבים מדי כאלה, ולכן היא לא יוצרת עול תקציבי על המדינה. רוצה לומר, כמה מקרים יש שאדם צריך לתבוע מענק עבודה, בשמו הקודם מס הכנסה שלילי, וכשמגיע הזמן לקבל את זה, בשנה החולפת, הוא נפטר והולך מעולמנו? כמה מקרים כאלה יש? מקרים בודדים. וראוי שבמקרים האלה, שהם בודדים, הכסף יוחזר לאותם אנשים שזקוקים לו, וכפי שאמרתי, על-פי בדיקתי, מהאוכלוסיות החלשות. להבנתי, רשות המסים לא הביעה התנגדות, ותאמינו לי, יש לי שם מהלכים להצעה, ולכן אני מבקש מכם לשקול אותה בחיוב, אדוני שר האוצר. אין סיבה אמיתית שלא לתקן את העוול הזה. הרי כולנו מסכימים שהכסף שאדם זכאי לו והרוויח כדין בעמל רב בשנתו האחרונה לחייו שייך לו וליורשיו. לבקשת ועדת השרים, חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, ולבקשתו של שר האוצר, אחכה עם תשובתו ועם ההצבעה למועד אחר. בחרתי שלא להעלות אותה להצבעה ולחכות, מכיוון שאני באמת מאמין שלאחר בחינת החוק על-ידי שר האוצר וחברי ועדת השרים לחקיקה, השכל הישר יכריע והקואליציה תתמוך בהצעת החוק הכל-כך חשובה, המתקנת עוול היסטורי. יחד עם זאת נוכל לתקן את העוול הזה ובמקביל לתת עוד תוקף למענק העבודה ולחזק אותו בעיני הציבור ככלי אפקטיבי ויעיל שיכול להגדיל את הכנסתו. אני מבקש בכל לשון של בקשה, ואפילו מעט בתחינה, שהכסף הזה שמגיע לאנשים מעוטי היכולת בדין, כי אם אדם שהולך מן העולם, נפטר, ומגיע כסף לרשות המסים או למי מגורמי רשויות הממשלה, המדינה יודעת לתבוע את המגיע לה, ובצדק, בואו ניקח את היפוכו של דבר, כשמגיע לאותו אזרח, ששילם כל חייו את מסיו כדין, כסף מהמדינה, לא יכול להיות שהמדינה לא תשלם את הכסף הזה ליורשיו. אני בהחלט מאמין בצדק החלוקתי ובצדק החברתי הזה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

התשע"ו 2016, של חברי הכנסת יואל חסון ודוד ביטן. ינמק חבר הכנסת יואל חסון. גם כאן, רבותי, תשובה והצבעה במועד אחר. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן ואני יזמנו כאן הצעת חוק שמטרתה לבוא וליצור כאן שקיפות ותמונה ברורה של מה שאנחנו צורכים כאשר אנחנו קונים משקאות בכוס. אני רוצה לומר, לפני שאגע קצת בפרטי החוק: באמת בשנים האחרונות יש תודעה צרכנית מאוד עמוקה וחזקה של הציבור הישראלי. גם כאן בכנסת יש חקיקות רבות בתחומים הצרכניים, וכאלה שמבקשות או רוצות לוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו צורכים, יודעים מה אנחנו קונים. והכוח הזה שעובר לצרכן הוא בעיני בסופו של דבר גם מחזק את העוסקים, מחזק את המשק ומחזק את הכלכלה הישראלית. אני לא יודע כמה אתם שמתם לב, או אתם יודעים, כאשר היום אדם נכנס למסעדה, לבר או לפאב ורוצה לקנות כוס בירה, כשהוא מזמין את הבירה הוא לא יודע מה גודל הכוס, הוא לא יודע מה כמות המשקה שהוא מקבל, הוא לא יודע אם זה חצי ליטר, הוא לא יודע אם זה 300 מיליליטר.

יותר ויותר עוסקים היום מכניסים או משתמשים במה שאסור, ביחידת מידה שנקראת פיינט, שהיא בכלל אסורה בחוק, וכל זה כדי לבלבל את הצרכן, והצרכן באמת לא יודע מה הוא רוכש. הוא לא יודע אם הוא יקבל כוס שיש בה חצי ליטר או 300 מיליליטר. אגב, זה גם במשקאות אלכוהוליים וזה גם במשקאות קלים ובכל משקה אחר. אנחנו האחרונים בעולם שלא טיפלו בסוגיה הזאת. בכל העולם, ורבים מכם הסתובבו בעולם וישבו בבתי-קפה ובמסעדות, תשימו לב שכשאתם רוכשים משקה שאמור להגיע בכוס, בדרך כלל ליד המחיר כתובים כמות המשקה או גודל הכוס שאתה הולך לקבל, ואצלנו כתוב רק: גדול, קטן, בינוני, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שמתאימים באמת לכלכלה לא מתקדמת, למשק לא מתקדם. זה לא מתאים לכלכלות מתקדמות, זה לא מתאים למדינות מתקדמות, ויותר גרוע מזה, זו פגיעה משמעותית ביכולת של הצרכן לדעת מה הוא קונה. אני אומר בכנות שזו לא הצעת חוק יומרנית, מהפכנית, כזאת שתפתור את כל בעיות הצרכנים במדינת ישראל, אבל זה עוד שלב, שלב נוסף, שמסדיר את מערכת היחסים בין הלקוחות לבין העוסקים, שמסדיר את זה שאנחנו נדע מה אנחנו קונים.

חברי חברי הכנסת, כאשר אנחנו הולכים לסופרמרקט וקונים בו חבילה של כל דבר שהוא, "ביסלי", שקדי מרק, לא משנה מה, כשהוא ארוז בחבילה אנחנו יודעים בדיוק, חברת הכנסת בן ארי, למרות שאני לא יודע מתי בפעם האחרונה ביקרת בסופרמרקט, אני יכול לומר לך שיודעים בדיוק מה הכמות. מה, אתה חושב שיש לי עוזרת שעושה לי את הקניות?

את פשוט נורא עסוקה. אני לא חושב שיש לך זמן לעשות את זה. היא לא אוכלת.

אני בטוח שיש מישהו אחר שעושה את זה עבורך. אבל אני אומר בכל זאת,

גברתי חברת הכנסת בן ארי, שכשאתה קונה מוצר סגור בקופסה או בשקית, אתה יודע בדיוק מה אתה קונה, גם בכמות, ואתה גם יודע מה ההרכב התזונתי של המוצר הזה. אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. לעומת זאת, אתה לא יודע מה אתה מקבל כשזה מגיע בכוס. גברתי הסגנית, יושבת-ראש הישיבה, אני יכול לספר לך שחברת הכנסת בן ארי, לדוגמה, שוכנת ומבלה לא מעט בברים ובמסעדות. היא מכירה את חיי הלילה, באופן החיובי של המילה אני אומר את זה, כמובן. שתבקש להגיב. מקנאה אתה מדבר.

מקנאה. מקנאה

אם זה לא היה ברור,

חברת הכנסת סויד, שהסבת את תשומת לבי לנושא הזה. בקנאה גדולה אני אומר שהלוואי שהייתי מגיע לקרסוליה של חברת הכנסת בן ארי בכל הקשור לבילויים וחיי הלילה. לפרוש בשיא, את אומרת: להפסיק כאן.

אני אומרת שהכוס של הפיינט היא בדיוק לפי הגודל, אגב, היחידה שהיא 400, לעומת כוסות אחרות, שאתה לא יודע מה אתה מקבל.

אם אתה שואל את דעתי המקצועית. כאשר הממשלה הקודמת ושר האוצר הקודם, תקשיבי למה שאני אומר, העלו את המס על הבירה והפכו את הבירה למאוד יקרה, רצו בכל זאת בעלי העסקים להוריד את הכמות כדי להוזיל את הבירות, כדי שיקנו בכל זאת בירות, ולכן הם לקחו את הפיינט והשתמשו בפיינט: 400 במקום 500 וכיוצא בזה. קודם כול, אסור להשתמש בפיינט,

מאז בוטלה ההחלטה הזאת של שר האוצר והמס ירד בחזרה על-ידי שר האוצר הנוכחי. כדאי מאוד שהלקוחות, ואת יודעת את זה, ידעו מה הם צורכים. חבר הכנסת ביטן ואני ניהלנו שיח מול משרד הכלכלה שבאמת עוסק בעולמות האלה של הצרכנות והרגולציה.

הסכמנו לצמצם את החוק, ואת זה כדאי שתדעי, חברת הכנסת בן ארי רק למשקאות אלכוהוליים, כך שלפחות במשקאות אלכוהוליים יהיה סימון כמותי. כשאתה מזמין בירה או כל דבר אחר, בתפריט אתה יודע מה כמות המשקה שאתה מקבל. גברתי היושבת-ראש, באמת הסכמנו עם הממשלה. כל כוס תהיה מדידה? לא. בתפריט, כשיהיה כתוב המחיר, שליד המחיר תהיה כתובה הכמות. עכשיו את שואלת על בירה: כמה עולה בירה היום?

אני לא מבלה במקומות, תלוי איפה אתה קונה.

תלוי איפה אתה קונה. בממוצע כמה עולה, ? נגיד 25 שקלים. 25 שקלים, אז את יודעת שב-25 שקלים את מקבלת,

300 מיליליטר, אוקיי? היום את לא יודעת מה את מקבלת. אין לך שום מושג. בינתיים, נראה לי שאתה לא הולך לעשות קניות, לא שהיא לא הולכת לעשות קניות. לא, אני לא מבלה בפאבים כמוך. קניות. כאילו אתה יודע כמה עולה שקית "ביסלי". מה? "ביסלי". "ביסלי"? אמרת שיש שקיות שאתה יודע מה אתה מקבל. אני אגיד לך למה אני לא יודע כמה עולה "ביסלי" כי אני תומך מאוד במהפכה הבריאותית של חבר הכנסת ליצמן, השר ליצמן.

לכן, "ביסלי" זה לא בריא. יש המון נתרן ב"ביסלי" והמון חומרים משמרים, ועדיף שלא לאכול "ביסלי". אני מציע לך, חברת הכנסת בן ארי, חברת הכנסת סויד,

אני יודע בוודאות שהיא לא אוכלת "ביסלי", ואני יודע למה, ולכן אני מציע גם לך לא לאכול "ביסלי". זה לא משנה אם את יודעת כמה זה עולה. לא כדאי, לא שווה.

תגיד כמה עולה, לדוגמה, אני יכול להגיד לך כמה עולה, נניח, כיכר לחם משיפון מלא.

יואל חסון, אנחנו עכשיו שלוש דקות נעביר בכמה עולה כל דבר? 18 שקלים, בין 15 שקלים ל-18 שקלים, וזה יקר מאוד, ולכן אני תומך גם בהצעה של ליצמן, שיסבסדו,

ויעשו פיקוח על לחמים בריאים באותה מידה שעושים על הלחמים הפחות-בריאים, שרוב הציבור שידו אינה משגת נאלץ לקנות אותם למרות שהוא לא רוצה אותם.

נחזור להצעת החוק. כמו שאמרתי, חבר הכנסת דוד ביטן ואני ניהלו שיג ושיח עם משרד הכלכלה. הסכמנו לצמצם את זה למשקאות אלכוהוליים. כדי לאפשר את החוק הזה בהסכמה עם הממשלה, כי אני מאמין שחוקים מהסוג הזה הם חוקים שצריכים להיעשות יד ביד עם הממשלה, יד ביד עם גורמי המקצוע, עם האנשים שמבינים ויודעים לעקוב אחרי תנודות השוק ואחרי ההשפעות על השוק וההשפעות על העוסקים, הסכמנו באמת, דוד ביטן ואני, שנדחה את ההצבעה על החוק הזה. נמשיך בהתדיינויות עם הממשלה כדי לעשות פה חוק שבאמת ייטיב עם הציבור וישפר את היחסים בין הלקוחות לבין העוסקים. אני מאוד מודה לך, גברתי.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. רבותי, אנחנו סיימנו עם החקיקה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת, ואז אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'

התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת המדע והטכנולוגיה.

תודה, אדוני. כאמור, אנחנו עוברים להצעה הראשונה: ביקורו של שר החוץ המצרי,

4386, 4389 ו-4395, של חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושבת-ראש. האמת, הביקור של שר החוץ המצרי בשבוע שעבר בארץ עורר מהומה תקשורתית לא מבוטלת. הרי זה ביקור ראשון של נציג מצרי רם-דרג אחרי תשע שנים של יחסים קרירים בין שתי המדינות, בין מדינת ישראל לבין המדינה הערבית הגדולה ביותר במזרח התיכון. זה ביקור שגם עושה טוב למר נתניהו וממשלתו, ומשדר איזשהו מסר מאוד חיובי, מעורר תקווה, לאוכלוסייה ולציבור במדינת ישראל,

עסקים כרגיל, אנחנו מחפשים דרך לשלום, ואנחנו רוצים ומתקדמים. ראש הממשלה מטייל באפריקה, ומקבלים אותו כמו מלך. המדינה היותר-גדולה בעולם הערבי משגרת את שר החוץ שלה, ומתחילים לדבר על שלום ישראלי פלסטיני ועל חיזוק היוזמה של א-סיסי, חיזוק היוזמה המצרית. ומתי כל זה קורה? זה קורה בדיוק בתקופה שהממשלה הזאת מתבצרת בעמדותיה המנוגדות לכל רצון באמת להגיע לשלום צודק או לפתרון הנושא הישראלי פלסטיני, לסיום הכיבוש, לביסוס מדינה פלסטינית בגבולות 67' שבירתה ירושלים המזרחית. מי שעוקב אחרי ממשלת נתניהו מאז נוסדה מבין שמה שהוא אמר יום אחד לפני הבחירות, הוא הצהיר: אעשה את כל המאמצים שלי כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית. ככה הוא הצהיר יום אחד לפני הבחירות, וזה בדיוק מה שראש הממשלה וממשלתו זו מיישמים. הביקור הזה בא לזרות חול בעיני כל העולם ולהגיד שמדינת ישראל מחפשת דרך לשלום דרך הממשלה הזאת, בזמן שממשלת ישראל באותו שבוע מקצה 13 מיליון שקלים להתנחלויות, כאשר מקצים כסף להתנחלויות בכל אמתלה שהיא, חיזוק חברון, חיזוק קריית-ארבע, תגובה זו, תגובה אחרת. זה אומר: בונים יותר מחסומים בדרך לשלום, זה אומר: אנחנו, הממשלה לא רוצה להיפרד מהשטחים ובונה יותר ויותר ומעמיקה את ההתנחלות כדי למנוע כל התקדמות לכיוון השלום. עוד נשמע הרבה על הביקור הזה. והביקור הזה לא מרוחק מכל הקשרים האזוריים שמתפתחים בין ממשלת ישראל לבין מדינות המפרץ ומההסכם עם טורקיה. אי-אפשר לנתק את הביקור הזה מכל התהליך שקורה באזור. אבל מה שבטוח, שהאג'נדה המלאה שלא נחשפה בפנינו לביקור הזה עוד תיחשף, אבל האג'נדה שכן נחשפה רחוקה מלהיות אמיתית, רחוקה מלהיות האג'נדה האמיתית,

לנסות להתחמק. ושלא יחשוב מר נתניהו שבדרך הזאת הוא בונה לעצמו מפלט,

או, נא לסיים. שנייה, אני תכף מסיימת. אם זה

מנסה לברוח מזה דרך exit בעניין של חסות אזורית או חסות של מדינה ערבית אחת. הדרך היחידה היא להגיד כן גם ליוזמה הערבית וגם ליוזמה הצרפתית ולהיכנס למשא-ומתן, כאשר המטרה כן ידועה מראש, המטרה היא לסיים את הכיבוש, להקים מדינה פלסטינית עצמאית ולחיות בשלום לאחר מכן. תודה רבה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת אייכלר, שאחרי שראיתי אותך מול משלחת הפרלמנטרים בהונגריה, אני חושב שיש לך הרבה מה לומר בנושאים מדיניים. תודה רבה. מי יודע, אולי שר החוץ החרדי הראשון. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שאתה תהיה שר החוץ, כי אם אתם תיכנסו לממשלה תוכל אולי, אני לא אהיה שר החוץ, אל תדאג. יואל, תשאף, לא, לא בקדנציה הזאת. לא, לא.

לא בסיבוב הזה. לא בקדנציה הזאת.

בסדר, אנחנו עוד, אנחנו עוד צעירים, הכול בסדר.

גם חיליק וגם אני צעירים, הכול בסדר. הכול פתוח. ואפילו אני מרשה לעצמי להגיד שאנחנו צעירים. בנפש. אדוני היושב-ראש, אני מאוד מקווה באמת שביקורו של שר החוץ המצרי מסתיר משהו שאנחנו לא יודעים, כי הגיע הזמן שאנשים יבינו באמת שלחיות באזור מסוים זהו דבר כמעט בלתי אפשרי אם אין אפשרות לשלום. רש"י אומר על הפסוק "ונתתי שלום בארץ", שגם אם יש לך תבואה ויש לך פרנסה ויש לך הכול,

גם באירופה עכשיו לומדים, אחרי עשרות שנות מלחמה בין אנגליה לצרפת, בין צרפת לגרמניה, הם יודעים שלהתאחד זה הדבר הכי חשוב, וגם הרוח באירופה עכשיו, להתפלג, תיבלם מהר מאוד, כי הם יבינו שכדאי לחיות בשלום.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שלפני שעושים שלום בחוץ צריך לעשות שלום בבית. אני רוצה לברך את הדיינים החדשים שנבחרו אתמול פה-אחד על-ידי ועדת מינויים שונה ומקוטבת מכל המפלגות, גם מהמחנה הציוני, גם מהבית היהודי, גם מש"ס, גם מיהדות התורה, גם כל הנציגים מכל הגוונים, בחרו תשעה דיינים מכל הגוונים, שהדבר היחיד המאפיין אותם הוא שהם אנשים שיראתם קודמת לחוכמתם, אנשים שרוצים להנהיג ולדון ולשפוט על-פי התורה ועל-פי ההלכה, בצורה שמעידים, הרי מדובר בדיינים של עשרות שנים, שכולם מעידים עליהם, על אופיים. אני רוצה לציין שלמרות ניסיונות מבחוץ, הוכח אתמול שהאחדות הפנימית בין כל הפלגים, דתיים וחילונים, ספרדים ואשכנזים רוצים רבנות מאוחדת, שתייצג את כל הגוונים שיש בציבור הישראלי. גורמים חיצוניים שבאים ומנסים לפלג, ובתקשורת שמעתי כאלה דברים, על רבנים נאורים, ורבנים חשוכים, כאלה שרוצים לקדם את ההלכה, ולשנות אותה, כאילו תורה מסיני לא נתנו, זה כבר משהו לא אקטואלי, בשעה שאנחנו יודעים שכל העולם כולו כבר הכיר, כל הדתות, שהדבר הכי אקטואלי זה ה-Bible, זה התנ"ך, זה התורה, וחז"ל בכל הדורות, בכל מצב ידעו שהכול צריך ואפשר לעשות על-פי ההלכה. וההלכה היא הדבר הכי מתחשב, והרבה זוגות צעירים שרצים לפי עצת עורך-דין לבתי-משפט, מתחננים לחזור גם בהסדרים הכספיים לבתי-הדין הרבניים, ששם הרבה יותר אפשרי להגיע להסדרים ולהבנות, בגלל הדיינים החכמים והרגישים. ולכן, אני רוצה לברך קודם כול את הרבנים הראשיים, את הראשון לציון הרב יצחק יוסף, את הרב דוד לאו, את יושב-ראש הוועדה השר שטייניץ, את איילת שקד, שרת המשפטים, ואת חברת הכנסת רויטל סויד, ואני מקווה שלא שכחתי את נציגי לשכת עורכי-הדין, שכולם כאחד הצביעו פה-אחד על תשעה דיינים. אני מקווה מאוד שהבחירה הזאת תוביל להבנה שהדרך הטובה ביותר היא לחיות בשלום בתוכנו, ואז נשיג שלום גם עם שכנינו.

תודה רבה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשם שינוי לברך ולחזק את ראש הממשלה, וזה לא קורה כל יום שאני מברך ומחזק אותו, בטח לא בנושא המדיני. אני חושב שבנושא המדיני הוא מפגין,

תבוסתנות, פחדנות וחוסר מנהיגות.

מוטב מאוחר מאשר אף פעם, ואני מברך אותו ומחזק אותו על פגישתו לאחרונה עם שר החוץ המצרי, סאמח שוכרי. הסכסוך עם העולם הערבי בכלל ועם הפלסטינים בפרט הוא ללא ספק אחת הסוגיות הכי בוערות שיש לנו בישראל, אם לא הכי בוערת, וכל צעד לכיוון של פתרון הסכסוך, ולא ניהול, ניהול כושל של הסכסוך, הוא פתרון מבורך. אני גם מקווה שהפגישה הזאת, בניגוד להצהרות אחרות, תניב פרי אמיתי, ושלא מדובר, יקירי ישראל אייכלר, על עוד איזה מס שפתיים שבנימין נתניהו עושה, או ניסיון של נתניהו,

ללכת עם ולהרגיש בלי. כי המצרים הם לא שחקן בידיה של ישראל. המצרים הם פקטור חשוב. המצרים הם לא שחקן במרכז הליכוד, ואבוי לנו אם נשתמש שוב פעם, כבר אמר הנשיא א-סיסי כמה דברים ושילם על זה במצרים, אם נשתמש עוד פעם במצרים כאיזה שחקן במשחק פוליטי פנים-ישראלי או פנים-ימני וכו'. אתה יודע,

שהמצרים הם שער חשוב, אולי הכי חשוב שיש, למעורבות של העולם הערבי המתון בפתרון של הסכסוך הישראלי הפלסטיני, אגב, מעורבות שאני חושב שהיא חובה כדי לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני.

שהישראלים והפלסטינים לבד לא יכולים להגיע לפתרון,

גם כדי לתת אומץ לפלסטינים וגם כדי לאשר להם לעשות ויתורים שהם יצטרכו לעשות, חייבים את העולם הערבי כחלק מפתרון הסכסוך. ולכן, המעורבות של מצרים היא חשובה, כי מצרים היא אולי הגורם הכי חשוב, בטח בין החשובים, בנושא הזה של עירוב העולם הערבי בפתרון הסכסוך. אם מדובר במאמץ כן ואמיתי של ראש הממשלה, אני יכול להתחייב,

בטח בשם היושב-ראש, ואפילו בשם כל המחנה הציוני, שאנחנו נתמוך מהאופוזיציה בכל מהלך מדיני אמיץ של ראש הממשלה, לא במשחק, בכל מהלך מדיני. הסכם השלום שכבר יש לנו עם מצרים הוא אבן היציבות שיש לנו באזור הזה. אני מברך על ההצעה של הנשיא א-סיסי ועל היוזמה שלו לשלום עם הפלסטינים ואולי ליוזמה רחבה יותר באזור. אני קורא לפלסטינים להצטרף למצרים, לירדן ואלינו ליוזמה רחבה שכזאת.

זה זמן קריטי למזרח התיכון. הקונפליקט המכוער והמדמם הזה בין הישראלים לפלסטינים כבר גבה אלפי קורבנות והמון המון דם. הפלסטינים רוצים להקים מדינה. אני חושב שזה גם אינטרס ישראלי. אנחנו רוצים יציבות וביטחון. הטרור הופך לאיום גדול יותר ויותר, ולכן חזון שתי המדינות חייב להיות מקודם, ומקודם באופן שיענה על כל האינטרסים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד גם לך וגם לחברי הכנסת וחברות הכנסת הנכבדים: אתמול פורסם שעל-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הפלסטינים, בשטחי עזה ואיו"ש חיים היום 4.8 מיליון פלסטינים. אם אתה מצרף לזה את הנתון של 1.7 מיליון ערביי ישראל, שרובם מגדירים את עצמם פלסטינים, עולה שכבר יש רוב של 200,000 ערבים פלסטינים בין הירדן לים. אם הנתון הזה נכון, ידידי חבר הכנסת אייכלר, זה אמין?

אמין. אתה יודע מה? אז יש להם רוב רק של 50, אז זה תיקו, בסדר? אז יש לנו רוב של 100,000. אם הנתון הזה נכון, או נכון ברובו, אנחנו מגיעים או לשוויון או לרוב ערבי בין הירדן לים, מה שאומר שאם אנחנו,

נמשיך את התבוסתנות המדינית שמפגינים היום בממשלה ונגרור את ישראל למצב שבו תהיה פה מדינה דו-לאומית לכל אזרחיה, אנחנו נפסיד את מדינת ישראל, אנחנו נפסיד את החזון הציוני, ועל ההשלכות החמורות של זה אנחנו צריכים לדון. במחצית הדקה שנותרה לי אני אומר ואבקש מראש הממשלה באמת למנף את הביקור החשוב הזה. זה לא ביקור פשוט, הוא כבר מותקף ומושמץ במצרים. היה צריך ונדרש הרבה אומץ ממנו לבוא לפה, כמו בהצהרות של הנשיא א-סיסי. למנף את זה ליוזמה אזורית אמיתית שבחסותה יותנע מחדש התהליך המדיני עם הרשות הפלסטינית, לא כעוד ניסיון כושל אלא כניסיון אמיתי לפתור, לחלק לשתי מדינות, מדינה שלנו, מדינה שלהם, מדינות עם שני מיעוטים. אגב יש לקוות שהביקור הזה של שר החוץ המצרי יסמן תחילה של תקופה בונה יותר, אופטימית יותר, ואת סופה של תבוסתנות מדינית מסוכנת לעתיד ישראל ולעתיד החזון הציוני כולו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת בר. ישיב השר גלנט.

רשום לי מישהו אחר.

אדוני, רשום לנו שאתה משיב. על מה? על ביקור שר החוץ המצרי. אם היה לי מה להשיב, הייתי משיב. אני בטוח שיש לך משהו בראש. יש לך בטח משהו להגיד בעניין ביקור השר. אני בטוח. אתם רוצים שאני אגיד, אני אגיד.

אני יודע שאין לך בעיה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מאחר שאנחנו עוסקים בנושא מרכזי ביחסי החוץ של מדינת ישראל, תרשו לי לתת לו ניתוח קצר. מאז שנת 1948, מהקמת המדינה ועד היום, האירוע הבודד היחיד המשמעותי ביותר בתולדות מדינת ישראל הוא חתימת הסכם השלום עם מצרים. דרך הסכם השלום עם מצרים למעשה יצרה מדינת ישראל בפעם הראשונה ברית, ואל יקל הדבר בעיניכם, כיוון שהמצרים קיבלו החלטה אסטרטגית בעצם התהליך הזה. כיצד הגענו להסכם השלום עם מצרים? לאחר שלוש מלחמות קשות מאוד, 48', 56' ו-67', נפתחה מלחמה רביעית בהפתעה, סוריה ומצרים נגד ישראל. המלחמה הזאת הסתיימה 101 ק"מ לא מתל-אביב, 101 ק"מ מקהיר,

בתוך 18 יום מדינת ישראל וצה"ל הפכו את המערכה. הדבר הזה הביא את המצרים למחשבה שהגיעה השעה לעשות שלום עם ישראל. לראייתנו, מימשנו דרך העוצמה שלנו את החזון ואת התפיסה שלנו, שהיא שלום עם אויבינו מעמדת כוח ומעמדה של הגנה. הדבר הזה כמובן יצר גם את ההסכמים שבאו לאחריו, ומי שיצאו מורווחים מהתהליך הזה הם כלל השחקנים: המצרים, הירדנים ואנחנו. כדאי לשים לב לעוד דבר: אם יש שתי מדינות יציבות במזרח התיכון הגועש של היום, הן שתי המדינות שלישראל יש שלום אתן, מצרים וירדן. כל השאר שנושקות לנו, לבנון וסוריה, ובסמוך גם עיראק, נמצאות במצב אחר. ולכן, הסכם השלום עם מצרים הוא אבן יסוד בהיסטוריה של 68 השנים של מדינת ישראל. יתרה מזו, הסכם השלום עם מצרים, שנעשה על-ידי מנחם בגין ואנואר סאדאת בתיווכו של קרטר, השיג הישג מאוד משמעותי מבחינת האופן שבו בנוי ההסכם, וכדאי להכיר תודה למי שעשה אותו, כיוון שהנספח הצבאי להסכם השלום המדיני הזה מאפשר לישראל שטח מפורז של 250 ק"מ מרחק, ושטחו כ-60,000 70,000 ק"מ רבוע, שזה סיני, ולמעשה הדבר הזה מקנה לישראל לפחות שלושה יתרונות צבאיים משמעותיים: האחד, מרחב התרעה, השני, מרחב פעולה אווירי למצב שכוחות נכנסים לסיני, השלישי, שטח ריק באופן יחסי אם נצטרך לתמרן אל מרחב סיני.

בשל המרחק, בשל היתרונות הצבאיים, המודיעיניים והאחרים, ההסכם הוא הסכם יציב והסכם טוב. בשנים האחרונות נפל דבר, ולאחר שנים ארוכות שבהן ההסכם הוא הסכם קר באופן יחסי, נוצר לישראל ולמצרים אויב משותף. האויב הזה הוא ה"חמאס" ברצועת-עזה וארגונים ג'יהאדיסטיים, סלפיסטיים, סוניים, במרכז סיני, שהם גם אויבים של מצרים, אבל גם משתפים פעולה עם ה"חמאס", וכתוצאה מהעניין הזה הולך ומתהדק הקשר. מאחר שמצרים, לצד טורקיה, לצד סעודיה, ולצערנו גם לצד איראן, היא אחת מארבע המדינות המוסלמיות הכבדות, המשמעותיות והמשפיעות במזרח התיכון, והיא הקרובה ביותר אלינו, יש חשיבות עליונה ליחסים עם מצרים.

כל פעולה שמקודמת בעניין הזה, בדומה למה שקודם לאחרונה עם טורקיה,

גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, תומכים בתפיסת ראש הממשלה לקדם את הדברים האלה. יש בכך משום סימן מעודד, ואולי מסר לבאות.

תודה רבה לך, השר גלנט.

יש לך הצעה מטעם הממשלה? ועדה? להוריד מסדר-היום? מה אתה מציע? מה רצון המציעים? רוצים להמשיך את הדיון. אנחנו נשמח לדון בזה

דיון בוועדה. אני אשמח שיקראו לי.

שזה יקרה, כי הנושא חשוב, אין מה לעשות. הבעיה היא שזה ייקח עוד שנה. השר הציע ועדה.

הוא אמר, מה שאנחנו רוצים. אנחנו הצענו ועדה, אתם רוצים דיון במליאה? ועדת החוץ והביטחון הרי לא תדון בזה. לא, הם ימחקו את זה. יש לי דיון שאני מחכה, בגלל זה אני אומר. מה זה קשור? מליאה. מליאה.

נשאיר במליאה. אנחנו מצביעים על המליאה. מי שבעד המליאה, יצביע בעד, מי שנגד, נגד.

חמישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהדיון בנושא ביקורו של שר החוץ המצרי יועבר להמשך דיון במליאה. נעבור להצעות לסדר-היום מס'

מה יקרה לדירות הבנויות על קרקעות הכנסייה בישראל? במקום סגן שר האוצר יצחק כהן ישיב השר גלנט. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אכרם חסון. אדוני השר, אתה עדיין לא משיב.

יציגו את הנושא קודם. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי חבר הכנסת היחידי שנמצא כאן, אני הולך לדבר על סוגיה שעלתה בשנת 2000 גם בממשלת ישראל וגם בקרן הקיימת, כפי שידוע לך. הסוגיה הזאת היא סוגיית אדמות הכנסייה, בעיקר בירושלים, בחיפה ובעוד מקומות, וגם אדמות ששייכות לקרן הקיימת וגם לסוכנות היהודית. בשנת 1936 מישהו חכר את האדמות בשכונה שהפכה להיות שכונת רחביה בירושלים ל-99 שנים. הוקמו שם אז הרבה בניינים וישנם גם הרבה דיירים, ועם הזמן היא הפכה להיות שכונה יוקרתית וגדולה מאוד בירושלים. המצב, כמובן, קיים במרכז ירושלים. האדמה שאנחנו יושבים עליה כאן, כנסת ישראל,

היא באותו מצב. כנראה, כאשר הם עשו פעולת חכירה לאדמה לא ידעו שאנחנו נגיע בעוד כמה שנים ואז נצטרך לתת פתרונות לתושבים ולאזרחים. אני זוכר שניר חסון מעיתון "הארץ" כתב ב-4 ביוני 2016,

אנחנו חזקים מאוד בחסוֹן, חסוּן, חסוֹן. אז יש פה ניר חסוֹן, יש פה אכרם חסוּן, ויש את היושב-ראש. עוד חסוֹן. חזקים פה בחסוֹן. אז קודם כול זה כבוד עבורי, אחי יואל.

ב-4 ביוני 2016 כתב ניר חסון בעיתון "הארץ" על הסערה הנדל"נית שעומדת לטלטל את ירושלים. גם מיכל מרגלית כתבה ב-2 בינואר 2012 על הצרות בשכונת רחביה בירושלים. מה שעכשיו הולך לקרות, שכמובן חוזה החכירה מסתיים, ואז אנחנו מוצאים אלפי דיירים שחיים באלפי בתים בלי שום פתרון, או שהם חייבים לפנות את הבתים בלי שום פיצוי, או שהם חייבים לרכוש בחזרה את כל הבתים מאלה שעשו פעולת חכירה חדשה עם הכנסייה. הרי מה קרה? הכנסייה לא רוצה להצטייר כמי שמוציאה אנשים מהבתים, ולכן היא עושה עסקאות עם כל מיני קבלנים ואנשים שמחפשים לעשוק את הציבור. בסופו של דבר הם יבואו עכשיו ויבקשו תמורה חדשה לאותם בתים שאנשים בנו ושילמו עליהם את כל האגרות וכל המסים כחוק, אבל בסופו של דבר כל החסכונות שלהם במשך 30 40 שנה כאילו ירדו לטמיון. אין ספק שהדבר הזה הוא בלתי נסבל, ולעניות דעתי הוא גם לא חוקי. כנראה כשעשו את פעולת החכירה בזמנו לא חשבו שהם יגיעו ליום הזה, ולכן לא היו תקנות נכונות. לא מזמן היה משפט בחיפה, ובית-המשפט המחוזי נתן פסק-דין בנושא הזה. אנחנו חושבים ומשוכנעים שהכנסת צריכה לחוקק חוק חדש, שהוא גם ייקח בחזרה, רטרואקטיבית, את כל הבתים האלה והאנשים כדי לשמור עליהם, וגם מותר לחוכר החדש לקחת מה שנקרא דמי חכירה חדשים, אבל שלא יהיו מופקעים, שאנשים ישלמו מאות-אלפי שקלים או עשרות-אלפי שקלים כל חודש, וכך האנשים יצטרכו לעזוב את הבתים. מה שקרה בשכונת רחביה, אדוני היושב-ראש,

כאשר ידעו שזה החוק וזה המצב, הם מכרו את הבתים במחצית המחיר האמיתי, הם הפסידו 50%. אז משכונת יוקרה,

היא הפכה היום להיות שכונה ענייה, שכונה לא יוקרתית, שכונה שהבתים שם לא שווים. ומה נעשה עם האנשים הזקנים והמבוגרים שחיים שם? לכן חשבנו שצריך להביא את זה לחקיקה מחודשת, כדי להציל את התושבים ואת האזרחים שבאמת בתום ובתמימות ישבו שם עשרות בשנים.

תודה רבה לחבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת מיקי לוי, אני לא רואה אותו פה. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. לא חסוֹן ולא חסוּן, שימו לב. אבל מאוד חסונה, מאוד חסונה.

תודה לך, כבוד היושב-ראש חסון. חברי חברי הכנסת, אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לכך שכאשר ממשלת ישראל נמצאת במצוקה, ואנחנו הרי מדברים על מצוקה אמיתית, אנחנו מדברים על כך שגם הבניין שבו אנחנו נמצאים נמצא ונבנה על אדמות הכנסייה, אז יודעים למצוא פתרון פתאום. בשנת 2000 נמצא פתרון, וככה כנסת ישראל, הכנסת שלנו, תישאר פה, וגם כאשר יסתיימו 99 השנים של החכירה אנחנו לא נצטרך לפנות את הבניין, אנחנו לא נצטרך להתמודד פתאום עם המצוקה של מה עושים, איך עושים, מחיר הנדל"ן יורד, עולה וכו'. מה קורה עם אזרחים רגילים, כאלה שאינם חברי כנסת והם לא נמצאים במשכן או שאין להם שום קשר למשכן? הזניחו אותם. זו בעיה שאנחנו יודעים עליה לא מאתמול. הרי מי יכול להגיד שהוא לא ידע שיש פה עניין של אדמות כנסייה, שחלק נרחב משכונת רחביה וגם ניות וגם שכונות אחרות נבנו על האדמות האלה? כולם ידעו. כולם ידעו, אבל סתמו את העיניים, סתמו את האוזניים, וכמו שלושת הקופים: לא יודע,

לא מתערב ולא עושה כלום. אנחנו מגיעים לנקודת השבירה בעניין הזה, ואנחנו רואים שיש מצוקה אמיתית של מאות משפחות, גם של ותיקים וגם של עולים, שנמצאות פה, שחיות בבתים שלהן, ופתאום מבינות שהן לעולם, אבל לעולם, לא יוכלו להיות הבעלים של הדירה. עכשיו הם כבר נמצאים במצוקה שהם לא יכולים למכור את הדירה הזאת, הם לא יכולים להיפטר ממנה גם אם היו רוצים, וכאלה שרוצים להמשיך להיות שם ולהוריש את הדירה לילדים שלהם, שהרי לא בחסד אלא בזכות הם נמצאים שם. הם נמצאים שם כי הם שילמו את הכסף, כי הם שילמו על הדירה, הם שילמו משכנתה, הם שילמו שכר דירה. הם עשו הכול נכון, אבל מה? המדינה לא דאגה להם. היה הסדר שהיה נוח בתקופה שלפני הקמת המדינה, ולאחר מכן כבר אף אחד לא המשיך לדאוג לזה. לכנסת דאגו, ולאזרח הרגיל שהולך ובוחר לכנסת לא דאגו. אז עכשיו צריך לפתור את המצוקה, כי יש אנשים שהיו רוצים למכור את הדירה, לקנות דירה אחרת,

לשפר דיור, להתחתן, לתת דירה לילדים, והם תקועים, הם לא יכולים לעשות כלום.

זו לא סוגיה שצריך לפתור אותה בעוד 30 שנה או 20 שנה. אין לנו הזמן הזה. אנחנו כבר היום בתוך המצוקה הזאת. אז הפתרון צריך להיות מאוד נגיש,

מאוד ריאלי, פתרון כזה שדואג לאזרח הקטן והפשוט שעשה את המוטל עליו. האם אתם מדמיינים מצב שבו אזרח שהיה,

מפסיק לשלם את המשכנתה שלו, מה היה קורה לו? היה מפונה מהבית שלו תוך זמן כזה או אחר. מה היה קורה לאזרח כזה אם הוא היה,

לא משלם את דמי השכירות לאדם שממנו הוא שוכר את הדירה? היו זורקים אותו, היו מביאים לו את המשטרה, היו מפנים אותו בסופו של דבר מהדירה הזאת שלו. הוא לא אשם, האזרח הזה שנקלע למצוקה כזאת, כי אמרו לו בזמנו: זה ייפתר, יהיה בסדר, זה כמעט המשפט הראשון שלמדתי כאן בארץ. לצערי הרב, זה לא רק משפט, זו משנה, משנה לחיים. בכל דבר שאנחנו עוסקים, אומרים: יהיה בסדר. אבל לא יהיה בסדר, כי כבר עכשיו אדם שיש לו דירה ברחביה, הולך למכור אותה,

אתה יכול לקבל רק חצי מהשווי שלה, כי אנחנו לא הרי יודעים מה יקרה בעוד 15 שנה, בעוד עשר שנים, בעוד 30 שנה, אם יזרקו אותך מהדירה הזאת או לא, אז כדאי שעכשיו תתפשר. אז הלכו קופות הגמל, הלכו החסכונות, הלך עמל כל כך קשה של אנשים שעשרות בשנים שילמו את הכסף הזה, הלך כלא היה, התנדף ברוח. אז האחריות שלנו, חברי חברי הכנסת, האחריות של הממשלה, היא לדאוג לאזרחי ישראל שמצאו את עצמם במצוקה נוראית, ולא להוסיף על המצוקה הקיימת, מצוקת הדיור, שכולנו מזהים ומכירים אותה, גם את העניין הזה של אדמות הכנסייה. גברתי, זה אכן היה טיעון חסון. מאוד חסון הטיעון היה. אנחנו חסונים בדעתנו. מאוד חסונים בדעתנו. תודה רבה. עכשיו חבר הכנסת מיקי לוי, שגם הוא איש חסון. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על ההיתר המיוחד שנתת לי. בבקשה. חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו מדברים על פצצה שמחובר לה שעון עצר עם זמן מדויק, ושכבר גורמת לנזק ולנפילה בשוויים של נכסים שיושבים על קרקעות חכורות של הכנסייה בירושלים. אני מכיר את הבעיות האלה ומכיר חלק מהבניינים, כירושלמי, ומכיר חלק מהדיירים שנמצאים שם, ואף נכסי מדינה ומשרדי מדינה נמצאים בחלק מהבניינים ששייכים לכנסייה. ממה שפורסם וממה שליקטתי, רוב הקרקעות נמצאות בחכירה של הקרן הקיימת, הן המאסה הגדולה למעשה, הקרן הקיימת, והן יגיעו לפקיעתן בעוד 40 שנה. אדוני השר, 40 שנה זה מחר בבוקר, אי-אפשר לחכות לעוד 40 שנה שיחלפו. יש קרקעות בשכונת רחביה שחוזי הרכישה שלהן עומדים לפוג כבר ב-34', ב-2034. כלומר, אנחנו מדברים על בעיה שנמצאת ממש לפתחנו, ולא על איזו אגדה שתתרחש בעוד 100 שנים. וכבר עכשיו מדובר בנושא שיוצר בהלה בציבור ומביא אנשים למכור את ביתם במחירי הפסד של 20% ואף 30% מתחת לשווי שלהם, כדי להבטיח, לפחות מבחינתם, חלק מכספם. אני מעריך שככל שהזמן יחלוף והתקופה עד סיום החכירה תתקצר זה רק ילך ויואץ, וערך הנכסים שלהם ילך וירד. ממה שאני מבין, אין לגורמי הממשלה אפילו מיפוי כולל של כלל קרקעות הכנסייה בישראל. ואני לא בא כאן בטענות, זה המצב, פשוט. אז אולי צריך והגיע הזמן לערוך מיפוי כזה, עם כל הקושי, ולהתחיל להבין בדיוק על איזה היקף מדובר, מכיוון שבסופו של דבר מדובר בפצצת זמן חברתית. אלה אזרחי מדינת ישראל, ויום בהיר אחד זה יתפוצץ. צריך להכין,

תוכנית עבודה ולהתחיל במשא-ומתן לחידוש חכירה ארוכת טווח, ולחשוב על איזשהו פתרון מחוץ לקופסה, למשל תוספת בנייה על חלק מהבניינים הקיימים כפיצוי לבעלים, לכנסייה עצמה, כפתרון מוסכם. מה שבטוח זה שאסור להמתין, אסור לחכות, ובעיקר, אסור להשאיר את האזרחים בעלי הדירות בחוסר ודאות לגבי העתיד שלהם. ככל שהמועדים יתקרבו, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, הבהלה בציבור רק תחריף, ותהפוך להיות בעיה של המדינה, והנכסים יאבדו את ערכם. ועוד פרוז'קטור אחד קטן, אדוני השר, בבקשה: זה עלול להוביל לסכסוך בין מדינות. ברגע שהנושא הזה יתפוצץ, לכנסייה היוונית בירושלים יש נכסים רבים, ואני לא צריך לספר לך על היחסים הבילטרליים בין מדינות כשאירוע מן הסוג הזה מביא לסכסוך וגורם לתקלה רצינית ביחסים הבילטרליים בין מדינת ישראל ואותן מדינות שיש להן בעלות על הכנסייה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, היטיבו הדוברים הקודמים להסביר את הקשר בין ההצעה הדחופה לסדר-היום לבין הבעיה שתתחיל לצוף אולי בעוד 30 שנה, אבל זה נכון, היטבתם להסביר, ובאמת תודה רבה, חבר הכנסת אכרם חסון, שהעלית את זה. בעצם אנחנו מצלצלים בפעמון על בעיה שתהיה, אבל כבר עכשיו, הטיפול בדבר כזה צריך להתחיל עכשיו. להגיע להסכמים בנושאים כל כך כבדים וכל כך מסובכים, במיוחד בנושא נדל"ן, זה הזמן, ואולי כבר מאוחר. מאיפה הראיה שכבר מאוחר? כי ההיסטוריה, היא חשובה מאוד, ההיסטוריה של הדבר הזה, אבל אין כאן זמן להאריך. והדבר פרקטי, ההיקפים והחשיבות של הקרקעות שמחזיקות הכנסיות היווניות, או הכנסייה היוונית, הם באמת שטחים עצומים ומשמעותיים מאוד, גם במבני מדינה חשובים, במוסדות מדינה, וגם לאזרחים רבים. מדובר על אלפי דירות שנמצאות על השטחים האלה. וכפי שאמרו קודמי, וכפי שמובן לכל אחד, המשמעות של זה שהחוזה מסתיים בעוד 20 שנה, הערך של הדירה, הערך הנדל"ני, ההשפעה היא כבר מעכשיו. והשאלה היא איך צריכים לעשות משא-ומתן, שיש לזה גם השלכות פוליטיות, זה גם קניין של המדינה, וגם השלכות חברתיות, זה נושא שהזמן, והחקיקה שיכול להיות שצריך בעקבות זה, צריכה להיעשות כבר עכשיו, מפני שאחרת היא תיעשה בצורה שתגרום הפסדים, ובוודאי לא בצורה המיטבית. ועוד פן אחד לעניין, שהוא מאוד מאוד חשוב, תופעה שצריכה להדאיג אותנו, אדוני השר, שהכנסיות מוכרות כבר עכשיו קרקעות לחברות זרות או לאנשים, ליזמים ישראלים.

ואולי מצד אחד תגידו, שמוכרים כבר עכשיו לכאלה שיש להם אופק ארוך, אורך נשימה. איך אמר לי סוחר? תשמע, מה אני עושה עם הכסף? אני קונה קרקע, מנסה למכור, להרוויח עליה בכמה שנים 10% זה כבר יפה מאוד, ועוד חמש שנים,

זה נקרא באמת שיש לו תשואה מאוד מאוד יפה. הוא אומר: בשביל מה אני צריך לעבוד לקנות, לעבוד לקנות? עכשיו אקנה קרקע, שכבר עכשיו אני מקבל אותה יותר בזול, לא אתעסק בה 25 שנה, אני עצמי בן 40,

אבל מה, אני צריך גם לילדים שלי, ובאופק,

30 שנה היא תכפיל את עצמה, מכיוון שאז השווי שלה יהיה הרבה יותר גדול. הכנסייה אולי גם יודעת שכגוף ציבורי יהיו עליה לחצים לפנות אנשים. אבל כשזה יהיה גוף פרטי, כבעל קרקע פרטית, שקונה את זה כבר היום, והכנסייה מרשה את זה ומכרה גם לחברות זרות, הסיפור יהיה הרבה הרבה יותר מורכב. אף אחד לא יגיד, היסטוריה, ואיך קנו, ממי קנו ואיך קיבלו. אנחנו מדברים על אנשים שעשו עסקה שהייתה כשרה, כרגע היא כשרה כדין, ומה תגיד להם בעוד 20 שנה? תגיד להם את ההיסטוריה של מי שהיה קודם? עכשיו זה הזמן. כמו שאנחנו יודעים, גם היום יש קרקעות, היום כשרוצה גורם זר לקנות קרקע במדינת ישראל, הוא צריך לקבל אישור, מעל ערך מסוים. לא כל אחד יכול לבוא ולרשום את עצמו בטאבו, ודאי אם הוא לא אזרח מדינת ישראל.

בהחלט לגיטימי, בקרקעות שהן ממש מצוינות, שיש להן היסטוריה מאוד מאוד מסוימת ומורכבת, ודאי שאם היום אנחנו נבקש, אם רוצים לעשות עסקאות, אנחנו צריכים היום בחקיקה,

אני מסיים מייד, אדוני. לעשות איזה חוק שיגביל, שיחשוב איך עושים אותה.

אנחנו אומרים דבר אחד: גם אם אין לנו מסקנות ברורות עכשיו, כל אחד יכול לחשוב ככה,

צריך לתכלל, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות היום. לאחר מכן אפשר לעשות דיונים: מי המחליט, מי יושב על המדוכה, מי רואה את כל הצדדים, ואיך מקבלים באמת החלטות שייטיבו עם הציבור, ובאמת לא יזיקו לציבור.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי מקלב. ישיב השר גלנט. רשום לי כאן, אדוני השר, שבמקור היה צריך להשיב שר האוצר.

לא, אבל למה? זה לא רלוונטי למשרד שלך? אני מבקש להבהיר: אני מביא לכאן את תשובת שר האוצר, בתוקף היותי שר תורן במליאה. הנושא נמצא באחריות מינהל מקרקעי ישראל,

הכפוף, כידוע, לשר האוצר.

ולפיכך, להלן תשובת שר האוצר: המדינה מודעת להסכם שנחתם בין הפטריארך לחברת "ניות", ומעיון בו עולה כי הוא כפוף לזכויות החכירה. זכויות החכירה של קק"ל הן עד לשנת 2050 או 2052, ותקופת חכירת-המשנה לחוכרים הפרטיים היא בהלימה לתקופת החכירה של קק"ל אל מול הפטריארך. יצוין כי בשניים מחוזי החכירה של קק"ל מול הפטריארך יש זכות לחידוש שאינה מוגבלת בתקופה, ובחוזה נוסף תקופת האופציה מוגדרת ל-49 שנים. בחוזים אלה נקבע כי החידוש ייעשה בהתאם לתנאים שייקבעו בין קק"ל לפטריארך, ובמקרה של אי-הסכמה ימונה בורר על-ידי נשיא בית-המשפט העליון. לאור האמור, על קק"ל לנהל משא-ומתן לחידוש החוזים. אשר למקרקעי משכן הכנסת, המקרקעין שעליהם בנוי משכן הכנסת נמצאים בבעלות המדינה מכוח הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943. הודעה על-פי סעיף 19 פורסמה ביום 1 במאי 1952. תודה. תודה רבה לך, השר גלנט.

אתה תמיד שוכח להציע. מה אתה מציע, השר גלנט?

אוקיי, מציע להוריד את זה מסדר-היום. חברי הכנסת? מציעים להעביר את זה לוועדת הפנים.

ועדת הפנים.

חבר הכנסת פורר, מה אתה מציע? ועדת הפנים.

יש הצעת השר להוריד מסדר-היום, ויש ועדת הפנים. מי שבעד ועדת הפנים יצביע בעד, מי שנגד, זה למעשה הסרה מסדר-היום.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה

שבעה בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה בנושא הסכם החכירה של המדינה מול הכנסייה, מה יקרה לדירות הבנויות על קרקעות הכנסייה בישראל? תועבר להמשך דיון בוועדת הפנים. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום מס' 4357,

4384 ו-4405 בנושא: מסקנות ועדת ביטון והשיח המפלג בין מזרחים לאשכנזים. חברת הכנסת מירב בן ארי, לא נמצאת, חבר הכנסת אורן אסף חזן, לא נמצא. חבר הכנסת יגאל גואטה, בבקשה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת גואטה, עד שלוש דקות לרשותך. אני משער שתשתמש בכולן. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך את שר החינוך נפתלי בנט על שהרים את הכפפה והקים ועדה ציבורית שתעמיק את הזהות ההיסטורית והחשובה של קהילות המזרח במערכת החינוך. באותה הזדמנות אני רוצה לברך גם את חברי הוועדה ואת העומד בראשה, מר ארז ביטון, שאני סמוך ובטוח שהודות לעבודתם המאומצת התלמידים ייחשפו לעושר התרבותי, החברתי וההיסטורי של קהילות

בלי לפגוע באיש, רבותי, "באין ציפור שיר, גם עורב זמיר" הקמת הוועדה היא דבר חשוב, כפי שאמרתי, אני מברך על כך, אך יחד עם זאת הקמת הוועדה היא אליה וקוץ בה. עצם העובדה שהטמעת היסטוריה תרבותית כל כך חשובה מצריכה הקמת ועדה מעידה על כשל במערכת החינוך. אני תקווה שאכן מסקנות הוועדה יוטמעו במערכת החינוך. יושב-ראש ש"ס הרב אריה דרעי הקים ועדת למעקב אחר יישום מסקנות הוועדה, ואני מקווה שאכן המסקנות האלה יוטמעו. בנושא השיח המפלג בין מזרחים לאשכנזים, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט כמה פנינים שיצאו מפיהם של אנשי ציבור מהשורה הראשונה, שלצערי הרב אינן פליטות פה, את רוצה לדבר במקומי, מירב? חיכיתי לנחמן שי. הפסידה את זמנה, אתה אומר. אבל לא את זמני. אתה מדבר אתה בינתיים, זה מבלבל אותי, חסון.

אני היחידה שנמצאת במליאה כל הזמן. יש לך אפשרות לפנות אלי בשלושה העתקים, בכתב, תשכנעי אותי. אם אשתכנע, תקבלי את האפשרות.

נאזם לא יעזור לך פה. אל תנסי לעקוף אותי, חברת הכנסת בן ארי. זה לא ראוי ולא הגון. אני כותבת לך מכתב. אני מבקש. עם טיעונים צודקים ומשמעותיים. כולל עם נתוני פיינט. ראיתי שסגן שר האוצר לא היה, חברים, חברי חברי הכנסת, אין לנו שר באולם, גלנט כבר לא פה, אז אנחנו, אז באופן חריג אתה מאשר?

אני אמרתי לך, אה, אתה רוצה את זה בכתב? תראי, כל סגן יושב-ראש ואופי הניהול שלו. אני, רק בכתב. אצלי הכול צריך להיות מתועד. גברת בן ארי, אני מבקש שלא לנצל את התמימות של היושב-ראש.

אני לא רוצה שיגידו שאני מיטיב באופן יוצא דופן עם חברת הכנסת בן ארי. השר גלנט, אתה תורן? השר?

אני מוכן, הוא מוכן להיות תורן מתנדב. אוקיי, השר הגיע. בואו נמשיך. אני נותן לך עוד שתי דקות, כי הפריעו לך. קדימה, נו, נו, נו, תתקדם. השיח הזה מפריע לי, אדוני היושב-ראש.

נהוג, נהוג לפטפט,

אני יודע שזה נהוג לפטפט, והילדים בכל מדינת ישראל רואים את הכנסת בטלוויזיה, איזה יופי, מפטפטים ולא נותנים, חבר הכנסת גואטה,

כשילד מגיע לכיתה א', הדבר הראשון שמסבירים לו זה: צריך לשבת בשקט ולשמוע את החברים. אבל כנסת ישראל, שהיא סמל ודוגמה לכל עם ישראל, בטח לילדים, פה אפשר לפטפט חופשי ולהפריע.

אדוני היושב-ראש, בנושא השיח המפלג בין מזרחים לאשכנזים, אין מצב, אני לא יכול לדבר ככה, נו.

חבר הכנסת גואטה, אתה מבזבז את זמנך, לא. אתה מבזבז את זמני, סליחה. זו סוגיה מאוד חשובה. אדוני, אתה מבזבז את זמני.

בנושא השיח המפלג בין מזרחים לאשכנזים, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט כמה פנינים שיצאו מפיהם של אנשי ציבור מהשורה הראשונה,

אינן פליטות פה אלא מעידות על הלך הרוח של אותם אנשים וגם על סוג של תפיסת עולם. צר לי שאני ככה מוציא אותם מהקברים, אבל המשורר הלאומי שעליו גדלנו בבית-הספר, ואז הטמיעו אותו

חיים נחמן ביאליק, אמר: "אני שונא את הערבים כי הם דומים לספרדים". מזל שאין פה ערבים במליאה.

בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל,

תקשיב,

תקשיב מה אמר בן-גוריון. חבר הכנסת אורן אסף חזן. אנחנו ערבים גם. "גנב, רועה זונות או רוצח אשכנזי לא יצליח לעורר אהדה של העדה האשכנזית, אולם בקרב עדה פרימיטיבית דבר זה ייתכן". פשוט לא ייאמן מה שאנחנו שומעים. לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי, אמר: "נגזר עלינו לקבל אותם" על המזרחים, ואנחנו צריכים לדעת איזה "ג'ונגל אנחנו מכינים לעצמנו"; הנשיא יצחק בן-צבי אמר: "תחילה באו ממרוקו המקרים הסוציאליים. בעלי השכלה לא עלו ארצה". פרץ נפתלי, שהיה חבר כנסת, אמר: "למשרה זו", של שופט בית-משפט העליון, "לא תיקח איש מצפון-אפריקה".

הדבר היחיד המשמח הוא שהצד השווה בין כל אלה שהקראתי את ההגיגים המטופשים שלהם, שכולם עליהם השלום, ברוך השם. אבל הייתה גם אמירה לא מזמן, להבדיל בין המתים לחיים, שעכשיו אומרים לי פה באוזנייה שאסור לי להגיד אותה בשם אומרה, אבל אמרו: אנחנו האירופאים עדינים, אנחנו לא אוכלים כל כך הרבה כמוכם, המרוקאים. מי אמרה את זה, אדוני? אמרו לי באוזנייה לא להגיד את השם. ובכן, רבותי, האמירות הגזעניות הללו, לצערי,

לא, אבל אתה משאיר במתח את חברי הכנסת. אמרת פה אמירה, תיכנסו, היום זה קל, תיכנסו לגוגל. אתה רוצה שאני אחזור על האמירה? אתה יודע מה קורה בבית עכשיו? הצופים בבית כוססים ציפורניים, חברת הכנסת ברקו, אני מבקש להקשיב למה שנאמר. אנחנו, האירופאים, עדינים, לא אוכלים כל כך הרבה כמוכם, המרוקאים. ואתה לא מוריד לי את זה עכשיו מהזמן, כי אתה ביקשת שאני אעשה את זה. אבל מי אמר את זה? אמרו לי באוזנייה שלא להגיד את השם. אני לא יודע מי אמר את זה.

האמירות הגזעניות הללו, לצערי לא פוסקות מאז קום המדינה ועד היום. אפשר לשלוח לי ווטסאפ, להגיד לי מי אמר את זה? מילא החברים מפריעים, מילא.

כמה חברות כנסת אירופיות יש לנו פה כבר? כמה חברות כנסת? ובכן,

האמירות הגזעניות הללו, לצערי לא פוסקות מאז קום המדינה ועד היום. לפני כמה ימים הצדיק פרסומאי בדימוס את דבריו הגזעניים של מבקר תרבות ללא תרבות, שאמר: "אל תיקחו את זה קשה, המזרחים נחותים מהמערביים, כי המזרח נחות מהמערב". אורן, אתה מפריע לי.

"היהודים היקים" תקשיב, "היהודים היקים הם קפדניים,

מדויקים, משכילים כמו הגרמנים, ומירי סיבוני רגב היא השתקפות התרבות במרוקו כולה" תרבות מזרחית מפגרת. לאותם ריקים ופוחזים, כמו האיש הזה שדיבר בשבוע שעבר, אני רוצה לומר שהם המפגרים הגדולים, ואני רוצה רק להזכיר לו, אני לא יודע איך שוכחים דבר כזה, שהגרמנים הרוצחים, הפושעים הללו, גם אמרו שהגזע הארי הוא גזע עליון ויהודי מזרח-אירופה הם תת-אדם, שיבין את זה. איך הוא שכח את זה? חשוב שידע אותו אחד, ואלה החושבים כמותו, שאני מעדיף את המזרחים הפרימיטיביים אבל טובי הלב, שאף-על-פי שהיו אנשים שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם, כל עיסוקם היה בנתינה לזולת, באהבת הזולת, בהכנסת אורחים, מאשר גרמנים קפדנים, מדויקים, שהשתמשו בזה כדי להביא רוע על העולם. הייתי מעדיף שהעולם לא היה "מתפתח", אם זה כך, אבל היה מקום יותר טוב, בלי כל הרוע שהביאו אותם אנשים דייקנים. לסיום, אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להבין בצורה מוחלטת וברורה, לא משתמעת לשתי פנים: אין מקום לאנשים אלו ולדעותיהם בחברה הישראלית. ולסיום, אדוני היושב-ראש, אני מאוד מקווה שאחרי שהתרבות של המזרח תוטמע במערכת החינוך, לא ירחק היום שאני אעמוד פה על הדוכן ויהיו לי הכבוד והעונג לדבר בפני ראש ממשלה מזרחי.

תודה רבה לך על דבריך החשובים. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. הוא דיבר?

אי-אפשר לדבר ככה אתך. אי-אפשר. אתה עושה לי חור בראש.

אבל אני לא יכול, חבר הכנסת גואטה, אל תפריע. אל תנצל את זה שאני חצי גואטה. הבאתם לנו פה כוכב. יגאל, אל תנצל את זה שאני חצי גואטה. חבר הכנסת אשר, בוא, תגיד לנו את אשר על לבך. אדוני היושב-ראש, שאני אמלא את מקום המזכיר? כותב שירה. ממש. אני משתדל. משתדל לעשות את זה מעניין. בבקשה, אדוני. אני לא חושב שהחליפו את הכוס הזאת הרבה זמן,

לא לא, אני שתיתי ממנה, זה מה שמטריד אותו. אח שלי. הוא אשכנזי. אח שלי. אתה שותה מכוסות שספרדים שתו מהן? אני מוחה על זה שאתה אומר, אדוני היושב-ראש,

תענה על השאלה הזאת. אתה שם לב שאתה שותה לי את הזמן עכשיו, ? לא, אין לך.

שאלתי שאלה,

האם אתה שותה מכוס ששתה ממנה ספרדי? למה אתה לא שואל אותי אם אני שותה מכוס ששתה ממנה אשכנזי? תענה על השאלה. יותר בעייתי. אל תתחמק, תענה. איסטניס זה איסטניס, אם. איסטניס זה איסטניס.

בבקשה, אדוני. שלוש דקות עומדות לרשותך. טוב, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהיה חבל אולי להקים את הוועדה ואת אותן מסקנות של המשורר הלאומי ארז ביטון. ואולי אני אתחיל דווקא בזה, חבר הכנסת גואטה, ידידי, אני אתחיל בזה שמה שראיתי, וזה עורר לי את המחשבה שאני הולך להגיד, אדוני, זה שארז ביטון עצמו נבהל, וכשהתחיל לקבל קצת ביקורת על זה שהוא גם המליץ ללכת לקברי צדיקים, הוא אמר: לא, זה היה משהו שולי בדוח, זה בכלל לא היה חלק מהדוח. הוא אמר: זה חלק מינורי. חלק מינורי, שולי, זה אותו דבר. נו, אז מה? אז מה רע במה שהוא אמר? אני מסכים אתו. ואני התעוררתי מזה, שהמזרחים, לקברי צדיקים? יש עוד כמה,

חברת הכנסת ברקו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברי, אני מבין שרק יד קשה מובנת בדיון הזה, ברקו, כפיים, חברת הכנסת ברקו,

אני עומד ומצדיע. אני לא, אני מצדיע לך בחזרה.

אני מצדיע. אל תעשה בכאילו. אתם מפריעים לחבר הכנסת אשר, וחבל.

אז זה עורר אותי לחשוב את המחשבה הבאה, חברי הכנסת הנכבדים, אני חושש, אני מצטער לאכזב אותך, חברי וחברי: אני לא בטוח שיש כאן גזענות על רקע של מזרחי ואשכנזי. לדעתי, יש פה משהו יותר עמוק במה שקורה, כי אם אנחנו מנסים לחשוב יחד, איך יכול להיות שאשכנזים מראשי האליטות, שהדמוקרטיה בגרונם, אלה שמתייחסים בבוז כמו שראינו כלפי אחיהם היהודים המזרחים, בבוז ובפטרונות, ואיך זה מסתדר עם כך שאותם אלה, שאותם אלה הם הראשונים שנלחמים, כאן בכנסת ובמקומות אחרים, נגד גזענות כלפי ערבים, עובדים זרים, גם אם הם מחבלים או גם אם הם מסתננים שגורמים נזק למדינה? איך זה מסתדר יחד שלוחמי החופש האלה, לוחמי הדמוקרטיה והאנטי-גזענות האלה, הם אותם אלה שמתבטאים בהתבטאויות הכי גזעניות? גם בדוגמאות שראינו קודם. מה עומד כאן, מאחורי הדברים האלה? איך אותם אנשים, האליטות האלה, חטפו ילדים מהוריהם, גזזו את פאותיהם כשהגיעו לארץ, שלחו אותם בכפייה למקומות ופיזרו אותם בקיבוצים? איך יכול להיות? איך מסתדרים שני הדברים האלה יחד? אותם אנשים שהדמוקרטיה היא בגרונם, שלא עושים דברים שהם בניגוד, בכפייה, הם הרי רוצים דמוקרטיה. התשובה היא, התשובה היא אחת, רבותי: הבעיה שיש לאליטות האלה היא הבעיה שהם יודעים שהציבור המזרחי הוא ציבור שבא עם המסורת שלו לארץ, שמכבד את ההלכה, שכן הולך לקברי צדיקים, שראה את הסבא והסבתא שלו, אבל לא מספיק טוב כדי ללמוד, אתה מפריע לי,

כדי ללמוד בבתי-הספר אצלכם יחד. אדוני היושב-ראש, אתה מפריע לי מאוד. תתייחס לזה, בבקשה. בסדר. אני אתייחס, אם תיתן לי עוד כמה דקות. מותר לי כיושב-ראש לאתגר אותך, מאה אחוז, אבל תאתגר אותי, ומתן שכרה בצדה. הגזענות הזאת היא לא הגזענות הסטנדרטית, שאולי גם אתה רומז עליה. אני מדבר פה עכשיו על משהו יותר עמוק,

משהו שמגיע מכיוון אחר לגמרי. הם עושים קריירה, חזן, תקשיב, אתה תשמע את דברי. אתה תשמע את דברי. תקשיב טוב. תקשיב טוב. אני כבר לא יכולה לחכות לשמוע את דבריך, אורן. הבעיה שיש להם אתם, יש להם גם עם החרדים האשכנזים, כי יש להם בעיה עם הדתיות ועם הדת, אבל הם, דקה. דקה. רק הם יודעים, טוב, אני נותן לך עוד דקה, יופי.

לא ביקשתי יותר, אדוני. יופי.

הם פחדו ומפחדים מכך עד היום. הם רואים שיש ציבור ענק במדינת ישראל שגם אם הוא לא דתי היום, הוא שומר מסורת, הוא יודע איפה ניתנה התורה. זה מה שמפחיד אותם. זה ההתנשאות שלהם, זה הזלזול שלהם, כדי לגרום ולחנך את בני-הנוער לא להאמין בקברים, לא להאמין בתפילות, לא בתהילים, לא יודעים מי זה דוד המלך. זאת הייתה המטרה שלהם. זאת לא גזענות שבאה מגזענות סטנדרטית. אם היו גזענים, היו נגד כהי עור, אז גם העובדים הזרים הם כהי עור, ועליהם הם מגינים יותר מאשר על אחיהם. זה מגיע מרצונם להפוך את עם ישראל להיות ככל הגויים. והקורבנות הגדולים של זה הם אותם אלה שבאו עם המסורת, שלא עברו שואה ולא נכחדו בכמויות כאלה, והגיעו פתאום כמויות של אנשים מאמינים ודתיים לארץ, הם לא ידעו מה לעשות אתם, משפחת גואטה, ומשפחת שרעבי, ומשפחות כאלה, הם פחדו מה יקרה פה, שהולכים להיות פה כולם שומרי תורה ומצוות, ומכאן הגיע הכול.

זאת הנקודה, תודה רבה.

תודה רבה, חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת, נעניתי לבקשתו של חבר הכנסת אורן אסף חזן. בבקשה, אדוני. אני עדיין שוקל את בקשתה של חברת הכנסת בן ארי. לא, אני גם, לפניו,

אני השתכנעתי מהטיעונים של אסף חזן יותר. הוא גם הגיש, אני עדיין מתייעץ עם גורמים. אני מתייעץ בנושא. אנחנו לא נפתח, את גודל, של אורן אסף חזן. חברת הכנסת בן ארי, אני יכול להעיד שזו אפליה ממש. אפליה נגד נשים.

אתה עשית כאן אפליה נגד אישה מזרחית, חברת הכנסת בן ארי, נא, חברת הכנסת בן ארי, נא לא ללמוד מחברת הכנסת ברקו ולשמור על הסדר.

כן, בבקשה. שלוש דקות.

ברקו, הוא בונה אותך, ברקו. הוא נטפל אלי. הוא פשוט מציק לי. אדוני היושב-ראש, סגן השר, חברותי, חברי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, אני חושב שהסיפור של ועדת ביטון זה לא הסיפור. זה גם לא הסיפור של גידי אורשר ולא של סדן. הגיע הזמן שנפסיק להתעסק בפרסונות, כי כל פעם שאנחנו לוקחים אדם ומנסים לתלות אותו בחוצות העיר, כי הוא אמר בסך הכול מה שהוא מרגיש, אנחנו מתעלמים לחלוטין מהתופעה.

גזענות היא חלק בלתי נפרד מימינו כאן, בישראל של 2016. יש מפלגות בבית הזה שעושות קריירה והון פוליטי מטורף רק מתוך גזענות. אני לא חושב שצריך להדיח את גידי אורשר, לא חושב שצריך להשעות אותו. גם במפלגה שלך, אדוני. אני אומר את זה בצורה ברורה. אני אזכיר למי ששכח: אני אורן אסף חזן, הבן של אביבה גואטה. אני חצי טריפוליטאי, מלוב, וחצי מרוקאי-תוניסאי, לא יודע איך חצי וחצי נהיה יותר משלם, אבל בסדר. ובסוף, עכשיו, ב-2016, עכשיו אני מבין את האיכות. מתוך כל הערבוב הזה יצאה כזאת איכות. תראה, תראה איזה, מתוך הערבוב הזה.

אין ספק.

אם יש מישהו שחושב, תראה איך אני עכשיו משתמש בזה. אם יש מישהו שחושב שיש מבני עדות המזרח, אגב, אני לא יודע למה אומרים "בני עדות המזרח".

לא באנו מהמזרח בכלל. אנחנו הספרדים, המרוקאים, הטריפוליטאים, מישהו שחושב שאנחנו לא, מספיק להסתכל בכנסת הזאת ולראות כמה חברי כנסת טובים ומוצלחים יש כאן. אדון גואטה, הגיע הזמן שנפסיק לבכות. כשהגיעו הרוסים, כשהגיעה העלייה הרוסית לארץ-ישראל, כלפיהם לא הייתה גזענות? הייתה, אבל הם הרימו את הראש. אני לא בא בתלונות לאף אחד, רק אל עצמנו. הגיע הזמן, אתה מדבר שטויות. אני לא מדבר שטויות. אני רוצה לקחת לך, חבר הכנסת גואטה, אני מבקש ממך,

אתה לא תגיד לחבר כנסת אחר שהוא מדבר שטויות,

אז אני מבקש שתחזור בך. אני מבקש שתחזור בך. אתה חוזר? זה לא שטויות, זה חוסר ידע. מאה אחוז, זו הערה שאתה יכול להגיד. זה בסדר.

את המרוקאים כמו שקיבלו את הרוסים?

עכשיו אתה מראה חוסר בקיאות בדברים שיצאו. אתה אולי שומע, חבר הכנסת גואטה, אתה אולי שומע את דברי אבל לא מקשיב. ואם אתה צריך,

אני אתן לך ממחטה לנגב את הדמעות.

אבל הגיע הזמן שנפסיק לבכות. אורן, זה נהיה גואטה נגד גואטה. לא, אל תכעס

טוב, גם אני גואטה, הסתבכתי עכשיו.

אדוני, תן לי רגע אחד, דקה. רגע אחד לסיום. אני רוצה רגע, במשפט אחד, לנסות לתמצת את דברי, כדי שיהיה קל גם לחבר הכנסת גואטה להבין. תקשיבו, חברים, אם אנחנו נמשיך להתעסק פעם אחרי פעם באדם פרסונלי ולא נתמודד מול התופעה, אם אנחנו לא נאחד כוחות כולנו, בכנסת הזו קודם כול, מכל קצוות הקשת הפוליטית, מכל גוון שהוא, מכל עדה שהיא, אנחנו נמשיך למצוא את עצמנו תחת מתקפה שאנחנו עושים כפרות, תחת מתקפה שאנחנו מרימים ספרי תורה, תחת מתקפה שאנחנו גאים להיות יהודים בארצנו.

הגיע הזמן שאנחנו נזרוק את הממחטות, נפסיק עם הדמעות, נרים ראש בגאווה, כי רק ככה, רק ככה אנחנו נמשיך לבנות ולהיבנות.

אנחנו נילחם בגזענות הזאת. ובמשפט אחד אחרון לגמרי, ודי. אתה מלחיץ אותי, אתה לא יכול כל פעם לעשות לי את זה. אני מלחיץ אותך? עוד לא קם האדם שמלחיץ אותך. משפט אחד אחרון, בהתייחס לוועדת ביטון: עם כל הכבוד לזמר ולפיוטים, שהם מאוד חשובים ויקרים ללבי, למרות ששירה זה ממני ואילך,

אני חושב שיש פספוס ענק בכך שהוועדה לא התייחסה בכלל לכל נושא השבת הרכוש הגזול, לכל נושא ההיסטוריה, הפרעות שעברו, הגירוש, והנכבה היהודית היא הנכבה היחידה שהייתה. פה הפספוס שלנו, ואנחנו נעשה את התיקון. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, על הזכות. אני רוצה לתת לך חיבוק, לא, לא. לא. לחיצת יד. אני חייב, אני חייב. אהבה בין העדות השונות. באמת יפה מאוד. אני מצטרף גם לחצי מדבריו. אז אני מבקש לחבק כל אחד מחברי הכנסת כרגע. אני נענה לבקשתה של חברת הכנסת בן ארי, באופן יוצא דופן ובניגוד לכללים. נחמן שי, נחמן שי, כוותיק, יסכם את הדיון. לפניך. בבקשה, חברת הכנסת בן ארי. אדוני היושב-ראש, רק הערה, אפשר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה כפולה, גם על שהסכמת ואישרת לי לדבר במליאה, מה שנקרא לפנים משורת הדין. אדוני השר, כנסת נכבדה, אני כן רוצה להתייחס לדוח ועדת ביטון ברצינות הראויה לו. דוח ועדת ביטון בעיני זה אחד המסמכים החשובים ביותר בתולדות המדינה. חבר הכנסת גואטה, אני רוצה שתקשיב, כי אתם דיברתם הרבה על דוח ביטון, מה המוצא שלך? אבל אם אנחנו שמים רגע את חוסר הרצינות בצד ומתייחסים בצורה רצינית למסמך הזה, לא סתם,

זה אחד הדברים החשובים ביותר שנעשו כאן במדינה. אני, כשפתחתי את העיתונים ביום שישי, ממש התרגשתי. התרגשתי,

בתוך המסמך, מי שקרא, מופיע, זאת הבושה הגדולה.

מה מתרגשים מזה? מה יש להתרגש? קודם כול, אל תצעק, אל תצעק, כי אנחנו מסכימים על אותו דבר. אין לנו ויכוח, וחבל, הזמן שלי עובר. אני רוצה להגיד לך שבדוח ועדת ביטון, אם נשים רגע את קברי הצדיקים בצד, תקשיב, אין לכם מה להתווכח אתי. אני רוצה רק להגיד לכם משהו. תקשיבו. בתוך הדוח של ועדת ביטון,

מי שקרא אותו, 300 עמודים,

גדושים,

אם תשימו רגע את כל קברי הצדיקים וכל הוויכוח הפופוליסטי,

יש שם המלצה לביקור של תלמידים במרכז מורשת יהדות צפון-אפריקה לוב, שנמצא באור-יהודה, מרכז מקסים,

שסבי וסבתי הגיעו כציונים גאים מלוב, הלכתי לביקור במרכז הזה של יהדות לוב, ואני ממליצה בכלל, לא לכל אחד, אבל בטח לחברי כנסת שיצאו מלוב, ללכת ולראות את המרכז המקסים, כי א. זו היסטוריה, וב. זה מאוד מאוד ריגש אותי. כי אתה רואה ששנים התייחסו לעולים שהגיעו מצפון-אפריקה כאיזשהו,

את מבינה כמה זה עצוב שצריך את הוועדה כדי לעשות את זה? את מבינה כמה זה עצוב? אז בעיני, בעיני, אגב, במרכז יהדות בבל מבקרים. חברת הכנסת ברקו, זו קריאה ראשונה. חבל שתהיי בשנייה. זה לא ייתכן שהרעש מספסלי הליכוד תמיד יגיע מצדך. תשמע, כשהגיעו לפה העולים מצפון-אפריקה, הרקע בא מאחוריה, לא,

הרקע בא בדיוק מהמקומות שהוא אומר עליהם, תאמין לי. אני רוצה להגיד לך, כשהגיעו העולים מצפון-אפריקה,

ואני מתייחסת ללוב, ניסו להמס אותם בתוך כור היתוך שבאמת, הוא לא היה אמיתי, כי הרי גם בעיני, כששר החינוך החדש בא ואמר, שר החינוך הקודם בא ואמר: השונה הוא אני, אתה זוכר? "האחר הוא אני". ובא שר החינוך הזה, בפתיחת שנת הלימודים הזאת, והוא אמר: "האחר הוא אחר ואני הוא אני". ולא צריך לקחת את כל הילדים, להכניס אותם לאיזה מערבל ולעשות מילקשייק ורוד. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. וועדת ביטון, מה שהיא עשתה, היא באה, דרך אגב, ב-360 עמודים מרתקים, לא קל אבל בהחלט מרתק, באו ובנו את המורשת שהרבה פעמים נשכחה. ואני רוצה להגיד משהו, מילה אחת על העניין הזה עם אורשר, משפט: תביני את העצבות שבדבר, שאנחנו ב-2016, והיו פה ממשלות והיו פה פקידים, וכאילו במשך השנים הממסד והאליטות דחקו את כל הדבר הזה לצד, כאילו הוא לא קיים.

זו הבעיה, ועל זה ההצעה לסדר-היום, ואני לא חושב שאני צריך, בשביל לבוא להגיד, חבר הכנסת חזן, תודה. שים נקודה על ההערות. אני אומרת לך, אני רוצה להגיד לך משהו:

אני ממליצה לך לקרוא לפחות חלק מהדוח של הוועדה. הוא מאוד מאוד מעניין.

דבר שני, אני מציעה לך גם ללכת לסיורים שנכתבו בעקבות, איפה שמומלץ, לפחות חלק מהם. ודבר אחרון שאני רוצה, לגבי אורשר וגרבוז, וכל אלה שמזלזלים בכל אותם אנשים שיש להם, אם זה להשתטח על קברי צדיקים, או מנשקי המזוזות, או כל הדברים האלה: לבוא ולראות בהם אנשים נאורים, אנשים מתקדמים, בעיני זו פשוט התחזות. הרי בסופו של דבר הם אלה שעושים את הנזק הכי גדול לאותם כביכול אנשים נאורים, כי נאורים הם בטוח לא. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת בן ארי. באמת הדברים שנאמרו כאן הם מאוד חשובים ורציניים, ואני אשמח לשמוע גם את חבר הכנסת נחמן שי, מהראשונים שהציעו את הנושא לסדר-היום, הראשון, האמת, שהציע את הנושא. השר אקוניס, כיסאות אחוריים לא הולמים אותך.

כיסאות אחוריים לא הולמים אותך. אני מבקש שתחזור קדימה.

פעם הכיסאות של חברי הכנסת והשרים היו אותם כיסאות, ואז אני לא יודע מה קרה, החליפו את הכיסאות של השרים. הם פחות נוחים לי. קשה לך כשר? אתה תמיד יכול לצאת משם, אדוני. אין לך שלשלאות וכבלים בידיך, אתה יודע.

תן להיות פה קצת, יואל, זה פשוט לראות את הדברים מזווית שונה. כשיסתיימו חילופי המחמאות, בבקשה, אדוני. השר אקוניס ביקש לומר משהו. אמרתי: זה לראות את הדברים מזווית שונה. הוא רואה את הדברים, מה שרואים מכאן לא רואים מכאן, זה כל ההבדל. מה שרואים בשורה האחרונה אתם בכלל לא יודעים. תנסו פעם.

יש לי ותק שם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ביקשתי לדון בנושא הזה כי הרגשתי שהדיון הציבורי בנושא כל כך פופולרי, של מזרחים, ספרדים מול אשכנזים, יוצא מכל קנה מידה והופך להיות במקום גורם שמאחד ומחבר ויוצר איזושהי תשתית משותפת, גורם מפלג שמסכן בעיני את יכולתה של החברה הישראלית לתפקד.

אני רוצה להפריד בין הדוח של ועדת ביטון לבין השיח שהתחולל פה בחמשת הימים האחרונים, שיח מביש, אני צריך לומר. דוח ביטון הוא התחלה טובה. הוא התחלה טובה למערכת של פעולות, רובן ככולן בתחום החינוך, שתבאנה לידיעתם ולהשכלתם של מאות-אלפי אנשים צעירים במדינת ישראל את ההיבט המזרחי-ספרדי של העם היהודי, שחלקו הגדול נמצא היום במדינת ישראל. זה נכון, צריך את זה, זה ראוי וזה חשוב, והמהלך שנקט השר בנט היה דרך המלך, בואו נלמד את הנושא, ונתן את זה בידיה של ועדה. ואני מאמץ את ההצעות האלה. לעומת זאת, מכלול פעילויותיה של השרה רגב, למשל, חברתו של השר בנט לשולחן דמוי הפרסה, יוצרות בדיוק את האפקט ההפוך: הן מזמינות את ההתבטאויות הקיצוניות, הייתי אומר המטורפות, האלה שקראנו ביומיים-שלושה האחרונים, שאני מסתייג מהן בכל דרך. אף שהן נאמרו כהצהרותיהם של אנשים פרטיים, בחשבונות האישיים שלהם, בפוסטים, עדיין אני חושב שאלו דברים שלא יכולים להישמע ולהיקרא במדינת ישראל, בחברה הישראלית.

ואחרי גידי אורשר בא אריה רוטנברג, והיו גם קודמים, וחס וחלילה עוד, אבל זו תוצאה של שיח שהוא לא שיח פורה, מלמד, משכיל, אלא שיח של התלהמות, שיח של הסתה, שיח שנועד ששני חלקי החברה הישראלית, לא יודע בגודל של מה, כי שמעתי את עמיתי יואל חסון,

שואל מה הבן שלו, האם הבן שלו הוא ספרדי או אשכנזי. ואני רוצה לשאול את השאלה הזאת לגבי הנכדות שלי: האם הן אשכנזיות או ספרדיות, ואני לא יודע מה הן, אני יודע שבעיקר הן הנכדות שלי. זה מה שאני יודע.

כן, מעל הכול. וגם יש מאות-אלפי,

ישראלים שנולדים פה בארץ וכבר לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אבל מי שמציף את הנושא הזה, ואני חושב שהשרה רגב, יהיו כוונותיה אשר יהיו, התוצאות הן שליליות, התוצאות האלה יוצרות בדיוק את האפקט ההפוך.

אולי זה האפקט שהיא חותרת אליו, אבל האפקט הזה, שבו,

אתה קצת נאיבי.

נכון, אני גם נאיבי, זה ידוע. זה יפה.

בסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה הרבה, ולפעמים יש הרבה חבר'ה שלא מתחילים מאותה נקודת פתיחה רק בגלל המוצא שלהם, גם במדינת ישראל 2016, המתקדמת והנאורה והתרבותית. וזה קורה על רקע עדתי, לדעתך? לצערי, כן.

אני חושב שזה קורה על רקע פריפריאלי, גיאוגרפי,

וגיאוגרפי לא רק,

כי יש גם קבוצות מודרות בערים הגדולות, וכן הלאה. יכול להיות שזה יותר מעדה אחת ופחות מעדה אחרת, וגם בזה צריך לטפל. הלוא אני משוכנע שמדינת ישראל יכולה להשקיע בזה. אני גם רואה מאיפה הכסף הזה יבוא סוף-סוף כדי לתת לאנשים הזדמנות שווה. על זה את מוחה,

שאנשים לא מקבלים הזדמנות שווה במדינת ישראל.

ושאנשים, ואם אדם מתחיל נמוך, לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, תסתכל על אנשים

אני מסכים אתך.

ואני רוצה לראות את ממשלת ישראל מחלקת את המשאבים בדרך, יכול להיות שיש כאלה שצריכים פחות ויש כאלה שצריכים יותר כדי להגיע לאותה נקודה שווה. כי אני מאמין שבסופו של דבר האנשים בארץ מוכשרים, תני להם את ההזדמנות והם יגיעו.

אז אני בעד להשקיע.

אני רוצה לסכם. אני חושב שאם הממשלה תאמץ את מסקנות ועדת ביטון ותשקיע את הכסף, זה צעד ראשון וגדול קדימה. ואני מזהיר מפני התלהמות יתר במישור הציבורי, כי כל מה שתעשה ועדת ביטון לא יעזור כדי לתקן את הנזק שההתלהמות הזאת יוצרת בציבור הישראלי.

תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. ישיב סגן השר פרוש. ועד שהוא יגיע אני אוכל לומר בהקשר הזה שאין ספק שיש בעיות ואין ספק שנדרש תיקון. הבעיה הגדולה היא אלה שרק רוצים לחלק,

ולא רוצים לתקן, ומנסים לתפוס על זה סוג של, אג'נדה כדי לקדם מטרות פוליטיות וכדי לקדם מטרות אישיות. כי בסוף, כור ההיתוך הזה, ואני מסכים שניסו להתיך אנשים בלי לבדוק למה ולאיך, אבל כור ההיתוך הזה בסוף הוא נדרש, כי אין לאף אחד מאתנו אופציה ומקום אחר לחיות בו, לאף אחד מאתנו. ואין מה לעשות, לטוב ולרע חייבים לחיות יחד,

נכון, חברת הכנסת בוקר? ברור.

סגן השר פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החברים המציעים,

אני חושב שצריך לברך את השר, שר החינוך, על היוזמה שלו, שבהנחייתו הוקמה אותה ועדת ביטון, שתכף אתייחס אליה. אני רוצה לומר עוד משפט, חבל שחבר הכנסת גואטה לא נמצא. אני בטוח, הוא רואה אותך מבעד למסך.

הוא היה צריך להתאוורר קצת. אני בטוח שאם חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס היה מגיש את ההצעה הוא היה פותח במילים על מה שהתרחש. זה כבר לא קיים כרגע, הוא לא אחראי יותר, אבל הזכרתי את זה לפני שבועיים-שלושה כאן מעל הדוכן: יש תלמוד-תורה תימני אחד בכל הארץ. עכשיו, אני לא צריך לספר כאן בכנסת איזו טראומה יהדות תימן עברה מאז קום המדינה, וכל מה שהתרחש, ומספרים ובודקים ופותחים תיקים ורוצים לדעת. תלמוד-תורה אחד תימני בארץ, ומי שהיה אחראי בשעתו במשרד החינוך לנושא הזה, היום הוא כבר לא אחראי, לא השכיל למצוא את הדרך שאותו תלמוד-תורה יקבל את הרישיון, גם כשהיו בעיות, והסבירו שהבעיות האלה יכולות להיפתר, ולו רק כדי לשמר את המורשת הזאת, את המסורת התימנית. אז כשאנחנו מדברים על יוזמה ברוכה של השר, שהקים את הוועדה, חבל רק שלפעמים אנחנו בתוך הבית לא מרגישים עד כמה אנחנו יכולים לקרב קהלים בדרך, בפעולה פעוטה. אז אני רוצה לומר כך: ביום חמישי האחרון הוגש דוח המלצות ועדת ביטון לשר החינוך. בחודשים הקרובים יילמדו המלצות אלה במשרד החינוך ותיבנה תוכנית עבודה ליישום. כמו שאמרתי קודם, ועדת ביטון הוקמה לפני כארבעה חודשים בהנחיית שר החינוך במטרה לבחון את העמקת שילובם של תכנים על אודות יהדות ספרד והמזרח בתוכניות הלימודים של מערכת החינוך בישראל. המוטיבציה הייתה ונותרה ללמד את הסיפור הישראלי השלם, ולא חלילה לעורר מחלוקת. בוודאי שאין בהמלצות אלה כדי לגרוע אלא להוסיף, ולהבטיח שילדי ישראל יכירו את ההיסטוריה על רבדיה וגווניה, אני לא יכול לומר שעל כל רבדיה, כי יש עוד כמה דברים בהיסטוריה שלא כלולים בדוח הזה. על כל פנים, משרד החינוך חרת על דגלו אחדות, סובלנות ומניעת גזענות באשר היא, ולשם מכוונים תכניו. אדוני סגן השר, פשוט מדברים על נושא מאוד חשוב של גזענות. תוכל לדבר, האם במגזר שלך,

יש כבר בתי-ספר מעורבים לספרדים ואשכנזים? אני חושב שאתה לא תמצא בית-ספר אחד במגזר החרדי שאין בו אשכנזים וספרדים. והיחס שווה לכולם? כאשר שאלת שאלה כזאת, אז כיושב-ראש אני מבקש לומר שתסתפק בתשובה הזאת.

לא תמצא בית-ספר אחד ביהדות החרדית שאין שם אשכנזים וספרדים. ואם שאלת, כנראה אתה לא מכיר את המציאות, אז חבל שאתה שואל עליה. אבל כיושב-ראש, אני מצאתי לנכון לכבד אותך ולענות לך. שמענו הרבה סיפורים, אז רציתי באמת לשמוע את דעתך. ממתי חבר כנסת חי על סיפורים?

אתה פה כדי להבהיר, חבר כנסת צריך לחיות עם עובדות. חבר כנסת חי עם סימני שאלה רבים, והוא שואל בדרך כלל, והוא שמח לקבל תשובה. לכן אני רוצה להקריא כך: עיקר המלצות הדוח בנושאים השונים: 1. תוכניות הלימודים וספרי הלימוד: תחומים כגון היסטוריה,

אזרחות וארץ-ישראל יעודכנו בפרקים מתולדות יהדות ספרד והמזרח ובשילוב יצירות שלהם, 2. הטלוויזיה החינוכית, "עמוד האש המזרחי" במסגרת הטלוויזיה החינוכית תופק סדרה מרובת פרקים שתעסוק בתרומתה התרבותית של יהדות ספרד והמזרח לציונות ולפיתוח הארץ, 3. ציון יום יציאת היהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם במערכת החינוך, לרבות סיורים במוזיאונים ופעולות העשרה. אני רק אבקש ממי שהיה עד לפני רגע יושב-ראש, אם תסכים להישאר עוד כמה דקות במליאה, אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, בתוספת פרטים. 4. ארגון, לא על חשבונך? אתה לא חייב, פשוט.

טיולים של בני-נוער בארצות הבלקן, ספרד ומרוקו במסגרת סיורי שורשים והכרת המורשת היהודית בארצות האלה. ההמלצות למערכת ההשכלה הגבוהה: 1. הרכב המל"ג, הרכב המל"ג יהיה מאוזן,

שיכלול גם נציגים מזרחים מתחום מדעי הרוח, המחויבים לנושא העצמת יהדות ספרד והמזרח, 2. מרכזים באוניברסיטאות ומחקר, הקמת פקולטות חדשות למדעי הרוח בתחום לימודי יהדות המזרח כדי לאפשר צמיחה מחודשת של חקר יהדות ספרד והמזרח. המלצות כלליות: הקמת מוזיאונים ייחודיים לקהילות השונות, דוגמת בית מורשת יהדות בבל ומרכז מורשת יהדות לוב, הנצחת דמויות משמעותיות מתרבות יהודי ספרד והמזרח על-ידי קריאת רחובות ומוסדות

עידוד וחיזוק הקשרים עם ארגונים של יהודי התפוצות בהסברת מצבם של יהודי

שנאלצו לעזוב את בתיהם בארצות האסלאם,

לסיכום הדברים, כפי שנאמר בפתיח לתשובתי, המשרד יבחן את המלצות הדוח באמצעות צוות מקצועי שיוקם לטובת העניין ויאמץ מתוכו את הדברים שאכן מתאימים וניתנים ליישום במסגרת מערכת החינוך.

המוטיבציה הייתה ונותרה לספר את הסיפור השלם ממקום של אחדות ושוויון, וודאי לא ממקום של פילוג. חבר הכנסת חסון, האם אתה רוצה לשמוע? חבר הכנסת חסון, אתה רוצה לשמוע?

אני רוצה, אדוני. אני רוצה לומר לך כך: בתקנות פיקוח חינוך ממלכתי יש דברים מאוד מאוד מעניינים, ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מזה משהו. תפקידו של מנהל מחוז במשרד החינוך, ודאי שידוע לך. בין השאר, הוא גם עושה גיבושים עם מפקחים. אבל מעניין מאוד שבתקנות חינוך ממלכתי, באופן רשמי, כתוב שאם מנהל המחוז רוצה לכנס מפקחים ולדבר על הנושאים הפדגוגיים, הוא חייב אישור של המפקח הארצי של הממלכתי-דתי. אתה יכול להסביר לי למה? מנהל מחוז, אין לו סמכות לכנס את כל המפקחים, גם אם הוא דתי, או לא דתי? למה הוא צריך לקבל אישור, הסכמה, ממפקח דתי? לא יכול גם להגיד דעה, מנהל מחוז, לבית-ספר ממלכתי. מי שאומר את הנושאים הפדגוגיים, מי שאומר מה לעשות זה המפקח הדתי,

כדי לומר לך שגם בתשי"ז, כשעשו את תקנות חינוך ממלכתי, ב-1957, כשעשו את תקנות חינוך ממלכתי, הבינו שיכול שיהיה מפקח,

מנהל מחוז,

הוא לא יכול להתערב בנושאים פדגוגיים בממלכתי-דתי. אז נכון שהיהדות החרדית הייתה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת בשנים ההן, ולא לקחה על עצמה את העצמאות הזאת, אבל גם בציבור החרדי מותר למחנכים לחלוק על דעה של אדם שלא גדל יחד אתם על אותה דרגה של אורח חיים חרדי, ומכאן הוויכוחים. אין שאלה של, חלילה, גזענות חרדים, אשכנזים, ספרדים, ממש לא, כי לא תמצא מוסד, לא תמצא מוסד ביהדות החרדית שאין שם גם מאלה וגם מאלה. אם יש ויכוח, ומותר שיהיה ויכוח, וגם בתקנות חינוך ממלכתי אנחנו רואים שחילוני לא יכול לומר לדתי,

גם החרדי חושב שהחילוני לא יכול לומר לו מה לעשות, או החרדי חושב שהדתי לא יכול לומר לו מה לעשות. זה אומנם עוד לא מעוגן, אבל יגיע יום וגם זה יהיה מעוגן.

תודה רבה לסגן שר החינוך מאיר פרוש. מה אתה מציע, אדוני סגן השר? דיון בוועדת החינוך. אני רוצה לומר, שכאשר חברי כנסת מבקשים דיון פה, במליאה, בהצעה לסדר-יום, הכוונה היא שהדיון יתקיים במליאה. לא יכול להיות מצב שמבקשים,

אבל אנחנו כבר קבענו דיון, אבל התהליך הזה של לבקש דיון במליאה, בהצעה לסדר-היום, המשמעות היא שפה זה יתקיים. מה זה לומר פה וללכת לשם?

אבל אני מסכים שהנושא יועבר לוועדת החינוך והתרבות בראשותו של חבר הכנסת הרב יעקב מרגי. רק שתדעו את הפרוצדורה.

תודה רבה, סגן שר החינוך מאיר פרוש. שר המדע חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה. לא מצביעים על זה? לאחר הבעת דעה נוספת תהיה הצבעה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני פשוט חשבתי שיהיה לא ראוי שלא להתייחס לנושא הדיון החשוב הזה שעלה בהצעות לסדר-היום, ולכן ביקשתי להוסיף כמה דברים. האמת, גברתי, שאני מתלבט מאיזה צד עדתי שלי אני צריך להשיב כאן: מהצד הספרדי או מהצד האשכנזי?

ואני אומר לכם בדיוק מאיזה צד אני אשיב: אני אשיב מהצד הישראלי,

מן הצד הישראלי. פשוט מן הצד הזה. ראשית, הוועדה של שר החינוך היא ועדה חשובה וחיונית, שתסייע להעמיד את האמת ואת העובדות על דיוקן, וזה בעיני דבר חשוב, חברת הכנסת בן ארי, בכל שיח ציבורי, פוליטי,

חברתי, מדיני, וגם בשיח הזה, שהוא סופר-חברתי.

גברתי היושבת-ראש, לנצל את ההזדמנות לגנות בהזדמנות הזאת גינוי, גינוי יסודי, לפוסטים, לציוצים, לרעיונות גזעניים, מבחילים לפעמים, ברמת השנאה שהם יכולים לייצר לאחר, דווקא על-ידי אלה שחושבים את עצמם החכמים יותר, הטובים יותר, המתורבתים יותר. מי קובע שתרבותו של מר אורשר גבוהה יותר מתרבותה של מסעודה משדרות? הוא קובע את זה? התשובה היא: לא. התשובה היא: ממש לא. ואני חושב שהדברים הללו, גם שלו וגם של חברים אחרים שלו, ראויים לכל גינוי, והם מגונים. רציתי להתייחס לדברים החשובים של חברת הכנסת בן ארי. כל הילדים בישראל נולדים שווים. נולדים שווים.

מעדות מסוימות, מדתות מסוימות, מכל המגזרים של החברה הישראלית. השוני הוא באמצעים השונים שיש להורים שלהם לספק להם את הכלים להיות שווים, ואולי אפילו מושכים למעלה עוד יותר את החברה הישראלית. אני חייב לספר לך שאני,

כשר המדע, כאשר אני רואה את הגאונות המתפרצת של בני-נוער, גאונות מתפרצת של בני-נוער בכל רחבי הארץ, באור-עקיבא, או בירוחם, או בבנימינה, או בקריית-שמונה, או ביאנוח-ג'ת, או בג'וליס,

או באילת, אם ניתן להם את האמצעים להיות שווים בני שווים הם גם יהיו יותר מזה אפילו. ואני ראיתי את זה בעיקר כששימשתי יושב-ראש "מחשב לכל ילד". אני חשבתי שצריך לתת לילדים מהמשפחות העניות ביותר, שלהוריהם אין אמצעים, להורים שלהם אין אמצעים לעשות אותם מובילי דעה ומובילים בחברה, את האמצעי הזה. וכבר יש מקרים של ילדים כאלה שלא היו להם אמצעים, אבל בהמשך השתלבו היטב, ואפילו יותר מזה, בחברה הישראלית, הפכו לקצינים ולקצינות בכירים, והם היום עוסקים בתחומים רבים ומגוונים בחברה הישראלית. זוהי השליחות שלנו, מה שקורה, זה גם ההורים, אבל גם המדינה, הנה, זה בדיוק המשפט הבא שלי. זוהי השליחות שלנו. השליחות שלנו, גברתי היושבת-ראש, היא לא להשתתף בחגיגת ההסתות הזאת. כל אחד, גידי אורשר אמר משהו, אמר דבר איוולת, הוא אמר דבר מגונה. אני חשבתי, וגם פרסמתי פוסט בפייסבוק לא עשיתי פוסט שמסית שוב אוכלוסייה באוכלוסייה, ככה זה לא ייגמר, הדבר הזה. נזכרתי בנאום מרטיט לבבות, חכם ונוגע ללב של מנהיג שכדאי לכולם ללמוד ממנו. ליהודי הפולני הזה, שחשבו שהוא מרוקאי, קראו מנחם בגין, והוא עלה לבמה לאחר שאוכלוסייה גדולה בישראל הואשמה על-ידי בדרן מסוים, שכבר איננו אתנו, שקרא לה בשם גנאי, ואני לא אחזור כאן על השם הזה, ואז הוא עלה וסיפר את הסיפור המופלא של שני לוחמים, פיינשטיין, שהוא ממוצא אירופאי, והוא מספר שקראו לו אשכנזי, כך אמר, וברזני, שהיה יהודי מעיראק, ואמר, הוא לא הבין בעדות ובהסתות נגד אוכלוסיות של אוכלוסיות, הוא אמר: העיראקי והאשכנזי היו יהודים, היו אחים, היו לוחמים. וכדאי שכולנו נתחיל להתנהג ברוח הזאת.

תודה רבה לשר המדע חבר הכנסת אופיר אקוניס. הבעת דעה נוספת, חבר הכנסת דב חנין.

תודה, גברתי היושבת-ראש. אני מברך על כל מהלך שיש בו כדי לצמצם את ממדי הגזענות וההתנשאות שקיימות בחברה שלנו. לצערי הגדול, יש כל מיני סוגים של גזענויות והתנשאויות, ואנחנו מפעם לפעם מופתעים, מזדעזעים וכועסים כשאנחנו רואים בזירה הציבורית אנשים ואישים שלפעמים אפילו לא מבינים כמה חמורה האמירה המתנשאת והמקוממת שהם אומרים או שהם כותבים. ועדת ביטון, מעבר לתיקון שאני מקווה שיקרה ביחס להתייחסות ליוצאי המזרח, יכולה להיות הזדמנות גם לתיקון היחס שבינינו לבין המרחב הערבי שבתוכו אנחנו נמצאים, כי היהודים, יהודי המזרח, הגיעו מארצות ערביות, תרמו לתרבות שם, היו חלק משמעותי מהיצירה ומהעשייה שם, ויש משהו ביחס של החברה הישראלית למרחב הערבי, לאזור הזה שבו אנחנו חיים ובו אנחנו רוצים לחיות, שהוא מאוד מאוד מתנשא, וגם אותו צריך לתקן בהזדמנות הזאת. התיקון של היחס ליהודי המזרח עובר ומחובר בתיקון של היחס שלנו למזרח. הגיע הזמן. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי כבוד השר, מכובדי סגן השר, מסקנות ועדת ביטון יובאו לדיון בוועדת החינוך. עם הדיון הזה או בלי, קבענו כבר מועד,

רק לשבח שהצטרף גם הדיון הזה. ועתה לאותו מבקר סרטים, שאת שמו לא אומר, כי אני בז לו, לא על האמירה שלו, אני בז לו על ההתנצלות שלו, ששמה אותנו, המזרחים, ללעג וקלס יותר מהאמירות החמורות שלו. הוא לועג לאינטליגנציה. ולאותו מבקר סרטים שחי בסרט, שכל עולמו הוא משאות שווא ותעתועים, חי בסרט,

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להקריא לך סמ"ס שקיבלתי היום מסגן-אלוף נסים פרץ, ותראו מה הוא אומר לי, ונסים פרץ,

והוא גר בדימונה: מכתב למערכת.

לכבוד המבקר המהולל אורשר, השואף לפלג במקום לגשר, עטרת-אשכנז לראשו קושר. מי מילל, מי פילל, לשסע אומה במדינת ישראל?

בצה"ל, מזרחי מיילל. יש לי תואר ראשון גם שני, להלל. בתי מהנדסת ובני ביחידה מובחרת, מזרחים נרגשים. את כולנו בבכיינות ויללות תאשים. תביע שאט נפש מקברות הקדושים, על אמונות תמימות של יהודים נואשים, ולא נותר אלא להשיבך בדברים קשים. ואלה הדברים הקשים שהוא כותב: בבתי-העלמין של צה"ל, בלי רחמים, טמונים גם מזרחים משלמי מס הדמים. ומשפחות שכולות, בלבבות הומים, מייללות מסויטות לילות כימים. זהו מחיר המדינה, זהו מס הדמים. לאורשר נוטף הרעל: בצבא של מעלה מאזינים לתחנת "גלי צה"ל", לתפארת מדינת ישראל.

מזרחי מתבכיין ומיילל, נסים פרץ, דימונאי גאה במוצאי, בעירי ובמדינתי.

תודה רבה, חבר הכנסת יעקב מרגי. ההצעה הייתה להעביר לוועדת החינוך. חברת הכנסת מירב בן ארי, את מסכימה?

אוקיי, חבר הכנסת נחמן שי? מקובל עליך. איפה חבר הכנסת גואטה? לא נמצא כאן.

אתה מייצג אותו. ויעקב אשר, חבר הכנסת יעקב אשר? אוקיי, אנחנו נעבור להצבעה, להעביר לוועדת החינוך. מי בעד? מי נגד?

ההצעות לסדר-היום בנושא מסקנות ועדת ביטון והשיח המפלג בין מזרחים לאשכנזים: בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעות עוברות לדיון בוועדת החינוך. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: תוכני הלימודים בבתי-הספר במזרח-ירושלים,

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.

רק בהתייחס לדיון הקודם, ובהמשך לדבריו של השר אקוניס, גם במותו ביקש ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין שלא להיקבר בחלקת גדולי האומה, אלא ליד אותם פיינשטיין וברזני.

אפשר להגיד שהוא ציווה במותו איך אנחנו צריכים לחיות פה, בהקשר של עם ישראל, אז בוודאי צריך לקחת את הדוגמה הזאת. אם אני מסתכל על השנה האחרונה, הציבור הישראלי חווה גל טרור שמופעל על-ידי בחורים צעירים מוסתים, מלאים בארס ובשקרים, שמנפחים אותם בסיפורי מעשיות ובבדיות, ואת זה, לצערי, אנחנו מגלים שהם סופגים לא רק ברשתות החברתיות וברחוב, אלא בבית-הספר, בתוך תוכני מערכת הלימוד, עקב איזשהו סיכום בלתי ברור, ואני אשמח אם תהיה תשובה אולי למשרד החינוך, למה הסיכום הזה עדיין נמשך, שבכל מה שקשור לחינוך הרשמי במזרח-ירושלים, נלמדת תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית, עם ספרים של הרשות הפלסטינית, עם איזושהי אמירה רפה שעל התכנים יפקח המינהל לחינוך ירושלים,

יש לו באמת כלים כל הזמן לבדוק את הספרים שמוכנסים לבתי-הספר ולראות אם יש שם תכנים מסיתים או אין שם תכנים מסיתים. ובסופו של דבר, לצערי, כבר אנחנו מעלים את זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אנחנו מוצאים, וגופים פרטיים שעוברים על הספרים האלה מוצאים, עוד ועוד תכנים מסיתים, כמו שמתארים את החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, ואת הקמת מדינת ישראל ב-1948 כנכבה, וככיבוש, שמתייחסים כמובן לכל ישראל, אין שם הבדל: קווי 48', קווי 67'. בעזה כיסו את המפה. לא רק בעזה, גם שם. אין מפה. הם מוצגים במפה בספרי הלימוד כמדינת פלסטין. אבל כשהגיע מזכ"ל האו"ם לעזה, הם כיסו את המפה כדי שלא יראו שזה הרעיון. ההתייחסות למדינת ישראל היא כאל מדינת פלסטין, על כל שטחי ארץ-ישראל, הם מלמדים אותם שזה חלק מהאומה הערבית. זה החינוך, ספר חינוך לכיתה ב' אני מדבר על דברים מהשנה האחרונה, אדוני סגן השר, לא על דברים מלפני שנים רבות. או שמספרים להם בספרי הלימוד, שתדעי, חברת הכנסת ברקו, שב-1948 קמה מדינה פלסטינית. היא הוכרזה באלג'יר. זה מה שהם לומדים בספרי הלימוד,

הם חלק מהנרטיב השקרי שמנסים לפתח פה, וכל זה, בבתי-הספר הממלכתיים או הפרטיים? בבתי-הספר הממלכתיים. זה מתוך ספר לימוד לכיתה ג' בבית-ספר במזרח-ירושלים.

ספר לכיתה ג'.

אני אעביר לך, אדוני, בדיוק את הצילומים של הדפים. זה גם יפה שהתיאור הזה מגיע מתוך ספר ללימודי מתמטיקה לכיתה ג', בחלק א', בעמוד 80. ככה בונים את השאלות. או שמתארים בספרים שם את היהודים כנחשים פולשים, זה כבר ספר מדעי הלשון לכיתה י"ב,

או כמובן שירי השהידים, ושירי ההלל לשהידים, שלומדים בספרים לכיתות ז', כיתה י"ב, כיתות ה' ועוד. אפשר לבוא כל הזמן בטענות למנח"י, מינהל החינוך ירושלים, איך הם לא מפקחים ואיך הם לא בודקים ואיך הם כן בודקים,

אין לי טענות אליהם. אני לא חושב יש להם כלים, ואני גם לא חושב שאנחנו צריכים להשקיע עוד משאבים בלבדוק את זה.

אני חושב שפשוט, מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על מערכת החינוך שהיא מממנת ושהיא נותנת.

יש לנו בתי-ספר במגזר הערבי שלומדים בהם את התכנים של משרד החינוך בפיקוח משרד החינוך. מה הסיבה שבמזרח-ירושלים לומדים תכנים אחרים, לפי הרשות הפלסטינית? בטח כשאנחנו מדברים על ירושלים מאוחדת, על ירושלים שלנו, אני לא רואה שום סיבה שבמקומות האלה ייהנו מאיזשהם תכנים שקריים של הרשות הפלסטינית. תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. חברת הכנסת ענת ברקו. גברתי היושבת-ראש, סגן השר, כנסת נכבדה, זה זמן רב אני מתריעה על הנושא הזה, שמערכת החינוך במזרח-ירושלים, בעצם מתנהלת שם הסתה פרועה נגד מדינת ישראל ונגד יהודים בכלל. זה שמערכת החינוך, שנמצאת תחת פיקוחה של הרשות הפלסטינית, מהווה כר פורה להפצת דברי שטנה מסיתים, בזה אין כל חדש, חבר הכנסת פורר, ולמען האמת, היכולת שלנו להשפיע ולשלוט בה היא מלכתחילה די מוגבלת. אכל כשזה קורה במערכת החינוך במזרח-ירושלים, שנמצאת תחת הפיקוח הישיר של משרד החינוך וממומנת על-ידיו, על-ידי משלם המסים הישראלי, זה לא רק אבסורד, זה מקומם, זה בגדר איוולת, וצריך למגר את העניין הזה. הגשתי שאילתות בנושא הזה, הצגתי בפני שר החינוך ובפני התקשורת והציבור מידע מוצק, כולל דפי פייסבוק, כולל חומרים על הצגות, על פעילויות בתוך בתי-הספר, המראים כיצד מנהלים ומורים בבתי-הספר במזרח-ירושלים, חלקם בכלל אסירים ביטחוניים לשעבר, מחנכים את תלמידיהם לשנאה טהורה, ומדי פעם אנחנו אף רואים את הדברים,

שהם משתפים עם הילדים מה שהם מביאים מהעולם הקודם שלהם. זה חינוך שלא מותיר בידי אותם ילדים ברירה אלא לעבור תהליך של סוציאליזציה, של טפטוף רעל למוחם, אני מכנה את זה "דודא" שאחר כך אנחנו רואים אותה גם בקרב אותם טרוריסטים צעירים, שהדרך שלהם לפתור בעיות הפכה להיות דרך הטרור. הבאתי אפילו מידע קונקרטי על בית-ספר מסוים, בשם בית-הספר לבנות הרב-נתיבי העל-יסודי של רשת סח'נין בשועפאט. הראיתי כיצד מתחוללת שם הסתה בלתי נתפסת, וכל זאת תחת ניצוחה של לא פחות מאשר הנהלת בית-הספר, מנהלת בית-הספר, שגם נשואה לאסיר ביטחוני לשעבר. ולהדגיש, מדובר בבית-ספר שמלמד לתוכנית הבגרות הישראלית. הצגתי בעיה ודרשתי לה מענה.

צריך לזקוף זאת לזכותה של הנהלת רשת סח'נין, שנכנסה בעובי הקורה.

היא החתימה את מנהלי בתי-הספר שלה על מסמך שבו הם מתחייבים שלא יעסקו בפוליטיקה במסגרת בית-הספר.

הם חויבו למחוק תכנים פוליטיים הן בדפי הפייסבוק של בתי-הספר והן בדפי הפייסבוק הפרטיים שלהם, ותכנים אכן נמחקו. גם בטקסי הסיום של כיתות י"ב שונו תכנים ולא הוצגו תכנים שנהוג היה להציג בשנים קודמות. בעקבות חשיפת הפרשה מורים פוטרו, והיו השעיות, ובסופו של דבר גם אותה מנהלת הושעתה, אך היא הוחזרה לתפקידה, וכעת היא צועדת בסך במפגני דו-קיום, ויפה שכך. אך שימו לב מה קרה פה: מדובר ברשת חינוך פרטית שהבינה שהיא ניצבת מול בעיה, שהיא חייבת להתמודד עמה, ולא משנה מה הסיבה, היא הבינה ועשתה. ייתכן שהיא לא עשתה מספיק, אולי יצאה מנקודת הנחה שהלחץ עליה לא יהיה חריף עד כדי כך.

אבל אנו מגיעים כרגע למשרד החינוך, אדוני השר. מסתבר שלמפקח הראשי על המגזר הערבי במשרד החינוך, מר מוחמד כנעאני, הוספו שישה מפקחים שכל תפקידם הוא לסייע בפיקוח ספציפי על מערכת החינוך במזרח-ירושלים. נא לסיים. ברשותך, גברתי, אני כבר מסיימת.

עם זאת, אני טוענת שמשרד החינוך נמנע מלעשות את מלאכתו כנדרש בנושא הזה, והימנעות זו היא שמאפשרת את המשך ההסתה הפרועה, ובעצם מבערת כל חלקה טובה במערכת החינוך. רק הודות לחשיפות תקשורתיות וחשש בעצם מאותן חשיפות אפשר אולי להתקדם. אבל אם תימשך פעולת ההימנעות של משרד החינוך ולא יהיה טיפול מסיבי, אדוני סגן השר, אנחנו נראה שבעצם מה שקורה היום, אנו מממנים את התליינים שלנו. התקציבים של משרד החינוך, הכספים של אזרחי מדינת ישראל, עוברים כעת לאלו שמסיתים נגדנו, להרג ולרצח יהודים.

תודה רבה, חברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מי עונה לי, סגן השר? סגן השר מאיר פרוש.

אני עמדתי על במה זו לפני שש-שבע שנים, וכבר נאמתי אז על הנושא הזה, הכאוב, שמאז הסכמי אוסלו החינוך במזרח-ירושלים עבר לידי הרשות הפלסטינית, ולומדים שם את תוכנית הלימוד הפלסטינית, שכוללת במרכזה את הנכבה, וכמובן את הכחשת השואה. ואני גם ראיתי בספר, בדיאלוג בין ילדים גילאי חמש, כאשר ילד שואל מאין אתה, הוא אומר: מוורשה, מוורשה, ומאיפה אתה? אני מעכו, מאיפה אתה? ממוסקבה, מאיפה אתה?

מאיפה אתה? הוא אומר: אני מבודפשט, ומאיפה אתה? אומר הילד הערבי: אני משיח'-מוניס בתל-אביב. וככה, דיאלוג שלם. זה בספר שממומן על-ידי משרד החינוך. 175 בתי-ספר במזרח-ירושלים ממומנים 100% על-ידי משרד החינוך. 175 בתי-ספר. כמו כן, נבנות בתוכנית חומש כ-600 כיתות חדשות, וכאשר הייתה בעיה למשרד החינוך לבנות את 600 הכיתות, כי הרי אין מגרשים ציבוריים, כי הם בונים שם בתים גם על מגרשים ציבוריים, בא בית-המשפט העליון וחייב לרכוש מגרשים פרטיים כדי לבנות שם את 600 הכיתות, ובונים עכשיו בקצב גדל והולך כדי לסיים מה יותר מהר לאותם תלמידים, אשר בזמנם הפנוי, עקב כל ההסתה שמלמדים, יודעים לחדד אבנים ולזרוק אותן על התחבורה הציבורית או על הר-הזיתים. אנחנו יודעים שהגורם מספר אחת לטרור הצעירים הזה זה הסתה, אבל לא תיארנו לעצמנו שזו הסתה במערכת החינוך. ואני, כשהייתי בשעתו סגן שר החינוך, שר החינוך אז גדעון סער הקציב 2 מיליון שקל לצנזורה על הספרים האלה. אז התברר שיש פתרון. יש דפי קשר, ואני זוכר שהביאו דפי קשר לדוגמה, מזוויעים, מזוויעים ממש, איך שעומדים ילדים עם חרבות, ומה שכתוב שם, הכיתוב של זה: אטבח אל-יהוד, אללהו אכבר. ולמי יש פיקוח על דפי הקשר שהילד מביא הביתה? אני רוצה לומר לכם, אם למערכת החינוך החרדית, להבדיל, יש כזה פיקוח, וכל סטייה קטנה מהמערכת או מהלימודים, אז מייד, שלילת רישיון, או שלילת המבנה, או שלילת תקציב, מה שרק לא בא, אני לא מתאר לי ולא מבין מדוע במערכת החינוך אי-אפשר לשים פיקוח צמוד ונוקב על מנת שהילדים האלה לא יספגו את מנת הרעל הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. סגן השר, סליחה, נאזם אומר: סגן השר. נאזם חשב שהיושבת-ראש לא, לא, ישיב סגן השר מנחם פרוש. אני אמרתי תודה רבה לחבר הכנסת, הייתי סגן השר.

בעזרת השם גם תחזור. האבא מנחם. בן מנחם. מאיר, מאיר. סגן השר מאיר פרוש, הרב מאיר פרוש, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת המציעים, כולל הנוכחים פה, כבוד השר, ממה שאנחנו שמענו פה מהמציעים עולה תמונה עגומה מאוד. האמת היא שאני התוודעתי לעניין הזה משאילתה שהגישה חברת הכנסת ענת ברקו לפני כחצי שנה בנושא הזה. היא גם ציידה אותי במסמכים שהייתי אומר שהם מרשיעים. קיבלת מודיעין. אני לא מדבר על מודיעין, אני מדבר על חברת הכנסת ברקו, שציידה אותי במסמכים בנושא הזה. אני את החומרים האלה העברתי בשעתו למנכ"לית המשרד. כמשרד, המשרד מטפל. אז קודם כול, אני רוצה לומר כך: העמדה הרשמית של המשרד היא, אף-על-פי שפה נאמרו דברים אחרים, ואני ודאי שאצטרך לבדוק את זה, העמדה הרשמית של המשרד היא שכל ספרי הלימוד במערכת החינוך הרשמית והמוכש"ר במזרח-ירושלים עוברים ביקורת ואף צנזורה תוכנית וביטחונית על-ידי מנח"י. לנושא זה מוקדשים משאבים כספיים רבים, המושקעים בבקרה והדפסה מחודשת. הבדיקה המדוקדקת כוללת מחיקה של סמלי הרשות וביטויים הפוגעים במדינת ישראל או בעם היהודי, או תכנים המסיתים בכללם, במידה שקיימים כאלה. פעולת הבקרה נעשית על-ידי איש מוסמך, ואף עוברת בקרה ואישור של יועץ ראש העיר לענייני מזרח-ירושלים. בסוף התהליך מוצאים כל ספרי הלימוד מחדש, לאחר השמטת החלקים שלא עמדו בביקורת. במקרים שבהם יש חשד להסתה

ולאחר ביצוע הבירור הנדרש, פועל משרד החינוך מכוח סמכויותיו הקבועות בדין, ובתוך כך מכוח חוק פיקוח על בתי-ספר וחוק חינוך ממלכתי. שנדע, מכוח הדין נתונות למשרד סמכויות שונות, לרבות ביטול אישור העסקה של מנהל מוסד החינוך או התלייתו,

נקיטת הליכים משמעתיים נגד מנהל המוסד, ביטול רישיונו של מוסד החינוך, הפסקת העברת התקציב או הפחתתו. אפשר להוסיף על האמור ולציין כי בחודשים האחרונים קלט מחוז ירושלים במשרד החינוך שמונה ממונים מטעם הפיקוח אשר אחראים להתנהלות מוסדות החינוך במזרח העיר. ממונים אלו, מתוקף תפקידם,

בקרה על תוכני הלימוד בבתי-הספר. יתרה מזאת, בשנתיים האחרונות הקים משרד החינוך מינהל בקרה ואכיפה, והוא מטפל גם בנושא זה. המינהל תגבר את מערך הפיקוח והבקרה על בתי-הספר הרשמיים והמוכש"רים בכל הנושאים, לרבות בנושא התכנים המוצגים בספרי הלימוד. משרד החינוך רואה בחומרה רבה קיום פעילות כלשהי שהיא תעמולה פוליטית אסורה, הסתה לאלימות, ופעילות שיש בה כדי להשפיע השפעה מזיקה על התלמידים, ופועל מייד עם קבלת מידע על הסתה, יחד עם כלל גורמי האכיפה, לרבות משטרת ישראל, ללא פשרות ובאפס סובלנות. במקביל לאמור, חשוב לציין כי כחלק מתפיסה כוללת על מזרח העיר פועלים משרד החינוך ומנח"י להעברת בתי-הספר לתוכנית הלימודים הישראלית. מהלך זה של מעבר לתוכנית הלימוד הישראלית הוא תהליך מורכב, שאנו חותרים ליישומו בשנים האחרונות, במטרה להיטיב עם תלמידי מזרח העיר ולייצר עבורם שוויון הזדמנויות בכניסה להשכלה הגבוהה ולשוק העבודה. במסגרת מהלך זה מחוזקים בתי-הספר המלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית, וניתנת להם מעטפת חינוכית ופדגוגית המספקת לכל תלמיד את התנאים למימוש הפוטנציאל הגלום בו. מטרת התוכנית היא למנף את בתי-הספר הללו ולהפוך אותם למודל מוצלח לחיקוי, ובכך להביא בתי-ספר נוספים להצטרף למהלך. כפי שנטען, יש גרף המצביע על כך שמספר המוסדות הממשלתיים בתוכנית הוא במגמת עלייה, והצפי לשנת הלימודים תשע"ז הוא 16 בתי-ספר רשמיים המשתתפים בתוכנית. מספר התלמידים הלומדים כיום בתוכנית הישראלית הוא 4,800, ומספר התלמידים המושפעים מהתוכנית ונמצאים בבתי-ספר שבהם מלמדים אותה הוא 10,982. גם אלו נמצאים במגמת עלייה. כמה תלמידים לומדים בבתי-הספר הלא-רשמיים? תראה, אני לא רוצה לומר נתונים שהם לא ידועים, אבל לצערנו יש הרבה מאוד שלא לומדים בבתי-הספר הרשמיים. אבל כשאתה שואל, אני חייב לומר את מה שציינתי לי לומר, ולא מה שנתנו לי במשרד לענות. אני לא שמעתי, 55% משרד החינוך ו-45% ארגונים פרטיים. יכול להיות שהנתון שאתה אומר הוא נכון. אני לא בדקתי קודם, אז אני לא עונה. אבל המציעים לא הוציאו, בפה שלהם, ואמרו שמדובר פה בבתי-ספר ממלכתיים. כן כן, אני מדבר על 175 בתי-ספר ממלכתיים בלבד. אפשר לתת לי לענות? חברים, תנו לו לסיים בבקשה.

התכוונתי לסיים את דבריך.

המציעים לא אמרו שמדובר בבתי-ספר ממלכתיים, ויכול להיות שהם פרטיים, או מוכר שאינו רשמי, אבל אני חייב כן לומר, והזכיר זאת חבר כנסת הרב מוזס: אותו אגף שהזכרתי בדברי, מנח"י. לא, מנח"י זה בעיריית בירושלים. בשנתיים האחרונות הקים משרד החינוך מינהל בקרה ואכיפה המטפל גם בנושא זה. אני רוצה לומר, והרב מוזס הזכיר זאת: במשרד עובד מינהל אכיפה ובקרה. יכול להיות שאותו מינהל במשרד עסוק במה שקרוי מוכש"ר, או מוסדות פטור במגזר היהודי, אז פשוט אין לו זמן להגיע למזרח-ירושלים. זה הלימוד-זכות שיש לי, כי זה אותו מינהל בקרה, אותם אנשים, האנשים האלה מעורבים. אם התמונה היא כמו שאתם אומרים, וכמו החומר שאתה נתת לי, חבר הכנסת עודד פורר, על הדברים, אז התמונה היא עגומה מאוד. אני רוצה לומר לך מה שאני כתבתי למנכ"לית המשרד. אני כתבתי למנכ"לית המשרד לפני חמישה חודשים ואמרתי לה שבחוק הפיקוח, שעליו אנחנו מסתמכים, ונכנסים גם לבתי-ספר מוכרים שאינם רשמים מכוח הסעיף הזה, כתוב: המנהל הכללי רשאי לצוות בכתב על סגירת בית-ספר אם נוכח שהתקיים אחד מאלה. מה זה אחד מאלה? סעיף 32א(4): "בבית-הספר מתנהלת או נסבלת הסתה נגד המדינה". הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. המשרד עושה פעולות בעניין הזה.

האם הפעולות שהוא עושה יכולות למנוע את ההסתה?

האם הפעולות האלה הן דברים שיכולים למנוע, שלא תהיה הסתה נגד מדינת ישראל בתוך

יכול להיות שצריך לחזור ולומר שמזרח-ירושלים זה לא חלק ממדינת ישראל וחוק הפיקוח לא חל שם, כי זאת בעצם המציאות, כמו שאתם תיארתם את זה,

חבר הכנסת פורר,

תיארתם את זה, סליחה,

אתה התייחסת באופן כללי ולמגזר החרדי, אבל כמו שאתם תיארתם, עם הנתונים, פשוט חוק הפיקוח לא חל על מזרח-ירושלים, וחבל לנו להכריז שמזרח-ירושלים היא חלק ממדינת ישראל. ואני בטוח, ואני אומר את זה עכשיו על דעת שר החינוך, שמזרח-ירושלים זה חלק ממדינת ישראל. אם זה חלק ממדינת ישראל, חל חוק הפיקוח. ואם חל חוק הפיקוח, אז אם יש בתי-ספר כמו שאתם תיארתם, צריך להפעיל מהר מאוד את אותו מינהל בקרה ואכיפה שייסדו לפני שנתיים במשרד, והאנשים שם, כמו שהם מטפלים במגזר החרדי, שיטפלו גם במגזר הערבי. ברשותך, סגן השר, חבר הכנסת עודד פורר מבקש לשאול. אני לא רוצה שיסגרו את בתי-הספר במגזר הערבי כמו שרוצים לסגור במגזר החרדי, כי אני לא רוצה שיסגרו לא אצל החרדים ולא אצל הערבים. אבל סדר, צריך שיהיה. אני חושב שהיה טוב לו מנכ"לית המשרד הייתה אומרת לך לפחות מה נעשה שם. סגרו בית-ספר?

אני אומר לך, ממה שאני דיברתי בימים האחרונים אני יכול לומר לך כך: היה מקרה קשה של מנהלת וסגן מנהלת, יודעת על כך חברת הכנסת ברקו, שבינתיים השעו אותם מתפקידם. המשרד לא רגוע בעניין הזה, ומבקש לבדוק אם הדברים שנמסרו, כאילו השעו את המנהלת ואת הסגן, אכן נכונים. מחכים לבדוק, אבל המשרד פועל בעניין הזה. אני רק אומר שחוק הפיקוח, או שהוא חל על מזרח-ירושלים,

אז צריכים להכריז שמזרח-ירושלים זה לא חלק ממדינת ישראל.

כן, בהחלט. הרב מרגי,

שזה יהיה במליאה או בוועדת החינוך? ועדת החינוך. ועדת החינוך. תזמין גם אותי, חבר הכנסת הרב מרגי. תודה רבה לכם. סגן השר מציע להעביר את הדיון לוועדת החינוך. מה אומרים המציעים? חברת הכנסת ענת ברקו?

עודד פורר מאשר, חבר הכנסת מנחם מוזס מאשר. ההצעה תועבר לוועדת החינוך. הצעות לסדר-היום בנושא תוכני הלימודים בבתי-הספר במזרח-ירושלים, מי בעד להעביר לוועדת החינוך? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. שבעה בעד, אחד נגד, אין נמנעים. ההצעות תועברנה לוועדת החינוך. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: פגיעה מתמשכת ורצופה בטיפול הרפואי בתושבי הצפון ומחסור במכשור רפואי,

חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, שר הבריאות מר ליצמן, חברי הכנסת, אני מגיש כאן הצעה דחופה, יחד עם חברים נוספים, בעקבות פרסום ידיעה ב"ידיעות אחרונות" שסיפרה על חברה בשם ללי גרציה מקיבוץ דפנה בגליל העליון. מהעיתון, ואחר כך משיחה שקיימתי אתה, מסתבר שהיא חולה בסרטן שמחייב טיפולים. על-פי מה שנאמר לה, אדוני השר, ייקח לה שנה להגיע לאולטרה-סאונד ולטיפולים שמתחייבים מהמחלה הארורה הזאת. היא צריכה לנסוע שעות, כי אין בצפון המתקנים שנדרשים. אני יודע שהרב ליצמן, ואני מוקיר אותו, פועל ומתקן גם עיוותים מהעבר, אבל צילום המצב כפי שהוא קיים היום בצפון ובדרום הוא הוכחה נוספת לאפליה מצטברת, בוודאי בתחום הבריאות, תוחלת החיים, מיטות לאוכלוסייה,

מכשור, מבנים וציוד. אני חושב שאם רוצים לדבר על שוויון, אם רוצים לדבר על חיזוק הפריפריה, הנגב והגליל, אם רוצים לומר גם מילה חשובה למגזר הלא-יהודי, זה קודם כול פיתוח הצפון והדרום, בוודאי בתחום הבריאות, שזה מרכיב חשוב בשיקול של כל אחד ואחת וכל משפחה היכן לקבוע את מקום מגוריהם. צריך לומר שהמאמץ שנעשה לא יכול להיות מושלם אם לא תהיה מפת עדיפויות לאומית לנושא בריאות, אם לא תהיה תוכנית רב-שנתית, כי זה לא ייפתר בדרך של תקציב רגיל ובאמצעים שגרתיים. היכולת לתת מענה בריאותי, שהולך ומתפתח, וטוב שכך, בצפון מחייבת משאבים ולוח זמנים ברור. אתן דוגמה, אגיד מילה על בתי-החולים.

בכל רמת-הגולן, ויודעים כולם מה יש בגולן ולאיזה גבול הוא קרוב ומה קורה שם, אין שום מרפאה ושום בסיס רפואי או מרכז רפואי משעות אחרי-הצהריים עד הבוקר שלמחרת. אם יש בעיה לקשיש או לילד, הפתרון זה פינוי לצפת, וגם צפת צריכה חיזוק. ביקרתי לאחרונה עם הרב ליצמן בבית-חולים עפולה, הייתי בפוריה, גם בנהריה, אני מכיר את בתי-החולים בנצרת,

ובקרוב נהיה בצפת. הסך הכול הוא תמונה שאני חושב שהיא ידועה וברורה, אבל נדרשות תוכנית והיערכות מיוחדת, ודגש של ראש הממשלה ושל שר האוצר בתקציב 2017 2018, כדי להביא את הצפון לרמה הנדרשת, בוודאי בתחום הבריאות. זה הרי לא סביר שאנשים יצטרכו לנסוע שעות לטיפולים, כשהטיפול עצמו הוא קשה, הנסיעה היא מתישה והנסיעה חזרה אחרי הטיפול ועוד יום למחרת היא בלתי אפשרית. דיברתי על כך עם מנכ"ל משרד הבריאות בפגישה שקיימנו, ודיברנו על מפת העדיפויות, ודיברנו על הפער, גם בהבטחות של הממשלה, אדוני השר, לעידוד רופאים בעלי יכולות לעבור מהמרכז לפריפריה. כי בין היתר, כשהחברים והתושבים והאזרחים שוקלים איפה לגור, הם שואלים מהו בית-החולים הקרוב, מהי רמת השירותים ומיהם הרופאים. אני חושב שהנתונים מראים שבתי-החולים זיו בצפת, פוריה בטבריה, "העמק" בעפולה, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ובתי-החולים הצרפתי, האיטלקי והאנגלי בנצרת, חייבים שדרוג. אני יכול לומר פה בכבוד ובגאווה שבתי-החולים בצפת ובנהריה נותנים גם פתרון לנפגעים במלחמת האחים בסוריה.

הנקודה שאני רוצה להדגיש היא הנתונים של מיטות מול אוכלוסייה, של רופאים ואחיות מול תושבים ושל תוחלת החיים.

המקרה של החברה מדפנה, שנחשפה והסכימה לשימוש בשמה, המקרה הזה הוא נקודת מוצא לתוכנית עבודה אחרת ב-2017 2018, כי צריך לתקן את הטעון תיקון, צריך לתת את העדיפות הנכונה, צריך לתת יותר בריאות בצפון ובדרום, כדי לחזק את מדינת ישראל כולה.

תודה רבה, חבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, לפני שלושה חודשים התקיים בשפרעם כנס השוויון בבריאות של הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל. הייתה לי הזכות להשתתף בכנס הזה,

מכובדי השר, שלחת ברכה חמה למשתתפים, באמת עם מחויבות לתמוך במאבק החשוב הזה, למען שוויון בבריאות ולמען זכותם של תושבי הגליל והצפון לקבל את הפתרונות הנאותים בתחום הבריאות. אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב, והדוגמה שחבר הכנסת ברושי הביא, למרבה הצער, היא דוגמה, היא מדגימה מציאות שבה יישובים, קיבוצים, מושבים, כפרים קטנים, אין בהם רופא, אין מרפאה קבועה, או שאם יש צורך רפואי משמעותי, אנשים נדרשים למסלול ייסורים מאוד גדול כדי להגיע ולקבל את מה שהם צריכים. הנתונים הם נתונים קשים, והם תוצאה של הזנחה ואפליה רבות שנים. תוחלת החיים בצפון נמוכה בשנתיים מתוחלת החיים במרכז. תוחלת החיים של האוכלוסייה הערבית בכלל נמוכה בשלוש שנים בממוצע משל האוכלוסייה היהודית. בשנת 2014 חלה ירידה בתוחלת החיים של גברים ערבים מ-78 שנים ל-76.9, בזמן שאצל גברים יהודים, לשמחתנו, יש עלייה בתוחלת החיים. משנת 2010 יש עלייה בשיעור תמותת התינוקות במחוז הצפון לעומת מחוזות אחרים, שבהם יש מגמות חיוביות. שיעור הרופאים במחוז הצפון הוא הנמוך ביותר בארץ, 2.3 רופאים ל-1,000 נפש, לעומת 4.7 באזור תל-אביב. שיעור האחיות והמועסקים בכוחות עזר רפואיים בצפון יותר נמוך, שיעור המיטות בצפון יותר נמוך באופן משמעותי מאשר במחוזות אחרים. שוב, אנחנו מדברים על היעדר מרפאות שיקום לילדים בצפון, היעדר מרפאות כאב בצפון, מחסור מאוד גדול במיטות לשיקום כללי. במחוז תל-אביב יש פי-24 מיטות לשיקום כללי ל-100,000 תושבים לעומת מחוז הצפון. אז אנחנו מברכים על המיטות במחוז תל-אביב, ואנחנו חושבים שכמובן לא צריך להפחית שם, אבל אנחנו רוצים לראות הרבה יותר מיטות במחוז הצפון. ויש,

גם השאלה של נגישות מערכת הבריאות מבחינת היום-יום של האזרחים. מה צריך לעשות? קודם כול, קיימת במשרדך,

ועדת גרוטו, הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון, שאני מבין שעתידה לתת מסקנות והמלצות בקרוב. אני מקווה שההמלצות האלה ייושמו במהירות רבה ויקבלו תקצוב כבר בתקציב של השנתיים הקרובות, התקציב הדו-שנתי הקרוב.

אדוני השר, שאתה עושה מאמצים עצומים להוסיף מתקנים ותשתיות, ואני מברך על כך. במקביל צריך גם לקדם מערכות של מניעה וקידום בריאות האוכלוסייה,

עירונית, כפרית, וכאן יש לנו בעלי ברית רבים, אני ראיתי את זה בכנס, בציבור, בחברה האזרחית, בקרב הפעילים במחוז הצפון. אדוני שר הבריאות, אני שמח שאתה הוא שעונה לנו, כי אני יודע עד כמה אתה מחויב לקידום מערכת הבריאות ולקידום מערכת הבריאות בפריפריה.

משפטי הסיום. בסופו של דבר, בכל השאלות האלה אנחנו מדברים על כסף. ומול התקציב הדו-שנתי, אדוני השר, אני רוצה לומר לך שאנחנו נהיה מחויבים לעמוד מאחוריך במאבקים התקציביים שבוודאי יהיו בנושאים האלה ובנושאים אחרים שקשורים למערכת הבריאות. כי, איך אומרים אצלנו? העיקר הבריאות, וזה כל כך נכון, ומי שנצרך לזה יודע כמה זה נכון. ולכן אנחנו כולנו בבית הזה נצטרך להתגייס

כדי להבטיח שמערכת הבריאות בישראל, בכל ההיבטים, תקבל באמת את מה שצריך בתקציב הקרוב.

תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. ישיב שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ברור שצריך להיות שוויון.

אי-אפשר לתקן את כל העוולות שעשו במשך השנים בבת אחת. אבל אני רוצה לציין כמה דברים שבתקופתי וגם בתקופה הקודמת שלי תיקנתי.

היום יש ברוך השם MRI בכל הצפון, בכל בתי-החולים. זיו, אישרנו לו מרכז הקרנות. זיו הולך לקבל PET-CT. אני הרחבתי לבד לפוריה שלושה חדרי ניתוח לאחרונה, שקיבלו אישור. אנחנו עושים את כל המאמצים לשפר ולקדם את הצפון, וחוץ מכל הדברים אנחנו נצטרך לשקול לבנות בית-חולים נוסף בצפון.

ייקח זמן, כמובן, אבל זה בתוכנית. עכשיו, עשינו את כל הדברים. פתחתי חדרי מיון קדמיים, שכללתי, עשיתי את הציוד ושדרגתי, אבל זה לא יהיה מחר.

אני חייב להגיד לכם שיש שיתוף פעולה בין הרופאים הבכירים של המרכז לבתי-חולים בצפון. אתם יודעים, פרופסור רענני, שהוא אחד מבכירי הכירורגים, הקרדיולוגים, בא פעם בשבוע לפוריה ומנתח יום שלם. זה מדהים. יש עוד כאלה, שיתוף פעולה עם שיבא, וגם עם איכילוב, רמב"ם, יש. לכן, אני חושב שאנחנו עשינו את המקסימום, עושים את המקסימום, לא גמרנו, אנחנו באמצע העשייה. יש הרבה השקעות כרגע, גם בקיצור תורים וגם בשיפוץ ובבנייה של חדרי מיון. עושים כרגע בהשקעה עצומה כדי לשפר את המצב. אני מוכן, חברי הכנסת, למי שרוצה, לקיים דיון יותר מפורט בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. אני אשמח גם,

לפי סדר-היום, להופיע אישית. אתם יודעים שאני אוהב לבוא לוועדה, ואני שומע. אם אתה לא בא, אנחנו לא רוצים.

אני אשתדל. אם יתאמו אתי, אני אשתדל, בהחלט. אני חושב שהנושא חשוב, וראוי לדון בו בוועדה.

תודה רבה, השר ליצמן. חברי הכנסת ברושי ודב חנין, האם אתם מסכימים? טוב. אנחנו נעבור להצבעה. ההצעות לסדר-היום בנושא: פגיעה מתמשכת ורצופה בטיפול הרפואי בתושבי הצפון ומחסור במכשור רפואי, תועברנה לוועדת העבודה והרווחה, והבריאות. והבריאות, כמובן. מי בעד? מי נגד?

אתה כל הזמן רוצה דיונים. כל הדיונים חינוך, חינוך, חינוך.

אנחנו תמיד בעד החינוך, אבל העיקר שתהיה בריאות. זה נכון. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעות תועברנה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור להצעה לסדר-היום מס' 4378: התעלמות מערכת הקליטה מהיות העולים מצרפת שומרי מסורת ורישום ילדיהם במוסדות חינוך חילוניים, של חבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.

כן, בלי. אין תשובה.

שאת לא רגילה, וזה עשר דקות, אנחנו יכולים לחסוך.

אנחנו נחסוך.

כמנהגי בקודש, אני תורם את זה לטובת אלה שחרגו כל היום. חן-חן לך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי כבוד השר,

העלייה מצרפת נמצאת בגרף עלייה מתמיד. ב-2013 2014 הגיעו 5,000 7,000 עולים. בשנת 2015 עלו 10,000 איש, והצפי לשנת 2016 דומה. לעלייה במספר העולים כמה סיבות, ובהן האנטישמיות, שהרימה ראש באירופה, הפחד מפני ארגונים קיצוניים וכיוצא בזה, וגם המצב הכלכלי תורם לעניין.

כי בשל נתוני ההתבוללות בצרפת יש מערך בידול אדיר בין הקהילה היהודית לבין הקהילה הלא-יהודית, כדי למנוע ערבוב, נישואי תערובת וכיוצא בהם. יהודי צרפת בעשורים האחרונים התחזקו מבחינה דתית, רובם הגדול מסורתיים ומאמינים, וחלקם הגדול שומרי תורה ומצוות ברמה של הידור. 90% מיהודי צרפת שולחים את ילדיהם ללמוד בבתי-ספר יהודיים, כדי להקנות להם ערכים ומסורת. בדרך כלל בתי-הספר מנוהלים על-ידי יהודים שומרי תורה ומצוות, אף-על-פי שבאוכלוסיית ההורים לא מקפידים על קלה כחמורה, ולפעמים גם בחזות שלהם, בגלל המציאות הקשה שהם נמצאים בה, בחזות שלהם הם לא נראים שומרי תורה ומצוות. כ-50% מיהודי צרפת שומרים מצוות ומקפידים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ומשתדלים להגיע לפחות לתפילה אחת ביום בבית-הכנסת ולהשתתף בשיעורי תורה, אני לא מדבר על כולם,

רובם הגדול של יהודים אלו מסתובבים בגילוי ראש ובלי שום סממן דתי, ובשל כך אינם בעלי חזות דתית, אך יותר מכך, הפחד מגילויי האנטישמיות גורם להם לעשות זאת, בניגוד לצו מצפונם. אפשר להסיק מכך כי הרוב הגדול של יהודי צרפת הוא מסורתי, רובו שומר תורה ומצוות, וחפץ להעניק לילדיו חינוך יהודי.

חייבים לציין כי יהודי צרפת מעודדים את ילדיהם ומקנים לילדיהם לימודים ותארים אקדמיים, כדי להתפרנס בכבוד באורח חיים יהודי. לצערי, כאשר הם עולים לארץ, מה שנקרא עושים עלייה, משרדי הממשלה מקטלגים אותם על-פי חזותם כשייכים למגזר כזה או אחר, ממלכתי, או במקרה מסוים דתי-לאומי, ולפעמים גם חרדי, ומפנים את ילדיהם לחינוך ממלכתי, ובמקרים מועטים, לממלכתי-דתי,

להורים מסבירים כי בארץ-ישראל אין הבדל בין בתי-הספר, באשר כולם ממלכתיים ושייכים למדינת ישראל, שהיא ארץ הקודש, ולא מבינים את ההבדלים בין מערכות החינוך.

מבהירים להם כי לימודים אקדמיים ייתכנו רק במערכת הממלכתית. חשוב להבין, מעבר להקראת הטקסט כפי שכתבתי אותו: יכול להיות ששליחי העלייה ופעילי הסוכנות עושים זאת מכוונות טובות. אני לא רוצה לחשוד בשום כוונה.

אנחנו לא הפקנו לקח משום עלייה. הם מגיעים לארץ, נכנסים למשברים, למשברי זהות, לקונפליקטים. אני אומר לכם שחלק גדול מעולי צרפת שירדו בחזרה או שוקלים ירידה,

לא בגלל התעסוקה אלא בגלל משברי קליטה במערכות החינוך. מסגרות החינוך, הבעיה הזאת לא הייתה להם בצרפת. אין שום הפניה למוסדות במערכת החינוך הממלכתי החרדי. בודדים שהצליחו להשתלב בחינוך הממלכתי החרדי, כאשר כבר במהלך העלייה דרשו זאת, מתקשים מאוד, עד כדי כך ששעות האולפן המגיעות לכל תלמיד מעוכבות, ולעתים עד אמצע חודש מרס או אפריל עדיין לא מאושרות שעות אלו לתלמידים. רבותי, אני אומר לכם: היה דיון גם בוועדת העלייה והקליטה וגם בוועדת החינוך, עולי צרפת, הדרך היחידה והטובה בשנותיהם הראשונות, היה צריך, כדי שייקלטו בצורה טובה במערכות החינוך, להקים להם מסגרות ייעודיות וייחודיות. כשאני אומר: לא למדנו כלום מהעלייה, לפני שמעודדים עלייה צריכים לדעת את המנטליות,

האופי וחיי הקהילה. לא היה קורה כלום אם לעולי צרפת החילונים היו מייעדים, לדוגמה: הייתה דרישה לייעד להם את בית-הספר "מקווה ישראל", ליד אזור שם. אז בשנים הראשונות, לתת לזה, וזה גם קטליזטור לאחרים לעלייה: ברגע שידעו שיש מסגרות חינוך טובות ותקינות,

ההכוונה הזאת של הסוכנות, ההסללה הזאת של הסוכנות,

עולי צרפת למוסדות ממלכתיים, בלי להתייחס לאופי שלהם ולחיי הקהילה שלהם, למסורתיות שלהם ולדתיות שלהם, ברמות שלהם, אני חושב, פוגעת קודם כול בקליטה שלהם בארץ-ישראל. אנחנו מסתובבים בתוכם, הם באים אלינו, והם ממורמרים,

ועוד לא דיברנו על התעסוקה, שהאקדמאים שבהם, מבקשים מהם, אם זה הרופאים שבהם, רופאי השיניים והרוקחים שבהם, נאלצים לעבור פה מסלול חתחתים,

והם מובטלים כמעט,

אני חושב שהמדינה טוב תעשה, והרגע הדיון הוא על החינוך, אם תייעד להם מסגרות ייעודיות.

גברתי היושבת-ראש. מה אתה מציע, חבר הכנסת? מאחר שאין תגובת שר, אני מציע שאחד מחברי הכנסת,

ונקיים דיון נוסף בנושא הזה. אתה מסכים, נכון? אני ודאי שמסכים. בסדר גמור. אנחנו נעבור להצבעה. מה אתה מציע להצביע?

הצעה לסדר-היום בנושא: התעלמות מערכת הקליטה מהיות העולים מצרפת שומרי מסורת ורישום ילדיהם במוסדות חינוך חילוניים, תועבר לוועדת החינוך.

מי בעד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. מרגי, על חודו של קול, תרתי משמע. בעד, 5, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת החינוך. נעבור לסעיף האחרון בסדר-היום.

מזמינה את שר הבריאות יעקב ליצמן להשיב לחבר הכנסת מיקי לוי על שאילתה מס' 340: גידול קנאביס בערבה לשם ייצוא. תודה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, האמת היא שהשאילתה מעט ישנה, היא מלפני כחודש וחצי, ובינתיים לזכותך ייאמר שהדברים השתנו. הייתה החלטת ממשלה משנת 2014 להעביר את הדיון לישיבת הממשלה, שלא נעשה בה דבר, ובעקבות זה אני פניתי אליך, אבל ראה זה פלא, בישיבה שקיימנו לפני כשבוע, חבר הכנסת ברושי, חברת הכנסת זנדברג, יחד אתך, הודעת לנו שהממשלה אישרה הקמה של ועדה בין-משרדית שחברים בה חמישה. אני מתנצל שאני, חבר הכנסת מיקי לוי,

אתה מתבקש לקרוא את השאילתה כפי שכתוב. אני מבקש מכם, לפנים משורת הדין. השאילתה ישנה. לא לא, אבל הוא צודק. אני אגיד לכם את האמת, אני חייב להגן עליו.

מאז שהייתי צריך לתת תשובה, התיישנה קצת. הדברים השתנו. אז הוא מסביר למה זה קרה. אני אענה על זה. לכן, אני חושב שמן היושר, מן ההגינות, לתת לו אפשרות להגיד את זה. אני חושב שצריך, אדוני סגן מזכירת הכנסת וגברתי, לאפשר את בקשתו של השר. לצערי, בלתי אפשרי.

אני אנסה בצורה אחרת. בסדר גמור.

תקריא,

שנינו מבינים על מה מדובר. השאילתה, ועדה בין-משרדית בהובלת המשרד שדנה בנושא ייצוא קנאביס, החליטה במרס 2014 להעביר את הדיון למליאת הממשלה. כתוב כאן שאומנם עד כה היא לא דנה בנושא, אבל אני יודע שהיא דנה בנושא, והוקם צוות בין-משרדי, והודעת לנו שהוא ל-90 יום.

אני אמשיך עם שאלות המשך, ונסתדר בעניין הזה. תודה לך, אני מודה לך. שר הבריאות, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, כפי שאמרתי בקריאות ביניים קודם, הממשלה בינתיים סידרה את זה. הבאתי לאישור את התקנות, את השינויים. אני חושב שזה פחות עונה על הבעיות, אף שכל דבר שעושים בו רפורמה, בודקים בהמשך לראות איפה צריך תיקונים, וגם אנחנו בודקים, נבדוק ונעשה תיקונים.

שאלה נוספת? בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני השר, אני מבין שעדיין אין רפורמה. אם אפשר לבקש ממך להתערב ולהורות לאותה ועדה לאפשר לאזרחים, או לאלה שיש להם עניין בנושא, להופיע בפני הוועדה, אני מבקש את התערבותך, כי לא יצאה עדיין שום רפורמה, עד שהוועדה לא תגמור את תפקידה. אם יוכלו אותם אנשים להופיע בפניה, אני אודה לך.

אני יכול להגיד, ברשותך, גברתי היושבת-ראש, בהחלט.

אני דוחף, אני חושב שזה לקראת סיום, ואם יש עיכוב פה ושם, אני בהחלט אתערב. תודה רבה. תודה רבה לשר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. תם סדר-היום. הישיבה הבאה, יש לי עוד שאילתה שלא הופיעה. חברת הכנסת יעל גרמן, לא גרמן. איננה. יעל כהן-פארן, לא? לא, הם לא נמצאים. לצערי, השאילתות שלהם לא תעלינה. אבל את צריכה להקריא, לא? נאמר לי כאן שאין צורך. תודה רבה. אין בעיה.

תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה גם לך, חבר הכנסת מיקי לוי.

הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ב בתמוז התשע"ו, 18 ביולי 2016, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.